במרס 2016. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת. תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 18), התשע"ו 2016, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה, הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ו 2016, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס'

התשע"ו 2016, שהחזירה ועדת הכספים. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)

16), התשע"ו 2016, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 126) (עבודת שירות, בדיקות סמים), התשע"ו 2016, הצעת חוק הבטחת הכנסה (ניכוי להורה עצמאי הוראת שעה ותיקון), התשע"ו 2016. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/2788/20 וכלה בהצעת חוק פ/2827/20, הצעת חוק משק החשמל (תיקון, ייצור והולכת חשמל בשבת ובמועדי ישראל), התשע"ו 2016, מאת חברי הכנסת מכלוף מיקי זוהר, אורי מקלב, יואב בן צור, יצחק

נאוה בוקר,

מרדכי יוגב, ישראל אייכלר, אברהם נגוסה ומשה גפני, הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון, צווים

מקרבת את העשייה הדמוקרטית הלכה למעשה אל עולמם של בני-הנוער, שלרוב נחשפים, כמו רוב הציבור, רק לחלקים קטנים ממנה, לאור הדיווחים בתקשורת המסורתית או פרסומים ברשת וברשתות החברתיות. הבית הזה הוא ביתו של כלל הציבור, ואני רואה חשיבות עליונה בכך שהוא יהיה נגיש ושקוף בכל דרך, בביקורים, בסיורים ובעדכונים במדיה. חיוני שעמדות הציבור ששלח אותנו לכאן לגבי הפרלמנט והעשייה המתרחשת בו ייקבעו לא רק על-פי פרשנויות וקטעי דיווחים, אלא מהתרשמות קרובה, כפי שעשיתם כאן היום. אני מודה מקרב לב לחברי הכנסת מן הסיעות השונות, אני מבין שהיו כ-25 במספר, שנענו לאתגר ונרתמו ללוות את החברים הצעירים. תודה גם למזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ, כאן לצדי, ששוחחה עם התלמידים, ותודה לאנשי אגף טקסים ואירועים, שעסקו בתיאום ובהכנה של הביקור, ונוסף על כך לעוד כמה בכירים בכנסת שגם אליהם התלוו חברי המועצה. אני משוכנע שאתם תצאו היום מהכנסת אחרת מכפי שנכנסתם אליה, עם תובנות חשובות, עם ידע רב ועם היכרות מעמיקה בהרבה על אודות ההתנהלות הפרלמנטרית ועל טיבה של שליחות ציבורית ומשמעותה המעשית. אני מקווה לראות אתכם בעתיד ממשיכים לגלות מעורבות בעשייה הציבורית בישראל. תודה לכם, והמשך דרך מוצלח ומהנה. אנחנו עוברים להצעות אי-אמון. הראשונה שבהן: ממשלת ישראל מתנכלת לחקלאים, מחסלת את החקלאות ומייבשת את הנגב והגליל, מטעם המחנה הציוני. ינמק את ההצעה חבר הכנסת איתן ברושי. בבקשה, אדוני. עד עשר דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בראשית דברי אני רוצה להשתתף בצערן של המשפחות של נרצחי הפיגוע בטורקיה, שבשעות אלה מובאים לקבורה במקומות שונים בישראל, ולאחל החלמה מהירה לפצועים ולנפגעים. אנחנו מאוחדים, כאיש אחד, במאבק בטרור ובגינויו ובמאמץ להחזיר את הביטחון בכל מקום ומקום. במאבק בטרור אנחנו שותפים יחד עם הארצות המתונות באזור ועם העולם המערבי כולו. צריך לעשות הכול כדי שאלה יהיו הקורבנות האחרונים. ולפני האי-אמון, גם אני מצטרף לברכות לקהל הגדול באולם, וברכה מיוחדת לבני-הנוער שבאו לכאן במסגרת "כנסת צעירה". ועכשיו לאי-אמון. אדוני יושב-ראש הכנסת, חברות וחברי הכנסת, אין מדינה בלי חקלאות, ואין חקלאות בלי חקלאים. ממשלת ישראל, בדעה צלולה ובכוונה ברורה, מפקירה את החקלאים, מחסלת את החקלאות ומייבשת את הנגב והגליל. הממשלה מרסקת את חקלאי ישראל על-ידי מדיניות עקבית של העדפת יבוא על-פני תוצרת מקומית, העדפת הסוחר על-פני המגדל, העדפת המתווך על-פני היצרן. כיצד ייתכן שבכל מקום בעולם שאליו מגיעים ראש הממשלה ושריו,

אדוני יושב-ראש הכנסת, הדבר הראשון שהם מתפארים בו הוא החקלאות הישראלית והישגיה הטכנולוגיים האדירים, ואילו אצלנו כאן בבית החקלאות והחקלאים הם שק החבטות שלהם? שר החקלאות אומר שהחקלאות מסמנת את הגבולות ושומרת על האדמות, שר השיכון אומר שמדינת ישראל צריכה את החקלאים כמעט כמו שהיא צריכה את הצבא שלה, והוא יודע מה זה צבא. אם זה מה שהממשלה חושבת על החקלאות, עליה לנהוג באחריות לאומית ולקדם תוכנית להעצמת הייצור המקומי ולתמוך בחקלאות ובחקלאים. החקלאות עומדת בשורה אחת עם הביטחון ועם החינוך, והחקלאות זקוקה להמחאות, להמחאות, ולא רק למחמאות. בין החקלאי הישראלי לבין הצלחת של הצרכן מפרידה מערכת ריכוזית ביותר, החקלאים כורעים תחת נטל הרגולציה ומתחרים מול מוצרי יבוא שמתאפיינים בעלויות ייצור נמוכות ובתמיכה גדולה מזו שניתנת בישראל. נוסף על פגעי הטבע, החקלאי הישראלי צריך להתמודד גם עם התנאים הביטחוניים של מדינת ישראל. לא במקרה רוב השטחים החקלאיים נמצאים לאורך קווי העימות, לאורך הגבולות עם סוריה ולבנון, עוטף-עזה, מצרים והבקעה. יצחק רבין נהג לומר שאילו היו מכבים את כל האורות במדינה ומדליקים רק את האורות בקיבוצים ובמושבים, היינו רואים את מפת המדינה. נדמה שמטרת הממשלה הנוכחית היא לכבות גם את האורות האלה, והיא מוכנה אפילו לשים על זה הרבה כסף, אף-על-פי שהאורות האלה הם ששומרים על המדינה. בממשלת נתניהו הפער בין הדיבורים למעשים גדול כמעט כמו פערי התיווך החזיריים שבין היצרן לצרכן. בחלק מהמוצרים הטריים הפערים מגיעים למאות אחוזים, משק-בית בישראל מוציא על פירות וירקות כ-450 שקלים בממוצע לחודש, שהם כ-12.5 מיליארד שקלים בשנה. החקלאים לעומת זאת מוכרים למשקי-הבית פירות, ירקות והדרים בערך כולל של 6 מיליארד ו-100 מיליון שקלים בשנה. שימו לב, הפער הוא יותר מ-100%, האזרחים משלמים כפול. כל ניסיונות החקיקה שנועדו למנוע את רווחי העתק של הסוחרים ואת פערי התיווך על גבם של החקלאים והצרכנים עלו עד כה בתוהו בגלל סרבנות הממשלה. במקום לדאוג לתכנון מסודר של השוק החקלאי, לשמור על ביטחון ובטיחות המזון ולהבטיח את התקציב הדרוש, הממשלה מתנהלת מול החקלאות עם תקציב חסר של 300 מיליוני שקלים בשנה. אין מדיניות מוסדרת, והממשלה מעודדת ייבוא בטענה מופרכת שזה יוריד את יוקר המחיה. אדוני ראש הממשלה, יוקר המחיה בישראל מדאיג את כולנו, המחירים שהצרכן הישראלי משלם עבור תוצרת חקלאית גבוהים, אולם עידוד הייבוא יביא לחיסול הייצור המקומי. הפתרון טמון בהורדה משמעותית של עלויות הייצור המקומי ובצמצום פערי התיווך. ועדה בראשות מנכ"ל משרד הכלכלה, שהוקמה בשנת 2014 על מנת לבחון את פערי המחירים בין ישראל למדינות ה-OECD, קבעה כי להפחתת המכסים לא הייתה שום השפעה על יוקר המחיה, ומי שהרוויחו מההטבה פעם נוספת היו היבואנים. ובכל זאת ממשלת נתניהו כחלון מקדמת אג'נדה שכוללת מהפך במדיניות הייבוא, לא רק בחקלאות, אלא גם בתעשייה. כי אם כבר לחסל את הייצור המקומי, אז למה להסתפק רק בחקלאות? מבחינה כלכלית ניתן אולי להפסיק לגדל תפוחי-אדמה לאורך גבול מצרים ועוטף-עזה, אך מה יהיה על השטחים שליד הגבולות? עם שלא מעבד את אדמתו מאבד את אחיזתו בקרקע ואת עצמאותו. ומה יקרה אם פתאום מדינות שכנות ואחרות יחליטו שלא למכור לנו יותר תוצרת? רק לפני עשור דובר על הובלת מי שתייה מטורקיה, תארו לעצמכם מה היה קורה אם ארדואן היה יושב לנו על הברז. בישראל יש היום כ-15,000 חקלאים, פחות מ-1% מהאוכלוסייה, והם מספקים מזון איכותי וטרי כל השנה לכלל תושבי המדינה, ואין עוד מדינה כזאת בעולם. אבל הגיל הממוצע של העוסקים בחקלאות כיום במדינה הוא 65, אין דור עתיד, ויש איום אמיתי על החקלאות בישראל. את תוצאות התנהלות הממשלה מול החקלאים כבר רואים בשטח: יש מחסור של מוצרי מזון בסיסיים לקראת החגים, מחירים גבוהים ותלות הולכת וגדלה ביבוא, כשברקע משקים נסגרים, מטעים נעקרים ורפתות מחוסלות. אלה מותירים את החקלאים חסרי כול, ובהיותם מצויים בפריפריה, גם חסרי תעסוקה חלופית. לטכנולוגיה של הרפת הישראלית משחרים מקצה העולם ועד קצהו, אך במתווה שנכפה ביוזמת הממשלה נסגרו רק בשנתיים האחרונות, שימו לב, רק בשנתיים האחרונות, קרוב ל-150 רפתות משפחתיות. התנהלות הממשלה בנושא החקלאות היא שגיאה כלכלית וגם ביטחונית, וזאת הפקרות לשמה. מבחינה אנושית זאת התנהגות שאיננה נסבלת. המדינה משיתה, ובצדק, סטנדרטים בריאותיים גבוהים על הייצור החקלאי המקומי, אבל בה-בעת היא מאפשרת כניסה של מוצרים מתחרים באיכות ירודה ביותר, לדוגמה הדגים הקפואים מסין שמגיעים לארץ במחירי היצף ובאיכות מסוכנת לבריאות. מדיניות הממשלה בנושא המים מכבידה גם היא על החקלאים. עבור הצרכן הביתי מים הם זכות יסוד, וראוי שיהיו שווים וזולים לכל נפש, אך על הצרכן החקלאי הממשלה מטילה הוצאות מלאות. כיצד ניתן למכור עגבנייה בשקל וחצי כאשר רק קוב מים עולה 3 שקלים? גם היצוא החקלאי, שכל כך חשוב למדינה, נמצא במשבר. ערכו ירד בשנתיים האחרונות בשיעור של 15%. אדוני ראש הממשלה, מה היה אומר הסבא שלך, הרב נתן מיליקובסקי, שהיה חבר פעיל בהתאחדות האיכרים עוד בשנת 1929? מה הוא היה אומר על מצבם של החקלאים והחקלאות בישראל בשנות כהונתך כראש הממשלה? חברי חברי הכנסת, היינו עם של סוחרים וצוענים, שבנו לאדמתנו על מנת להתפרנס מעבודה, והנה, הממשלה מחזירה אותנו עשרות שנים אחורה. מדינה ששחטה את כל הפרות הקדושות ונשארה רק עם עגל הזהב, ממשלה שרוצה ליישב את ארץ-ישראל השלמה, ארץ-ישראל בשלמותה, מהים עד הנהר, מרסקת את מה שביניהם. אין חקלאות בלי חקלאים, אין ציונות בלי התיישבות, ואין מדינת ישראל בלי המושבים והקיבוצים. מדיניות כושלת ופער בלתי נסבל בין דיבורים למעשים הובילו למשבר הקשה ביותר בתולדות החקלאות הישראלית. נא לסיים. אני מסיים. המשבר מאיים על יכולת המדינה לספק מזון לתושביה ולאחוז בגבולותיה, ולכן אנחנו מביעים אי-אמון בממשלה.

תודה לחבר הכנסת איתן ברושי. חברי כנסת, מכיוון שגם הצעת האי-אמון מטעם יש עתיד קשורה לנושא החקלאות, אנחנו נשמע את חבר הכנסת חיים ילין: הפגיעה המתמשכת בחקלאות על-ידי ממשלת ישראל והפקרת הפריפריה. לאחר מכן נשמע את התשובה על שתי ההצעות מפי שר החקלאות ופיתוח הכפר חבר הכנסת אורי אריאל. עד עשר דקות לרשות אדוני. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברי מועצת התלמידים והנוער הארצית היושבים ביציע, בגילכם עזבתי את ארגנטינה ועליתי לארץ לבד כחייל בודד. יצאתי מדיקטטורה, ואני נמצא היום בכנסת ישראל, בדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. המפתחות אצלכם עוד כמה שנים, אתם חייבים להילחם לשמור על הדמוקרטיה ולהצעיד אותנו למקום הרבה יותר טוב.

החקלאות הישראלית, עבודת האדמה בישראל, היא מאבני היסוד של הציונות, אנחנו גדלנו, כבוד השר, עד התלם האחרון, שם נקבעו גבולות מדינת ישראל. ומי שעדיין לא מבין מה המשמעות, שיבוא ויסייר בעוטף-עזה ויראה בדיוק איפה היו המצפים ב-1953, איפה 11 הנקודות שהוקמו על גבולות מדינת ישראל, ואיך ב-1947, לאחר שלוי אשכול הניח את צינור המים, מעודפי צינורות שהוא קנה בלונדון, עודפי מלחמת העולם השנייה, וחיבר את ההתיישבות בנגב למים, ובנובמבר 1947, דרך אגב, זה נעשה ב-16 חודשים, היום אם מדינת ישראל צריכה לעשות את זה, זה ייקח אולי 16 שנים, אבל בטח לא חודשים, הגיע האו"ם וקבע שבמקום שיש התיישבות, במקום שיש מים ובמקום שיש חקלאות, המקום הזה, או במילים פשוטות, מה שהיהודים הצליחו לעשות בכל כך מעט זמן, שייך למדינת ישראל. והיום כולם יכולים לבוא ולהגיד מה שהם רוצים, אבל בזכות החקלאות וההתיישבות, הנגב הוא חלק ממדינת ישראל. בזכות החקלאות וההתיישבות, אתם מסתכלים היום על גבולות מדינת ישראל. והחקלאים הם החוליה החלשה היום, אותם חלוצים הפכו להיות החלשים בשרשרת של יוקר המחיה,

במקום לרכז את הטיפול בכל החוליות, בעיקר ביבואנים, ברשתות השיווק ובטייקונים, הממשלה בוחרת להפיל הכול על הצרכנים והחקלאים. ענף החקלאות במדינת ישראל סופג מהלומה אחרי מהלומה, וראש הממשלה וממשלת ישראל על הדוכן פה, בדיוק במקום הזה, כל הזמן מתגאים בחקלאות. ארבע רגליים יש לחקלאות: מדינת ישראל יודעת להשיב את המים, בכמויות המים להשבה לחקלאות, מספר אחת בעולם, 80%; היא יודעת לייצר מחלקת אלוהים הקטנה שיש לנו את הדשנים שנותנים את התפוקות הטובות ביותר שיש בעולם, יש לנו מו"פ ואת מכון וולקני, מהמתקדמים בעולם, ויש לנו החקלאים הכי טובים בעולם. מדינות העולם מגיעות לפה לראות את החקלאות המשגשגת, והשר, וכל השרים, וכל הממשלה גאים, עד הרגע שצריך להתחיל לתמוך בחקלאות ובחקלאים. מכסות היבוא שככה נחתמו על-ידי שר האוצר כדי להוריד מחירים לפסח, זה לא יקרה כל כך מהר, חברים. ייבוא הדגים, כולם באים מסין, אנחנו צריכים לסבסד את החקלאות בסין? 81% יבוא של דגים קפואים למדינת ישראל, 19% בלבד הייצור המקומי. מוצרי חלב, שרק לפני שבועיים שמענו את שר הכלכלה, חתמו על תקנה להורדת המחירים, אבל בפועל המחירים לא ירדו, כי אין מספיק מפקחים בשביל לבדוק את יישום התקנה. אבל אל תדאגו, את ה-4% לרפתנים הורידו. את זה תמיד קל לעשות, לחקלאות ולחקלאים תמיד קל מאוד להוריד את המחירים. רפורמות קצרות טווח שנופלות עלינו בלי אפשרות להתארגן, בלי אפשרות להשמיע את הקול שלנו, את הקול של החקלאות. חוסר תכנון. אין אסטרטגיה לחקלאות לטווח ארוך, אם היא כל כך טובה, למה אנחנו לא מתכננים לטווח ארוך? למה אנחנו לא יושבים כולנו יחד ומתכננים מדיניות נכונה,

כדי שיהיה ביטחון תזונתי למדינת ישראל, לאזרחיה, כדי שלא נהיה תלויים במדינות אחרות? לטווח ארוך, בפעם הראשונה האוצר מודיע, בדיונים בוועדת הכספים ובוועדת הכלכלה, שמעוניינים להוריד את התכנון במשק הפטם והחלב, דבר שיביא אסון למדינת ישראל ויפיל את החקלאות. פערי התיווך, כבוד השר, לפני החוק הראשון שניסיתי להעביר והפלתם אותו, כי אמרתם: יש תקנות, עד היום לא ראינו את התקנות. מי מבטיח שעכשיו,

באמת הרשתות ימכרו במחיר נכון? עוד פעם החקלאים יהיו אשמים? והווירוס שיש היום בעגבניות, ועוד מעט נכנס לפלפל, כי פתחו את הייבוא גם מירדן, ומעזה, והמחלות האלה נכנסו, אז גם לווירוס הזה אנחנו אחראים, החקלאים? ולבסוף, סימון תוצרת כחול-לבן, שהקואליציה הפילה, בברוטליות, בלי הבנה, בשם הרגולציה, כשהיה צריך לחזק את החקלאות ואת החקלאים ואחרי זה קוראים לאגף הזה שתולים, בוגדים, אנטי-ציונים. אני מודיע לך שזה בדיוק מה שיש לי להגיד על הקואליציה: כשמדובר בחקלאות, אתם שתולים, בוגדים ואנטי-ציוניים. במקום ליצור עתיד וחזון לחקלאות הישראלית, בראייה ארוכת טווח ובבניית תוכנית אסטרטגית כוללת, הממשלה מביאה לקריסה כלכלית של חקלאים במגוון תחומי החקלאות, והתעלמות מהטיפול ביוקר המחיה בישראל. הפגיעה בחקלאות ובחקלאים גם פוגעת בתעשייה הישראלית, שהיא נדבך שקשור בטבור לחקלאות ולחקלאים. הפקרת החקלאות על-ידי הממשלה, משמעותה גם הפקרת הפריפריה במדינת ישראל, הפקרת הביטחון התעסוקתי של החקלאים, הפקרת יישובים שלמים המתבססים על חקלאים, יישובים אשר רבים מהם נמצאים על קווי העימות של מדינת ישראל. הפקרת החקלאות משמעותה הסתמכות על מדינות אחרות והפקרת הביטחון התזונתי וחוסנה של המדינה. במקום שהחקלאות תשמש קטר צמיחה למשק ומקום איתן לייצור סחורות, המדינה מסכנת ופוגעת ביציבות הכלכלית של המדינה והחקלאים. התנהלותה של ממשלת ישראל אל מול חקלאי ישראל היא פגיעה ישירה ומשמעותית בחזון הציוני. לפני כעשר שנים הגיע השר לבקר בעוטף-עזה בתחילת הנביטה הירוקה של החיטה.

פסטורליות שם, מול נחל-עוז, ואמר: עם דשא כל כך יפה, אפשר לעשות פה מגרש גולף. אמרתי: כבוד השר, אל תגיד את זה בקול רם, זה לא דשא, זה חיטה, זה הלחם שלנו, זה הפרנסה שלנו. זה מה שאתם יודעים על חקלאות, ככה אתם מתייחסים לחקלאות. החקלאות לא שייכת לימין ושמאל, החקלאות שייכת לכולנו, ואתם נכשלים. היום שנה שהממשלה הזאת מתקיימת, כבוד שר החקלאות, ואתם נכשלים יום-יום בתפקוד שלכם מול החקלאות, מול החקלאים, מול ההתיישבות, מול הציונות. אנחנו מגדלים חיטה, לא מגדלים דשא למגרשי גולף. תודה לחבר הכנסת ילין. אני אבקש מחבר הכנסת אורי אריאל, שר החקלאות ופיתוח הכפר, להשיב על שתי הצעות האי-אמון בשם הממשלה. מכובדי היושב בראש, חברי חברי הכנסת, אומר לידידי חברי הכנסת המציעים את האי-אמון, שהם גם חברים בשדולה, שדולת החקלאות: לא בנהי ולא בבכי תושיעו את החקלאות. מי שיעשה את החקלאים מסכנים ואת החקלאות מסכנה, לא רק, אבל בהחלט יכול מאוד להעצים את זה שלא מרצונו, שלא בכוונה,

דברו על החקלאות המצליחה, על החקלאות המפוארת,

שצריך לעשות עוד הרבה דברים כדי לחזק אותה. כי החקלאות היא קודם כול ערך, ערך של ממש, ואחרי זה היא ביטחון המזון של מדינת ישראל, והיא אקולוגיה, והיא ירוקה ועוד הרבה דברים מצוינים. קודם כול היא ערך. הממשלה הזאת, מי שרוצה לעמוד פה ולדבר כי זה סדר-היום של יום שני וצריך להגיד שהממשלה לא בסדר ואי-אמון, היא מרסקת את החקלאים. מכובדי חבר הכנסת ילין, האם שר האוצר הקודם, אני מוכן להזכיר לך אם אתה לא זוכר מיהו, הסכים להוריד את המיסוי על עובדים זרים? אני גם אענה: לא, הוא לא הסכים. האם הוא הסכים להכיר בהוצאות החקלאים על העובדים הזרים כהוצאה מוכרת? באופן לא מפתיע, לא, הוא לא הסכים. נכון, הסכים שר האוצר מר כחלון. גם עבדך הנאמן, אם אפשר להזכיר, אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל גם עשה משהו בעניין, כמו שגם,

שילבנו ידיים,

גם חברי כנסת ואחרים,

קרדיטים אני מוכן לתת לכולם. אבל זה לא היה שר האוצר הקודם. אם אתה שואל אותי האם הוא כולו פעל, מכובדי, הקשבתי לך קשב רב, אם תואיל. אחרי זה, אם היושב-ראש ירשה, אז תעיר לי. האם, כשאתה בודק מה עשה שר האוצר הקודם במשך שנתיים לקדם את הנושא שאנחנו כולנו מחשיבים מאוד, לא,

אני אגיד דבר שאני יודע שהוא עשה, כי אני לא רוצה לפגוע בו, זה לא העניין שלי עכשיו להתעמת אתו, הוא כן אישר, לבקשת שר החקלאות הקודם, מר יאיר שמיר, הוא אישר להשאיר את מכסת העובדים הזרים על כ-25,000 עובדים זרים, לעומת המתווה שבו היה המספר אמור לרדת לכיוון ה-19,000, 20,000. כן, אז אני נותן לו את הקרדיט על זה. יבורך. לצערי הרב, הוא לא עשה, ואני אגיד כמה דברים שעושים בשנה הזו, שאני חושב שהם ברכה לחקלאים, ועוד ייעשה הרבה יותר: 1. הממשלה הזאת, קודם כול היא משנה את הפריפריה על-ידי התחבורה, על-ידי רכבות ועל-ידי כבישים. ואני אומר את זה בעיקר לזכות ראש הממשלה, שבהיותו שר האוצר נתן לזה מיליארדי שקלים, דבר שלא היה מקובל. אני אומר לכם כבן טירת-צבי, קיבוץ טירת-צבי בעמק בית-שאן, לא חלמנו, כשראינו את המבנים הישנים של הטורקים שם, ההרוסים, לא חלמנו שנראה בחיינו רכבת בבית-שאן. זה יקרה השנה, כמו שאתם יודעים שזה קרה באופקים ובשדרות ובבאר-שבע, הרשימה ארוכה, אני לא אעשה אותה עכשיו. קודם כול זה המהלך הכי חשוב, הכי גדול, הכי אסטרטגי, בכלל לפריפריה, גם לחקלאים, 2. הורדנו את מס המעסיקים, 10%, מינואר השנה זה איננו.

המס הלא-צודק הזה, באמת לא צודק, סתם, ירד. זה כסף מזומן שכל החקלאים משלמים,

לא משלמים, הגדלנו את ההוצאות המוכרות מבערך 220 ל-520. לא מספיק, אנחנו בעזרת השם עוד נעשה יותר. אנחנו פועלים להורדת מחירי המים, שלא אני חתמתי עליהם, חתמו עליהם לפני כשמונה שנים החקלאים מול האוצר, והביאו אותנו היום לכך שמחיר המים ברוטו, כ-3 שקלים לקוב. נכון, חקלאות לא יודעת לשלם את זה, לכן אנחנו, בעזרת השם, אני מקווה שעוד השנה, תחילת שנה הבאה, נוריד את המחיר בעשרות אחוזים. לא בסידורים, איזה דבר, משהו, לא, בעשרות אחוזים. אנחנו פועלים להגדלת הנחלות בכל האזורים, כולל באשכול, בסופה, בחולית, ואכן כן, מי שרוצה ייסע כמוני, אני מציע לכם, לחבל-עזה, למועצה האזורית אשכול, לגדי ירקוני ולחבריו.

עד הסנטימטר האחרון. יש ימים של מתיחות והם לא יוצאים, כי הצבא לא מאשר, אבל כן, הם דוגמה ומופת.

אני אחזור על האמירה הזאת: ציונות 2016. וזה נכון לחקלאי הגליל. אני משתמש בדוגמה שאמרו פה. האם עשינו במועצת מקרקעי ישראל לפני שנתיים החלטה על פל"ח, שמאפשרת פעילות לא חקלאית ביישובים? אתם יודעים שכן.

אני הייתי אז ראש, אנחנו רוצים להפיל את הממשלה הזאת, כבר הפילו את הקודמת. בסדר, שמעתי את השבחים שנתת לראש הממשלה, אז אני יודע שאני לא צריך לעסוק בזה הרבה, אבל פה ושם בכל זאת הוא ראש הממשלה. לא הכול הוא עשה לבד, לא תמיד הוא דווקא עשה, הוא היה ראש הממשלה. האם סוף-סוף, מר ברושי, אפשר לבנות בקיבוצים?

זה הדיווח שקיבלתי. חמישה קיבוצים, נגמר הפיילוט, הולכים לבנות. האם זה חיזוק הפריפריה?

האם זה חיזוק המושבים והקיבוצים?

אל תייללו. תראו, זה לא עוזר. לא אוהבים לעזור למי שבוכה, אוהבים לעזור להצלחות. אתם יודעים את זה, כל אחד מניסיונו, ואני פגשתי אתכם בכל מיני מקומות, תמיד הראיתם את הטוב. כן, אחרי זה היו גם הערות לתיקון, נכון. אתה צודק.

עכשיו, אני אומר, צריך לעשות אי-אמון, יום שני. בסדר, חברים, הבנתי.

צריך שתחזקו את החקלאות ולא תפילו אותה. קרן יוזמה,

גם לזה אתה רגיל, שבכל יום שני,

שינו את זה, עכשיו יש דיון 40 כזה או משהו,

אני אומר לבית הזה שבעצה אחת עם ראש הממשלה ושר האוצר אנחנו בוחנים להקים את קרן יוזמה לחקלאות, דגם הקרן שהייתה לפני כ-20 שנה, נראה לי שבייגה היה אז שר האוצר, שהוקמה לטובת סטרט-אפים בהיי-טק. היא זו שהפכה את מדינת ישראל למעצמה עולמית בתחום, ואנחנו רוצים לעשות את זה גם בחקלאות. אנחנו, בעצה אחת עם ראש הממשלה והאוצר, מדברים על הרחבת המו"פ החקלאי, גם בצד של הימים, גם בצד של האגמים וגם החקלאות הרגילה, כדי להביא את זה למקום אחר. אני מקווה מאוד שבחודשים הקרובים, אולי פחות, ייחתם הסכם סרי-לנקה להבאת עובדים זרים זמניים, דבר שהחקלאים מבקשים זמן רב. זה היה בעבר, הופסק, ואנחנו בעזרת השם נחדש את זה בזמן הקרוב. אנחנו פועלים להעביר את המים שיהיו מהניקוז של המסילה

באיילון, לכיוון הנגב. מדובר על עשרות-מיליוני קוב. אנחנו ממשיכים בייצור מקורות מים והוזלתם. סך הכול, לסיכום, אומר שיש לנו אכן חקלאים מצטיינים שראויים לכל הערכה, ובעיקר לעזרה, לא מעמדת חולשה, לא מעמדה של, איך להגיד עוד פעם? אמרתי, של נהי, אלא מתוך הצגת כל הדברים היוצאים מן הכלל שהם עושים יחד עם הארגונים שלהם, בעזרת הממשלה, בעזרת מכוני המחקר ובעזרת משרד החקלאות, וזו הזדמנות טובה להכיר תודה לכל העובדים במשרד החקלאות בכל המחלקות. לאור זאת אני מציע לחברי הכנסת לדחות את הצעות האי-אמון.

תודה רבה, אדוני. אנחנו עוברים להצעת האי-אמון השלישית: שנת הכישלון של נתניהו, שנה עברה ושום דבר לא קרה. אני מזמין את חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, אדוני. הניקוד אחר כך, בוא

ישיב השר אופיר אקוניס. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, רבותי חברי הכנסת, שני דברים עיקריים אפיינו מבחינתנו את הבחירות האחרונות, חברת הכנסת סויד, שני דברים עיקריים אפיינו מבחינתנו את הבחירות האחרונות: הקמת הרשימה המשותפת, בעיקר בגלל הגאונות הטיפשית של אביגדור ליברמן וישראל ביתנו, וסרט הווידיאו המסית של נתניהו על הערבים הנוהרים. נתניהו אמר, והתנצל, אבל לא באמת התנצל, הוא פשוט המשיך להתנהג ברוח אותה נהירה. הוא ואנשיו,

חיככו את ידיהם בהנאה ובגאווה: עשינו זאת, הבאנו עוד שניים-שלושה מנדטים לליכוד על-ידי סרטון אחד קצר של שנאה לערבים. שנאה לערבים מצד אחד והכפשת מחנה המרכז-שמאל מצד אחר, שזכו לכינוי האפור "הם" אפיינו ומאפיינות את מדיניות ראש הממשלה. מאז הבחירות, המסר של הערבים הנוהרים לא פסק, אדוני היושב-ראש,

הוא נמשך בצורה אחרת, עלה, בנאום המשוקץ ההוא בדיזנגוף, וגם בהתניות הביזריות של התוכנית לפיתוח כלכלי, התניות לא רלוונטיות המשקפות פטרונות מאוסה, וכן נמשך ביוזמות חקיקה דרקוניות, לרבות חוק ההדחה לאחרונה. במקום ליזום מדיניות של העדפה מתקנת לטובת האזרחים הערבים, שבמשך שנים סבלו ועודם סובלים מהדרה, מאפליה, במדינה שהעדפת היהודים בה היא קוהרנטית וטוטלית, הממשלה מקבעת מעמד נחות ל-20% מהאוכלוסייה והמשך ההדרה. תוכנית הפיתוח הכלכלית שנולדה לפני שנתיים באגף התקציבים, עם כוונות טובות ויעילות של ראש אגף התקציבים, מר אמיר לוי, שחשב ואמר ששילוב ערבים במשק הוא טוב למשק הישראלי, היא מצב win-win, תוכנית זאת שותקה ואפילו נכבלה על-ידי שני שרים אוהבי ערבים, יריב לוין וזאב אלקין. ראש הממשלה נתניהו תמך בהעלאת אחוז החסימה, תמך בחוק הלאום, תמך בחוק ההדחה ובחוקים רבים אחרים. מר נתניהו ורבים במערכת טוענים כלפינו,

מצבכם טוב יותר מאשר מצב הערבים בסוריה ובעיראק. איזה מין השוואה אווילית וחסרת היגיון זו? שמעתי אותך, השר אקוניס, אומר את זה לא אחת,

ישראל טוענת כי היא מדינה דמוקרטית, ולכן ההשוואה צריכה להיות עם מדינות דמוקרטיות ולא עם משטרים טוטליטריים, גם אם אנחנו ו"הם" ערבים. מדינות דמוקרטיות כמו קנדה, בלגיה, גם שם יש לאומים שונים, ב. ההשוואה הרלוונטית ביותר, הנכונה ביותר, הצודקת ביותר, היא עם אזרחים באותה מדינה, בין אזרחים יהודים לבין אזרחים ערבים, בין שני יישובים שכנים, בין כרמיאל לעראבה וסח'נין, בין טייבה לכוכב-יאיר, בין טירה לכפר-סבא, בין אום-אלפחם לחדרה, בין רהט לבאר-שבע. זאת ההשוואה המתחייבת במדינה דמוקרטית, ולא השוואה בין משטר טוטליטרי למשטר המתהדר והמתגאה שהוא משטר דמוקרטי. דמוקרטיה, מטבע הדברים, אדוני היושב-ראש, חייבת להיות מבוססת על ערך השוויון. הרשימה המשותפת שמה במוקד פעילותה נושאים אזרחיים, כלכליים וחברתיים, ברוב פעילותה. העלינו את נושא האלימות, הריסות הבתים, תכנון ובנייה, כביש 6, הגנת הסביבה, חיבור בתים לחשמל, מעמד האישה. הנוכחות של החברים שלנו בוועדות היא נוכחות מצוינת, ועדת החוקה,

פנים, ביקורת המדינה, עבודה ורווחה, כלכלה וועדת הכספים. בניגוד לתעשיית התדמיות, הרי הוצעו לנו בתחילת הקדנציה שני מושבים בוועדת חוץ וביטחון. דחינו זאת, והעדפנו את ועדת הכספים ואת ועדת הפנים. זה אומר הרבה. אני לא טוען שאנחנו כליל השלמות, אנחנו עושים, אנחנו עובדים, אנחנו מתאמצים, ולעתים אנחנו עושים טעויות, חלקנו עושים טעויות. לפעמים אנחנו אפילו מבקיעים גולים עצמיים. אבל העיקר הוא שאנחנו, לדעתי אנחנו וחברי הכנסת של יהדות התורה, אנחנו הפרלמנטרים הטובים ביותר בבית הזה, וזה מוכח, גם בסטטיסטיקה וגם בנתונים בכל הוועדות. גם הרשימה המשותפת, גם מרצ, גם יהדות התורה, הם טובים יותר מהממוצע של הסיעה הזאת, המיוצגת כעת על-ידי חברת כנסת אחת ויחידה.

האגף הזה הוא אגף הנעדרים, נוכח-נפקד, נוכחים בזמן ההצבעות, נפקדים בזמן הדיונים. הם לא פה, הם לא קיימים. בדיון על יום השואה הבין-לאומי לפני שבועיים, הם נעדרו, שבעה חברי כנסת ערבים מהרשימה המשותפת ישבו פה מתחילת הדיון ועד סופו, ונטלו חלק בדיון, אפרופו תעשיית התדמיות. אבל ראש הממשלה ושרי הליכוד הפכו את ההסתה לדרך חיים. מה שהתחיל ביום הבחירות, עבר בדיזנגוף ונחת כאן, באולם המליאה, הוא תוצאה של החלטה ושיקול קר של נתניהו, פשוט לחטוף את האג'נדה של אביגדור ליברמן, את שנאת הערבים, או כפי שנחום ברנע ציטט את ראש הממשלה בשיחה עם שר האוצר כחלון: הציבור המזרחי רוצה שנאת ערבים, ואני עושה את זה טוב יותר ממך. מאז פורסם הציטוט הזה בטור המפורסם של נחום ברנע, הוא לא הוכחש על-ידי אף צד. ואני שואל אותך, מר נתניהו:

נפלת על השכל, אדוני ראש הממשלה? אנחנו רוצים להתחבר גם לחלקים רחבים בקרב היהודים המזרחים. רק בשבוע שעבר נפגשנו עם פעילים נפלאים מקבוצת "מזרחיות משותפת". אנחנו מוצאים מכנה משותף רחב עם הפעילים הנפלאים האלה. לראש הממשלה נתניהו אין כיום קווים אדומים, אין לו אפילו קווים שחורים. הוא מתנפל אפילו על החיילים שלו, על חיילים ששוברים שתיקה, ומדביק להם תוויות של בוגדים רק בשל העובדה שיש להם מצפון פעיל ומצפן שונה מהמצפן שלו. מאשימים את הפלסטינים ואת הרש"פ בהסתה? האם הפלסטינים צריכים שטלוויזיה זו או אחרת תסית אותם? המחסום הוא כלי ההסתה היעיל ביותר.

המעצרים, הם המסיתים.

הריסת הבתים, היעדר התקווה הם ההסתה היעילה ביותר. אתם מדכאים עם שלם, ואתם כועסים כי העם הזה מתקומם ומגיב? מה, לפלסטינים אין שאיפות? אין להם רגשות? זה הזמן וזה המקום להקריא כאן ניסוח שונה של "הסוחר מוונציה" של ויליאם שייקספיר: אין לפלסטינים עיניים? אין לפלסטיני ידיים, איברים, צורה, חושים, מאוויים, רגשות? ולא כמו היהודי, מאותו לחם הוא אוכל? מאותם כלי נשק הוא נפצע? באותן מחלות הוא מתייסר? באותן רפואות הוא מתרפא? באותו קיץ חם לו ובאותו חורף קר לו? אם תדקרו אותו, לא ייזוב דם? אם תדגדגו אותו, לא יצחק? אם תרעילו אותו, לא ימות? ואם תתעללו בנו, לא נתנקם?

אדוני היושב-ראש, היה פיגוע נורא, כואב וקשה באיסטנבול, שבו נהרגו ארבעה אנשים, שלושה אזרחים ישראלים ואזרח איראני. זה פיגוע נפשע, הראוי להוקעה גם מוסרית וגם פוליטית. אני משתתף בצער המשפחות ומאחל החלמה לפצועים. אבל אתמול קרה דבר מוזר בישיבת הממשלה: ראש הממשלה, בעקבות הפיגוע, הקריא הודעה שלמה, ארוכה, על רקע הפיגוע הנורא, ולא הזכיר ולו במילה אחת את חברי הכנסת הערבים.

זה חידוש מרענן ובלתי שגרתי, כי פשוט התרגלנו לנימה אחרת או לדברים אחרים,

לבסוף, אדוני היושב-ראש, הגיע הזמן, אדוני השר, אדוני ראש הממשלה הנעדר, שניצור מציאות אחרת בארץ האהובה והקשה הזאת. מציאות ללא הדרה, ללא אפליה, המבוססת על חיים משותפים, על צדק ועל תקווה, ולא על ייאוש. די לקיצוניות, די לאלימות, די לשנאה, די לכיבוש, די להריסת בתים, די לפגיעה בחלשים, ובואו נשנה את ההווה כדי שנבטיח את העתיד.

פול ג'ונסון אמר: למידת היסטוריה היא תרופה חזקה לבורות מודרנית ומקור לענווה: לראות כיצד ההנחות קלות,

אתה שתי דקות אחרי.

תתנהג בקולגיאליות לחבר שהוא סגן יושב-ראש. אתה רואה שאני מסיים. אני התנהגתי מעל ומעבר. שתי דקות אדוני מדבר.

כשאתה פה ואני שם אני נוהג בך אחרת.

בבקשה, תסיים. אני אתחיל את פול ג'ונסון מחדש. אתה לא חייב לכעוס. גם אני יודע לכעוס. אנא תסיים עכשיו.

יש קרשנדו בנאום, ואתה עוצר אותי באמצע הקרשנדו. אני לא עצרתי אותך. אני מבקש שתסיים,

על רוחב הלב שלך. כדי שנהיה הוגנים לכולם. פול ג'ונסון אמר: למידת היסטוריה היא תרופה חזקה לבורות מודרנית ומקור לענווה: לראות כיצד ההנחות

הדעת שלנו, שבעינינו הן מהפכניות ומשכנעות, נוסו בעבר לא פעם אחת, אלא פעמים רבות ובצורות שונות, ונמצאו שאינן אלא הבלים. בואו נשים קץ להבל המתמשך. תודה, אדוני. תודה רבה, אדוני.

אדוני השר אופיר אקוניס, בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה, חברות וחברי הכנסת, רוב הציבור הערבי בישראל סבור שחברי הכנסת של הרשימה המשותפת אינם מייצגים אותו כראוי, כך עולה מסקר שפורסם בחדשות ערוץ 2. הסקר בדק, אדוני היושב-ראש, את עמדותיהם של אזרחי ישראל הערבים כלפי התנהלות נציגיהם בכנסת. אני קראתי בעניין רב את הסקר הזה,

שהוצג בעיתון "הארץ", שאיננו חשוד באהדה יתרה לעמדות המחנה הלאומי, בוודאי לא לעמדות הליכוד ולעומד בראשו. את הנזק הכי גדול, אדוני היושב-ראש, לדו-קיום בין יהודים לבין ערבים עושה הסיעה הערבית המשותפת, את ההקצנה החמורה ביותר של פלגים מתוך ערביי ישראל מובילים חברי הכנסת של הסיעה הערבית המשותפת, הכי פחות תועלת, קידום וקדמה לערביי ישראל מביאים חברי הכנסת של הסיעה הערבית המשותפת. חבר הכנסת טיבי, אנחנו איננו זקוקים לשמוע כאן את הטפות המוסר שלכם, את צקצוקי הלשון והצדקנות, ובוודאי לא לשמוע את ההשמצות ודברי הבלע שלכם וההסתה נגד מדינת ישראל, לא פה, לא בארץ בכלל, ובוודאי לא בחוץ-לארץ, ואת זאת אתם עושים פה, בחו"ל, בכל מקום. אין פרלמנט בעולם, אדוני היושב-ראש, או מדינה שמכבדת את עצמה, שחברים בפרלמנט בה, לצורך העניין, אדוני היושב-ראש, בכנסת, בבית הזה, היו מעזים לדבר בו נגד המדינה שבה הם אזרחים, כמו בדמוקרטיה הישראלית שאותה אתם מרבים להשמיץ. כדאי לבוא ולומר,

לעולם כולו, אני שומע את האיוולת, את ההשוואות לאפרטהייד. אוהב לעשות את זה, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת טיבי במיוחד, מפני שהוא מרבה להופיע בפורמים בין-לאומיים ולדבר על ישראל כמדינת אפרטהייד. הבחירות לכנסת הראשונה התקיימו ב-1949, במדינה היהודית הדמוקרטית ששמה ישראל, וכל ערביי ישראל, אזרחי ישראל, הצביעו בה לכנסת הראשונה, והצביעו בה גם לכנסת העשרים, ויצביעו בה, חבר הכנסת טיבי, גם לכנסת העשרים-ואחת, וגם לכנסת העשרים-ושתיים ועד קץ הימים, משום שאנחנו מתנהגים בכבוד לאזרחי ישראל הערבים, שוויון זכויות שאין כדוגמתו בכל העולם, בוודאי לא בעולם הערבי. אני אחזור על עמדתי, חבר הכנסת טיבי, כנראה שמעת אותה פעם, וצדקת, ואני אחזור, חבר הכנסת פריג', גם בפעם האלף, ואני אעשה את זה כאן, ואני אעשה את בפורומים אחרים, ואני אעשה את זה בארצות-הברית ובסין, ובקמצ'טקה, אם יהיה צריך: אין מדינה בעולם שלערבים החיים בה טוב כמו שטוב לערבים אזרחי ישראל. אין דבר כזה. רוצים יותר טוב, כמו לך. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת טיבי הזכיר כמה פעמים את דבריו של ראש הממשלה לאחר הפיגוע המתועב ברחוב דיזנגוף בתל-אביב. הפיגוע הזה, אני מזכיר לבית הזה, לחברות ולחברי הכנסת, התבצע על-ידי ערבי אזרח ישראל, ערבי ישראלי. הוא לא פלסטיני שכועס, חבר הכנסת טיבי.

לשיטתך, שחי תחת הכיבוש, תחת ה"קלגסות" של חיילי וחיילות צבא ההגנה לישראל, פסיכופת נלוז, רוצח מתועב, שרצח, חבר הכנסת פרי, חברת הכנסת סויד.

שני ישראלים, שלושה ישראלים, שניים יהודים, ואת נהג המונית. ידידי, תאמין לי, אני יודע את מי הוא רצח: שני יהודים וערבי אחד, נהג המונית מלוד. כועסים?

איזה כעס היה לו? על מה הוא כעס בדיוק, נשאת מלחם המטורלל הזה? על מה הוא כעס? איזה כעס היה לו? מה הייתה הבעיה שלו שהוא בא בצהרי יום השישי הראשון של שנת 2016 וקטל שלושה ישראלים? אני מסתובב כבר כמה ימים עם הצמיד הזה שמפיצים חבריו של אלון בקל מכרמיאל, זכרו לברכה. אגב, לפי מיטב ידיעתי, הוא באמת עשה רבות למען החברה הישראלית. היה באמת פעיל חברתי. ועכשיו ההכנסות, אדוני היושב-ראש, מן המכירות של הצמיד הזה ישמשו משפחות נזקקות לקראת ליל הסדר. אלון אמר הרבה דברים מאוד מעניינים בחיים שלו. אני דווקא בחרתי לקחת את הצמיד הזה, "אם אתה כבר חי, תחיה". אנחנו רוצים לחיות בשלום עם הערבים אזרחי ישראל, וגם עם הפלסטינים. אני לא צריך שום הטפת מוסר, כתלמידו של זאב ז'בוטינסקי, שום הטפת מוסר על חיים משותפים עם הערבים אזרחי ישראל או עם השכנים הפלסטינים, או עם השכנים הירדנים, או עם השכנים המצרים, או עם השכנים הלבנונים. ככה קרובים היינו, אדוני היושב-ראש, לחתימת הסכם שלום עם לבנון. אבל החבורה הזאת, כן, שהנשיא הנוצרי לא נראה לה, רצחה אותו. יעקב פרי יוכל לספר לכם כמה דברים מההתרחשויות בלבנון בשנות ה-70 וה-80. מי החריב את לבנון?

ערפאת המקולל והשלטון הסורי. ככה קרובים היינו להסכם שלום. ויש לנו הסכם שלום עם ירדן, ברוך השם. אני מברך עליו. יש לנו הסכם שלום עם מצרים, ברוך השם. אני מברך עליו. ואני רוצה שתתממש תורת ז'בוטינסקי, שנחיה זה לצד זה. כל עוד הסיעה הערבית המשותפת מובילה קו של חיים זה על חשבון זה, הדבר הזה, לדאבון הלב, לא יקרה.

תודה רבה, אדוני. אנחנו עוברים לדיון סיעתי. אני מבקש להזמין את חברת הכנסת רויטל סויד, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת טלב אבו עראר. שלוש דקות לרשותך, גברתי. בבקשה.

אדוני השר, חברי חברי הכנסת, כמה חבל ששר החקלאות יצא, כי אני הקשבתי ברוב קשב לדבריו. וכשהוא אמר: אל תייללו, אל תייללו, חברי הכנסת שאכפת להם מהחקלאים, ושהחקלאים חשובים להם. אל תייללו, כי אנחנו לא אוהבים לעזור למי שבוכה, רק למי שצוחק. ואני שואלת, החקלאים מייללים? החקלאים שקורסים, ומשקים נסגרים, והם אינם מסוגלים אפילו לממן את הקטיף של היבול שהם בעמל רב שתלו, ונטעו, וזרעו, האם הם מייללים? אדוני שר החקלאות, החקלאים מייללים?

החקלאים לא מייללים, החקלאים זועקים. הם זועקים זעקה גדולה. הם אומרים: אנחנו על סף קריסה. אני ביקרתי בערבה אצל אותם חקלאים, אלה שאתה קורא להם מייללים, ואני קוראת להם מלח הארץ, ואני קוראת להם ציונות לשמה, ואני קוראת להם שומרי הגבולות, ואני קוראת להם הציונות העכשווית הנכונה,

בגבולות ארץ-ישראל, לא רק בהתנחלויות, לפעמים אנחנו מתבלבלים קצת מה זה ציונות. אני ביקרתי אותם, ואני ראיתי משקים שלמים, משקי-בית, שנסגרו, מכיוון שלא יכלו לעמוד יותר במאות-אלפי השקלים הם לא מסוגלים לממן את עצמם. אני ראיתי במו-עיני שדות שלמים, שבאים ואומרים לאנשים: בואו תקטפו, קחו עגבנייה חינם. רק בשבוע שעבר ראינו כתבה שבה חקלאי, שיושב מתוך אהבה אמיתית לארץ ולאדמה, שבא ולוקח את כל עשרות הדונמים שהוא שתל, של כרובית, ומשמיד אותה. כרובית במדינת ישראל, שהרבה מאוד אנשים היו יכולים לאכול ממנה, לשבוע ממנה, כרובית באלפי טונות הושמדה.

לא כי יש עודף, כי לקטוף אותה יעלה יותר מאשר הרווח. אז על מה אתה מדבר, אדוני שר החקלאות? מה עם פערי התיווך הבלתי-הגיוניים? אז אתה פונה לחבר הכנסת ילין לגבי ההיטל של העובד הזר ששר האוצר הקודם לא ביטל?

אתה צודק, וכל הכבוד שביטלתם את ההיטל על העובדים הזרים. הוא לא היה מבטל את זה בלי הלחץ שהופעל עליו. כל הכבוד לחבר הכנסת ברושי, שמוביל את נושא החקלאות פה, באופוזיציה ובכלל בכנסת. אז מה אם לא בוטל במושב הקודם על-ידי שר האוצר? במושב הזה הוא בוטל, ועדיין מבטלים מכסים,

ועדיין משקי-בית נסגרים. רק בשבוע שעבר התקיים פה דיון, ואני תכף מסיימת,

התקיים פה דיון על משקי הלול, הביצים. משקים שלמים שנסגרו, כי הם לא מסוגלים לעמוד בנטל. אז אתה יודע מה? אנחנו לא רוצים ליילל, והחקלאים לא מייללים,

אבל אתם, ממשלת ישראל, מחובתכם להציל את החקלאות, ולהציל את החקלאות, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד תחומים, והגיעה העת שתעשו את זה, כי החקלאים קורסים. וברכות למועצת התלמידים, היום יום הכנסת הצעירה. תודה רבה, כל הכבוד לכם.

תודה רבה, גברתי. אני מאוד מבקש, לכל חבר כנסת יש שלוש דקות. אם כל אחד יחרוג בשתי דקות, זו חריגה משמעותית מהתקנון. אני מבקש מכם. טלב אבו עראר, בבקשה. לא נעים לשבת כאן ולהפסיק אתכם. בבקשה. שלוש דקות לרשותך, אדוני.

יש. מכובדי היושב-ראש, מכובדתי השרה, חברי חברי הכנסת, בשנת 1986 החליטה ממשלת ישראל להקים את המינהלת לקידום הבדואים, כך קראו לה, כדי לפתח יישובים ולמצוא פתרונות לאוכלוסייה הערבית-בדואית שמתגוררת ביישובים הבלתי-מוכרים. בהקמת הרשות הושקעו מיליארדי שקלים. חבר הכנסת ילין, שומעים אתכם עד כאן. המינהלת שימשה צינור להעברת תקציבים מכל משרדי הממשלה לרשויות הערביות-בדואיות בנגב. מאז הוקמה, מכובדי היושב-ראש, הרשות או

פותחו בסך הכול שכונה חדשה בעיר רהט דרום וכמה מגרשים בחלק מהיישובים. וכמה שהתלוננו שהרשות הזאת מיותרת, נכשלה בתפקידה, ולא פעם גם, נוסף על כך שביקשנו לבטל או לפרק את המינהלת, הגיעו כמה תלונות על קבלת שוחד. ואף אחד לא האמין, אף אחד לא עשה דבר. שום גורם ממשלתי לא עשה דבר. עד שהגענו ליום הזה, ושים לב, אדוני היושב-ראש, אתה שכן שלי בנגב, ויודע מקרוב מה מתרחש שם. היום נחשפו פניה האמיתיות של מינהלת זו, שהיא רשות מושחתת. גורמי האכיפה ברשות הזאת מקבלים שוחד. איך ידענו את זה שהמשטרה בודקת חשד, נקרא לו חשד, שפקידים במינהלת מקבלים שוחד? אחד התושבים הערבים-בדואים בנגב פנה למשטרה היום, הודה, והמשטרה נתנה לו חסינות, כדי להגיש תלונתו, ששילם עשרות-אלפי שקלים. ניצול של אנשים שזקוקים למגרש כדי לחיות, להתגורר בכבוד, הערבי-בדואי הזה משלם עשרות-אלפי שקלים, עד שיקבע פקיד בכיר במינהלת הזאת. והוא ביקש: אדוני, כדי לשווק לך את המגרש הזה, אתה חייב לשלם 170,000 שקל.

אין לו הכסף הזה, והגיש תלונה במשטרה, והעניין נבדק. לאור המצב אני מבקש להקפיא מייד את כל תוכניות הריסת הבתים בקרב הבדואים בנגב, כי אי-אפשר, רשות מושחתת, להמשיך להרוס בתים. תודה, אדוני. אני מבקש, מכובדי, אני הייתי רוצה ששר החקלאות, שהוא האחראי, הוא המוסמך, הוא בעל האחריות, לבטל, לפרק את המינהלת לאלתר ולהעמיד את כל הפקידים המעורבים לכאורה לדין, כי רשות מושחתת לא תשרת אותנו וגם לא את המדינה. תודה, אדוני.

מכובדי, באמת משפט אחרון. אחרון אחרון. הגיע הזמן להתייחס לאוכלוסייה הבדואית כאל אזרחי המדינה כולה. תודה, אדוני.

חברת הכנסת עליזה לביא, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

חברותי וחברי חברי הכנסת, חברת "בזק" דיווחה ממש לפני כמה ימים לבורסה על הכנסות של 9.9 מיליארד שקלים, עלייה של 10% ברווחים לעומת השנה שעברה וחלוקת דיבידנד של 776 מיליון שקלים לבעלי המניות שלה. הפעילות המכניסה ביותר של החברה היא מתחום התקשורת הנייחת הפנים-ארצית. עיקר ההכנסות של "בזק", כ־44%, מקורן בתחום הטלפון והאינטרנט, שבו היא מהווה מונופול.

הצרכנים הישראלים, כולנו, מסתכלים על כל מה שקורה בשוק התקשורת, ואנחנו רואים את רווחי הענק של "בזק", ושואלים וממשיכים ושואלים כבר יותר מדי שנים למה החברה הזאת, שמרוויחה סכומים כאלה, נהנית ממונופול כזה נרחב, צריכה עזרה כל כך מסיבית, מראש, גם משר התקשורת וגם מראש הממשלה, ולהזכירנו, מדובר באותו אדם. ואולי כדאי גם שנדבר על צירוף המילים "ראש הממשלה ושר התקשורת". אנחנו כולנו שומעים את צמד ההגדרות הזה חוזר ועולה, ולא מבינים כל כך מה הקשר בין הדברים, אנחנו לא מבינים שראש הממשלה של המדינה הכי מאוימת במזרח התיכון מוצא את הזמן, המשאבים והרצון לכהן,

נוסף על שלל התפקידים, כשר התקשורת. אדוני ראש הממשלה ושר התקשורת, אם באמת, כמו שאתה ומנכ"ל משרדך אומרים, הדבר הנכון הוא לאפשר ל"בזק" להשיג יותר כוח מכפי שיש לה היום, על-ידי הסרת המגבלה המבנית בין "בזק" לבין החברות בקבוצתה, אז איך זה שכל כך הרבה אנשים חושבים אחרת? ואם אתם כל כך צודקים, למה לא שכנעתם אותם בצדקת הדרך שלכם במקום לפטור אותם ולפטר אותם בדרך הכי בוטה שיש? אבל, אדוני ראש הממשלה, יש עוד שיקולים, מלבד השיקול של טובת האזרח. אולי כל ההירתמות הזאת לקידום רפורמות הפוכות מאלו של מה שבאמת צריך, וגם שרים בממשלה שלך שאמרו שהם יתמכו בהפרדה מבנית ב"בזק" צריך בסופו של דבר לחזק רק את "בזק", ולא לטובת האזרחים, כולנו. רק בשבוע שעבר קיבלה ועדת הכספים החלטה להגביל את שכר הבכירים בענפי הבנקאות והביטוח ל-2.5 מיליון שקלים. אז נכון שהחוק הזה לא חל על חברות ציבוריות, אבל זה ללא ספק מסר שהכנסת הזאת משדרת ומבקשת להמשיך לשדר. ובמקביל, כאילו שורת הרווח הנקי מעולם לא ירדה, "בזק" מודיעה כי שכר בכיריה ימשיך לעמוד על סכומים מטורפים של 4.4 מיליון ו-5.2 מיליון למנכ"לית הנוכחית ולמנכ"ל הקודם,

אז, אדוני ראש הממשלה, אנחנו לא יכולים להמשיך כך. ברירת המחדל והשיקולים שחייבים להנחות אותך הם קודם כול טובת האזרח. אי-אפשר להמשיך את המונופול הזה, צריך להמשיך בקו שהתווה שר התקשורת הקודם, שהבטיח שברגע שתונח הצעת חוק, לא משנה אם מהאופוזיציה או מהקואליציה, באמת זה יקודם. גברתי, תסיימי. ואדוני ראש הממשלה, חברת "בזק" צריכה להבין שלא כוחה ועוצם ידה יעשו לה את המשך העושר הזה, צריכה להיות הבנה על ההפרדה, וצריך להיות מובן לכולם שאזרחי מדינת ישראל צריכים לשלם הרבה פחות כסף. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לך, גברתי. חבר הכנסת אלי כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני ארצה להתייחס לנושא שנמצא על סדר-היום בגין הצעת האי-אמון, שיש התנכלות לחקלאים. חברים יקרים, כל מדינה שמכבדת את עצמה צריכה חקלאות. חקלאות, מעבר לחשיבות הכלכלית שלה, יש בה ערך התיישבותי, יש בה ערך ציוני, יש בה ערך של שמירה על הארץ, ודווקא הממשלה הזאת בחרה לבטל את מס המעסיקים, ונמצא כאן ידידי חבר הכנסת ברושי, שחסך לחקלאים 230 מיליון שקל בשנה.

מתקן חבר הכנסת וקנין. 230 זה אחרי החזרת נקודות הזיכוי, שגם לזה הגיע הזמן.

אז אנחנו מדברים על תוספת של בין 140 ל-230 מיליון שקל לטובת החקלאים, ועשתה זאת הממשלה הזאת. ולכן אני שואל: איפה היו הממשלות הקודמות, שלכאורה עכשיו טוענות שיש התנכלות לחקלאות? לכן, אנחנו מתכוונים לשמור על החקלאות, מתכוונים לקדם את החקלאות, אבל יחד עם זאת יש לנו מחויבות ל-8 מיליון אזרחים, כדי שהם יוכלו לקנות מוצרים ברמה סבירה ונכונה. אנחנו רואים תמיד לפני חגים, ובכלל, את המחירים הגבוהים. המחירים בישראל, שפעם היו נמוכים ביחס לאירופה, גבוהים היום ברמה של 20% 30%. הדרך המקובלת בארצות-הברית, באירופה, ואנחנו מתכוונים ליישם אותה גם בישראל, היא לפתוח את המכסות, להגדיל את המכסות, להוריד את המחירים לאזרחים, מכיוון שאנחנו התחייבנו בזה, אבל יחד עם זאת, לתת סובסידיה לחקלאים ולשמור עליהם. ולכן, חברים, הממשלה הזאת דאגה גם לטפל בנושא של מס מעסיקים, ואני חושב שכאן, לא בכדי החקלאים בירכו את שר האוצר על החלטתו להוריד את מס המעסיקים. מס המעסיקים, המטרה שלו היא לעודד תעסוקה של ישראלים, אפליה מתקנת לטובת כוח-אדם כחול-לבן. אבל ברגע שראינו שיש צורך לסייע לחקלאות מן הצד האחד, וכשאנחנו נמצאים ברמות נמוכות של אבטלה, של 5%, בעוד הנושא של מס מעסיקים בוטל, רמת האבטלה הייתה 12%, חשבנו שנכון יהיה ללכת לקראת החקלאים. הנושא של יוקר המחיה לא קיים רק בחקלאות, אלא גם בצעדים נוספים שנעשו בשנה האחרונה,

הורדת תעריפי הביטוח, הורדת מחיר המים ב-15%, הורדת תעריפי התחבורה הציבורית, שהוזלה גם היא, הורדה בנושא של טיפול בעמלות הפנסיה.

בכל אחד מהצעדים אנחנו פועלים כדי שיוקר המחיה לכל אזרחי ישראל יהיה נמוך יותר. במקביל, כפי שציינתי, אנחנו נשמור על החקלאות, אבל נמשיך באותה מגמה של הורדת יוקר המחיה.

תודה רבה, אדוני. תודה רבה, אדוני. אני מזמין את חבר הכנסת יצחק וקנין. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חבר הכנסת אלי כהן, אני מאוד מעריך אותך,

יוקר המחיה, תאמין לי שהוא מדיר שינה מעיני כל אחד מחברי הכנסת, אין חבר כנסת שלא חושב שכשעקרת-הבית תגיע לשוק או לכל מקום אחר שהיא רוכשת בו את מה שהיא צריכה לביתה שהמחיר יהיה נמוך. ואני רוצה שתדע, ואני נותן לך נתונים, ותבדוק את הנתונים שלי: אם עקרת-בית קונה את העגבנייה ב-8 שקלים, דע לך שהחקלאי מקבל על העגבנייה שקל ו-40, שקל וחצי. אני עכשיו מדבר אתך על מה שאני מגדל ומה שאני גידלתי כל השנים: אבוקדו, 1.70 לחו"ל, כשזה מועבר לחו"ל, זה מה שאני מקבל עבור התוצרת שלי. אתה קונה את סוג ב' ב-12 או 14 שקל, את אותו אבוקדו. ואני מקבל עליו 1.70. מה אתם רוצים מהחקלאי המסכן הזה? הוא כבר פשט את הרגל מזמן. הוא גם לא מרוויח כלום, כיוון שבשנים האחרונות הוסיפו עליו את המים, הוסיפו עליו את מס המעסיקים ואת נקודות הזיכוי ואת כל מה שציינו פה. ואני שואל פה: מה, זה חכמי חלם? מה יותר קל לשר האוצר ממה שאנחנו מציעים כבר הרבה זמן? לא היה דבר אחד שאני אומר פה, ואני אומר לך, תבדוק את הפרוטוקולים, ותראה שמה שאמרתי, לו היו מיישמים את זה, היום אפשר ליישם.

הוא חותם על צו פיקוח על מחירים. בוא ניקח עשרה מוצרים, ניקח עגבנייה,

תפוח-אדמה, דברים שהם דומיננטיים על המדף, שכל עקרת-בית צריכה. לא אננס, דברים שאנחנו צריכים אותם. פירות, תיקח אגס, תפוח, אבוקדו, לא משנה מה. נקבע את המחיר שלו, את מחיר הגג שלו ואת מחיר המינימום שלו, ולא ש"רמי לוי" או כל סיטונאי אחר יבוא לחקלאי ויגיד לו: אני נותן לך 90 אגורות, תרצה או לא תרצה. חקלאות מחייבת תכנון. אין מציאות של חקלאות בלי תכנון. ואני רוצה להגיד לך, אנחנו עדיין יותר זולים מאירופה. גם מה שאמרת. לא ב-20%, בהרבה יותר. לצערי הרב, יש פה איזו מגמה שאני לא תופס. אתם מדברים על יוקר מחיה, אבל זה לא החקלאים, יוקר המחיה. מהחקלאי ומעלה מתחיל יוקר המחיה. אם אני מספר לך שהוא מקבל, דרך אגב, על הכרוב, חצי שקל מקבל החקלאי. חצי שקל. אני שואל אותך, הוא נמכר ב-8 שקלים, ב-7 שקלים, ב-6 שקלים. איפה החקלאי פה אשם? מה אתם רוצים מהחקלאי? גמרתם את החקלאות. ביטלנו מס מעסיקים. תקשיב לי, את מס המעסיקים, לא היה צריך להביא אותו לעולם בכלל.

לא היה צריך. כי המחשבה שהייתה, זה כמו שאמרת, להעסיק כחול-לבן. מי ילך לעבוד בחממה ב-40 מעלות? איזה יהודי נכנס לחממה? כבר הפלסטינים לא נכנסים לחממה הזאת, אז קל וחומר היהודי שלנו לא ייכנס. ובטח ובטח כשיש תאילנדים. אדוני היושב-ראש, עוד חצי דקה, אם אפשר. הנושא הזה, באמת, אנחנו צריכים לקחת אותו פעם ברצינות. מה שאני אומר, בוא נעשה ניסיון. אולי אני טועה. אני כבר זועק 20 שנה פה. אני אומר דברים ואני חוזר עליהם. ואני אתן דוגמה, אמרתי את זה 20 פעם, הגבינה הלבנה והקוטג', זו הדוגמה המנצחת. כשרצו לבטל את הפיקוח, אני התנגדתי לזה, הצבעתי נגד ביטול הפיקוח. שני מוצרים היו בפיקוח, מה קרה להם? מה אמרו לנו?

בנו מחלבה ענקית שתתמודד. מה קרה בסוף? הגבינה הלבנה הגיעה ל-7.5 שקל והקוטג' כמעט ל-8 שקלים. מחאת הקוטג' מוכרת לכולנו.

החקלאי קיבל איזו תוספת? החקלאי קיבל משהו בגין עליית המחירים?

שר האוצר יכול היום להוריד את המחיר.

לא מחר.

כי מה שהוא עשה בהורדת המכסים, אין לי שום ערובה שזה ייתן משהו לצרכן.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. וקנין, תודה רבה.

זה שסיפרת על הפנייה של דרעי ועכשיו אתה אומר לו שהוא יצביע בעד, אז סיבכת אותו לגמרי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הדיון הוא על חקלאות, אבל אני רוצה דווקא לקחת אותו לביטחון ולקשר שבין החקלאות לביטחון. אז מצד אחד יש הקשר שכולם מכירים: החקלאות תופסת את הקרקע, החקלאות גואלת את הקרקע. כשהחקלאות נמצאת וכשמעבדים את הקרקע, אנחנו יודעים שהיא שלנו. בדרך כלל היישובים החקלאיים נמצאים על הגבולות, בדרך כלל הם אלה שמגדרים ושומרים אותנו. אבל יש גם חקלאות שמייצרת ביטחון תזונתי. אתם יודעים, מדינת ישראל

ויושבים פה כמה אנשים שמבינים בביטחון יותר טוב ממני, דואגת לייצר טנקים. אבל מי שמבין יגיד לכם שאנחנו יכולים לקנות טנקים לא פחות טובים, מה שנקרא "על המדף". אפשר לקנות את הטנקים האלה, אבל הבינו פה, אחרי שעברו פה כמה מלחמות, את העובדה שצריך לשמור לנו יכולת ייצור עצמית, שאנחנו עלולים למצוא את עצמנו במצב שאנחנו לא יכולים להוביל לכאן תחמושת, ופתאום הגבולות נסגרים ואנחנו נמצאים באיזו מלחמה ואנחנו צריכים לדעת לייצר לבד את הטנקים שלנו ואת התחמושת שלנו ואת היכולת שלנו להילחם. הדבר אינו שונה בחקלאות. אם אנחנו סומכים היום על העגבניות מטורקיה, תדמיינו מה יקרה פה יום אחד, אולי עכשיו זה יצליח קצת להוריד את המחירים, אבל פתאום יש איזו בעיה, ולא כל אונייה מוכנה להפליג לכאן, ופתאום לא כל מטוס מוכן לטוס לכאן, והעגבניות לא מגיעות. ומה יהיו המחירים של העגבניות בסופר? יהיו עגבניות בסופר? יהיה מזון? כל ממשלה וכל מדינה שנמצאת בסכנות פחות קשות משלנו, חברים, סליחה שם בצד שמאל.

עדיין אין הצבעה. בסדר. בבקשה, אדוני.

אני מוכן לוותר על הדקה שלי אם וקנין מצביע בעד האי-אמון.

אם אתה תצביע בעד האי-אמון אני מוותר על הדקה שלי על החקלאות.

הרי אתה יודע שהממשלה הזאת לא תיפול, אם אני אצביע או לא אצביע. אני לא בטוח. אבל אתה תצביע. אני לא בטוח. בכל מקרה, אתה תוסיף לי את חצי הדקה הזו. יש לך חצי דקה. אבל אני אומר, בכל מקרה הביטחון התזונתי שלנו הוא קריטי לא פחות מהביטחון שלנו בטנקים. היה פעם רעיון שרצו לייבא מים מטורקיה. בסופו של דבר קיבל פה מי שקיבל את ההחלטה הנכונה, ללכת להתפלה, ליכולת הייצור שלנו, של המים, ובסופו של דבר יש לנו את הביטחון הזה. תדמיינו שהיינו תלויים בטורקים לגבי המים של מדינת ישראל. איזה מעמד בין-לאומי היה לנו? איך היינו יכולים בכלל להתמודד בעולם שבו אנחנו נמצאים? ואז מגיעים ואומרים: נבטל את המכסים. למכסים האלה יש כמה תפקידים. התפקיד הראשון הוא לשמור על החקלאי, אבל התפקיד השני של המכס הוא היתרון ליצוא, וכן לאפשר לנו לחתום על הסכמי סחר בין-לאומיים, בהסכם סחר אנחנו מבטלים את המכס, ובתמורה המדינה השנייה מבטלת את המכס. אבל מה עושה הממשלה הזו? היא עושה התנתקות חד-צדדית. אותם אלה שתמכו בהתנתקות החד-צדדית עושים אותה פעולה עם המכסים: מורידים חד-צדדי את המכס, בלי לקבל שום יתרון כנגד זה ובלי לעשות שום הסכם מול המדינות האחרות. אז הממשלה הזו, שרבים מחבריה תמכו בהתנתקות החד-צדדית, כנראה החליטה ללכת לעוד התנתקות חד-צדדית, הפעם מהחקלאים ומהחקלאות.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת השר יעקב ליצמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, האי-אמון זה רוטינה, הכול בסדר. אז להגיד שאחרי שנה לא השתנו דברים? השנה, איך אומרים בעברית? מהפך היה. הייתה ממשלה קודמת והתחלפה, אז אי-אפשר להגיד שלא עשו כלום. הרבה שינויים עשינו כאן במשך השנה.

ואנחנו עוד נערכים לעשות עוד הרבה שינויים גם כן. אני רוצה להתייחס גם כן לדברים, לנושאים שכרגע על סדר-היום. חוק המקוואות, שאנחנו העברנו בשבוע שעבר, החוק הטרומי, אנחנו נעמוד על זה שהחוק הזה יעבור שלוש קריאות.

לאף אחד לשבש את זה. אני רוצה לתת לכם דוגמה איפה הרפורמים האלו: תתארו לעצמכם שלא רק שאומרים דעות כאן, שאין להן אף אחד כאן, אף אחד אף פעם לא התמודד בבחירות, אף פעם לא התמודדו בשום דבר. אבל גם שם פתאום הם עושים פילוגים בעם היהודי. באיפא"ק פתאום לא באים, לצאת החוצה, טראמפ ידבר, לא ידבר. יש להם דעות על הכול. הכול, מה שהם רוצים הם עושים דעות. אומרים על הכול שטויות והבלים, והם לא מייצגים. הם החריבו את ארצות-הברית, הם החריבו את היהדות שם. אני אומר לכם, זה חבל מה שהם עשו. לא אכפת להם ללכת לחתונות ביחד עם כומר, עם צלב. אצלם זה, תסתכלו מה שהיה בחתונה של הבת של קלינטון. באמת, כמה פעמים תגידו "קלינטון", "קלינטון". עובדה שבחתונה של קלינטון החתן היה יהודי. בא הבן-אדם עם רפורם-רביי, עם כומר עם צלב. זה מה שאת רוצה שיהיה כאן בארץ? זה מה שאת רוצה שיהיה? לא אמרתי שזה מה שאני רוצה.

צלב בחופות של ישראל. זה רפורמים.

נמאס מרפורמים. מה אתה חושב, שיש לך מונופול על היהדות? זה הרפורמים, צלב. נו באמת, זה לא הרפורמים. צלב, זה הרפורמים, זהו. לא, זה לא הרפורמים. לכן אני אומר שכל זה, זה הכול שטויות והבלים. אנחנו נקפיד, השר ליצמן, זה לא שטויות. תראה, אני יודע, זה חמור מאוד. את יודעת מה זה לבוא לחופה עם צלב? את יודעת מה זה? השם ישמור. למה אתה משתמש בדוגמה הזאת?

לבוא לחופה עם צלב, השם ישמור, חופה עם יהודי. ובסוף נגיע להבנות. למה הייתם צריכים לעשות את כל, ולפגוע בציבורים שלמים?

גם את פתאום מתערבת על צלב

מה יש לך להגיד על רפורם-רביי פתאום?

גם הערבים תומכים ברפורם-רביי? אני רוצה להבין. לא לא לא, אה, לא, לא, לא. אדוני, בבקשה תסיים.

לכן אני רוצה לסיים, אני רוצה להגיד,

שאנחנו נעמוד בתוקף רב שהנושא הזה של רפורמים, אדוני השר,

אנחנו לא ניתן להם שום דריסת רגל. אני בטוח שהחוק הזה יעבור גם בקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה, גברתי. למה, כבוד השר, צעקות? לא, לא מצליח, רפורם-רביי, מיניסטר ליצמן. בבקשה, גברתי, שלוש דקות. תודה, אדוני היושב-ראש. האמת, אני רציתי, השר ליצמן, בבקשה. אדוני, בבקשה. חברת הכנסת עליזה לביא, בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש,

האמת היא שאני רציתי לשתף אתכם בחשש ובדאגה אמיתיים שלי. היום שר הביטחון, שר הביטחון במדינת ישראל, התיר דם. אני אומרת את זה בצורה ברורה: התיר את דמם של אזרחי ישראל על-ידי זה שקרא לאזרחי ישראל, לא משנה כרגע, לדעתי, חברי "שוברים שתיקה" הם פטריוטים, נלחמים יום-יום על דמותה המוסרית של מדינת ישראל ועל סיום הכיבוש. אבל זה בכלל לא משנה, אפשר לא להסכים. שר בממשלה שמכנה את אזרחיו שלו בוגדים.

וכבר השר השני שעושה את זה, תמר, הוא לא כינה. הוא אמר אם. הוא אמר אם, כי בערב שבת,

ישב השר יריב לוין וכינה את פעילי ואנשי "שוברים שתיקה" בוגדים ומרגלים, והצטרף לראש הממשלה, שאתמול קשר, בצורה חצופה,

בין אנשי "שוברים שתיקה" ובין הפיגוע בטורקיה. חברות וחברים, אני רוצה לומר כאן, כדי שלא יהיה מישהו שיגיד שהוא לא ידע, שאני חוששת לשלומם של אנשי "שוברים שתיקה", ואני רוצה לומר שאף שר בממשלה לא יוכל לרחוץ בניקיון כפיו אם חס וחלילה תהיה אלימות. אז אולי כדאי שחיילים יאבטחו אותם.

מתבצעת כאן התרת דם שיטתית שמגיעה מהממשלה אל אזרחים. זה דבר שאין לו מקום, שאין לו אח ורע. מה יהיה, נאמר כבר כמה פעמים שזה דומה ל-1995. מה יהיה, ב-1995, חברות וחברים,

אלה שיושבים כאן היום סביב שולחן הממשלה עמדו על המרפסת, צעדו, כשמאחוריהם,

ארון קבורה. ואתם יודעים מה ההבדל? אז הם היו באופוזיציה והם הסיתו נגד ראש ממשלה שהיה לו כוח לבצע מדיניות, ובסופו של דבר הוא נרצח בגלל זה. היום המצב יותר גרוע, כי המסיתים יושבים סביב שולחן הממשלה, והמוסתים יושבים עכשיו בבית, וסבא וסבתא שלהם מקבלים טלפונים לפנות בוקר שקוראים ליולי נובק זונה. וסבא וסבתא שלהם צריכים לקבל את הטלפונים האלה. אני קוראת לכם להתעורר, להפסיק עם ההסתה הזאת,

ברגע זה, הנאצים שונאים גם אותנו,

כי אתה, גם אתה, לא תוכל לרחוץ בניקיון כפיך.

בהסתה.

גם קריאות ביניים לא צריכות להישמע כאילו איזה ריב. להירגע קצת.

תהיה כאן אלימות. תהיה כאן, כאילו אנחנו מסיתים. נו, בסדר. תהיה כאן אלימות. תנו לה לסיים את דבריה. יש כאן הסתה ברורה.

היא נובעת משולחן הממשלה. "שוברים שתיקה" מה לעשות שהם, מה לעשות. תמשיכי, גברתי. חברים, חברי הכנסת, סעיף 113, מה שהם עשו. עודד פורר. חבר הכנסת פורר, תאפשרו לה לסיים. חמורה.

תודה רבה, שמענו.

בבקשה. חברת הכנסת זנדברג. חבר הכנסת פורר, אתה בסך הכול חבר כנסת. שרי הממשלה שיושבים כאן ולא מתביישים, בשביל רווח פוליטי קצר מועד, להסית נגד אזרחים, האלימות שתהיה כאן, דמם יהיה בראשם.

אני מזהירה כאן, אני היום חוששת,

לשלומם של אנשי "שוברים שתיקה".

תתעוררו, ומהר.

תודה רבה, גברתי. אני מזמין את חברת הכנסת נאוה בוקר, אחרונת הדוברים. ותענה בשם הממשלה השרה איילת שקד. בבקשה, גברתי. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת, לפני שאני מתחילה לדבר, יושבים כאן אורחים מיוחדים היום ביציע: יושב-ראש מועצת הנוער הארצית אליאב בטיטו נמצא כאן, וגם יושב-ראש מועצת הנוער הדרוזי סמי, אני מברכת אתכם. אני רוצה לומר לחברתי, חבר הכנסת וקנין, שאר חברי הכנסת, אנא מכם. חבר הכנסת וקנין. לחברתי תמר זנדברג, שלצערי יצאה מהאולם הזה, אני רוצה לומר: אני לא מבינה למה היא רצה להגן על אותם אנשי "שוברים שתיקה". אני עצמי הגשתי תלונה במשטרה על כך שתמונה של ראש הממשלה שלנו במדים של נאצי הופצה ברשתות בלי הפסקה. אז באמת, יש גבול לכל דבר. השבוע שמענו, זה לא בסדר. אנחנו תומכים בך. אין שום הצדקה לתמונות כאלה, בין שזה, אז שתפסיק להגן עליהם. ראש הממשלה, אולי נתקן את חוק ההסתה.

על כאלה שמרגלים נגד מדינת ישראל? אתם, בואו נתקן את חוק ההסתה.

השבוע שמענו הרבה טענות של חברי המחנה הציוני על הבידוד הבין-לאומי, ונראה לי שהבנתי את השיטה. קודם הם מפחידים אותנו ומדברים על חרמות, ואחר כך הם נוסעים לכל מיני מקומות בעולם כדי להפריח את ההמצאות שלהם. קחו לדוגמה את חברת הכנסת ציפי לבני, לצערי, היא לא נמצאת כאן כרגע. מסתבר שיש ציפי לבני שהייתה שרת החוץ, אבל יש גם ציפי לבני באופוזיציה, שמחליטה להפר את המדיניות הרשמית של משרד החוץ ולהיפגש עם שרת החוץ השבדית. ואני שואלת אותה איך היא לא מתביישת להיפגש עם שרה אנטישמית, זו שקראה לחקור חייל צה"ל על הוצאה להורג של מחבלים. היא מראה לנו, לזה אתם קוראים מדיניות חוץ?

אולי כדאי באמת שתחליטו ביניכם לבין עצמכם מי מייצג את מי. מתי אתם המחנה הציוני, התנועה, העבודה, או המערך, כי לאף אחד זה כבר לא ברור.

ואני אסביר למה. כדאי לך לדעת, את חברת כנסת. זאת הייתה העקיצה שלי. אם לא הבנת אותה, אז זו בעיה אחרת. ביום חמישי בערב צפיתי, כמו כולם, בתחקיר של ארגון "עד כאן" בערוץ 22, שמראה את ארגון "שוברים שתיקה" מתחקר חיילים על סודות צבאיים, ארגון שבטעות מכונה ארגון זכויות אדם. ונדהמתי לראות חיילת שמספרת שהיא קיבלה תדריך, ייעוץ, כלשונה, מאדם בשם מיכאל מנקין, שהיה אז פעיל ב"שוברים שתיקה", והוא הסביר לה שהיא צריכה ללכת למינהל האזרחי, והיא צריכה להביא משם עדויות בסוף השחרור. ואני רוצה לספר לכן מי זה מיכאל מנקין. אנשי המחנה הציוני מכירים אותו בתור מנכ"ל מכון "מולד", אותו מכון שמייעץ להם, מביא להם ניירות עמדה, ולא רק זה, כפי שנחשף באתר "מידה",

אנשי המחנה הציוני, שכרתם את הארגון הזה בעבר לעשות לכם קמפיין פוליטי.

וראיתי שחברי איתן כבל,

גברתי מיכל, ביקש לחקור את "שוברים שתיקה". הקשקשת שלכם זה משהו שבאמת עבר כל גבול. איך אתה מסביר את זה שלקחתם את הארגון הזה לעשות קמפיין פוליטי? להסתה שלכם, זה כבר אנטי-ציונות שלכם, גברתי,

כבר התרגלנו. אתם אנטי-ציונים, ציפי לבני לא הייתה מוכנה לגנות את "שוברים שתיקה". אתם קשקשנים, אתם מסיתנים. התרגלנו.

חבר הכנסת בר. אל תטיפו לנו על אהבת ישראל, אולי תבדקו קודם, אנחנו המצאנו את זה. אם אתם בכלל מסוגלים להסכים על משהו ביניכם. אתם הורסים את ישראל, ואנחנו נתקן אותה.

אתם מובילים אותנו למדינה דו-לאומית, חבר הכנסת בר.

תודה רבה. תמשיכי, גברתי.

אולי גם אתה תתחיל להגן על "שוברים שתיקה",

חברת הכנסת, יש לך, אפשר להמשיך?

ובזמן שחברי

למה אתם שולחים לנו נציגים בכל יומיים להצטרף לממשלה אם אנחנו כאלה גרועים? תפסיקו עם התחנונים שלכם, תנהלו את הכישלון שלכם לבד, אף אחד לא מתחנן. את האנטי-ציונות

זה כבר לא נעים לנו להגיד לא.

אני רוצה שיואב קיש יתמנה לשר, אני לא רוצה לקחת לו, רוצים לעזור לכם להעביר חוקים.

לפחות תפסיקו להתחנן. רוצים לעזור לכם להעביר חוקים, גם מתחננים וגם מסיתים נגדנו. אי-אפשר ביחד. אי-אפשר ביחד. חושבים עליכם. תודה רבה. אנחנו מצטרפים רק למחנה הציוני, לא

אבל מינוי מאוד ראוי. נלחמו בטרור שהשתולל בירושלים בצורה מאוד מאוד אפקטיבית. אני קיבלתי כאן היום הודעה על משהו שעשיתי במשרד המשפטים, הפטר לחייבים מוגבלים באמצעים. היו שותפים לזה גם הרבה חברי כנסת בתהליך שהלך די מהר ומטרתו הייתה להחזיר לאנשים נזקקים את חייהם בחזרה.

מי שמוכח שיש לו חובות בהוצאה לפועל שאין שום דרך לגבות אותם, נקרא "חייב מוגבל באמצעים". המטרה, שאותו אדם יקבל פטור מחובותיו ויוכל לשוב לחיות. אני שמחה לבשר שאתמול קיבלה קשישה בת 85, הראשונה שקיבלה את הפטור על-פי חוק ההפטר, קשישה בת 85 שהיה לה חוב של 180,000 שקלים בהוצאה לפועל, בעיקר לבנקים ולעוד כמה חברות. שבעה מתוך שמונת הנושים הסכימו לוותר על החוב, חוב שהיה פרוס, דרך אגב, להרבה מאוד שנים, עם החזר של 100 שקלים בחודש, כשהיה ברור לכולם שהיא לא תצליח להחזיר את החוב. אתמול בלשכת ההוצאה לפועל בתל-אביב היא קיבלה את הפטור, ובעצם את חייה בחזרה. אני רוצה לציין את עובדי ההוצאה לפועל שהרגישו כאילו הם הצילו חיים. הייתה שמחה גדולה בהוצאה לפועל בתל-אביב. אני גם ביקרתי בשבוע שעבר בלשכת ההוצאה לפועל בבאר-שבע, רואים עובדים מסורים, חרוצים, שאני חייבת להגיד שהם ממש מתרגשים ממסלול ההפטר ומההזדמנות שיש להם להחזיר את החיים לאנשים באמת מסכנים, שכלואים בחובות שאין שום סיכוי בעולם שיחזירו. השתדלנו לעשות איזון, כמובן, בין הרצון להחזיר את החיים בחזרה ולהכניס אנשים חייבים מוגבלים באמצעים למסלול החברה והחיים, לבין הצורך שלא להפוך את המסלול הזה לגן-עדן של חייבים שבורחים מתשלום חובות. אני חושבת שבסך הכול הדרך שבה נוסח החוק שמרה על האיזון הזה. ראיה לכך, רק אתמול קיבלה האישה הראשונה את ההפטר. בסך הכול, מהתחשיבים שאנחנו עשינו, יש כ-30,000 אנשים שנופלים להגדרה הזאת של חייבים מוגבלים באמצעים. מעל 1,000 בקשות הוגשו, ובאמת העובדים המסורים של לשכות ההוצאה לפועל ברחבי הארץ עושים בדיקה מדוקדקת מי יכול לקבל את המסלול הזה, את מסלול ההפטר. וכמו שאותה קשישה בת 85 זכתה לחיים חדשים ולפטור מחובות בהסכמה כמעט של כל הנושים, אני מקווה שעוד אנשים רבים, שבאמת אין להם שום יכולת להחזיר את החובות שלהם, יזכו להפטר ולקבל את חייהם בחזרה. דבר נוסף שנעשה באותו מסלול זה חוק חדלות פירעון, שעבר בקריאה ראשונה בכנסת, ויושב-ראש ועדת החוקה שנמצא כאן, ניסן סלומינסקי, יתחיל את הדיונים בחוק כבר בפגרה. זו בעצם מהפכה בכל נושא פשיטת הרגל. היום הפקודות שעובדים אתן בנושא פשיטת הרגל וחדלות פירעון הן פקודות מנדטוריות, מתקופת המנדט. הגיע הזמן לשנות את זה. והחוק שהגיע לידיו של יושב-ראש ועדת החוקה חבר הכנסת ניסן סלומינסקי אומר כמה דברים, מה זה "הגיע"? אני הבאתי. "אני הבאתי" נכון, מתקנת אותי חברת הכנסת. מרב, לא היית כאן עכשיו כשדיברתי על ההפטר. הייתי ושמעתי. אתמול עברה בוועדת השרים לחקיקה, אז למה אתם מתחננים כל יומיים שנצטרף לממשלה? הצעתי לתיקון חוק הדגל. למה אתם שולחים לנו נציגים בכל יומיים להצטרף לממשלה אם אנחנו כאלה גרועים? תפסיקו עם התחנונים שלכם, תנהלו את הכישלון שלכם

אף אחד לא מתחנן. את האנטי-ציונות שלכם לבד. את כבר יודעת, חבר הכנסת חיליק בר. שולח כל יומיים נציגים אליו שנצטרף לממשלה. אולי תרגיעו עם ההסתה

המינהליות,

במטרה לפשט את ההליכים ולהקל את ההליך עצמו, גם בראיית החייב, גם בראיית הנושה וגם בראיית בתי-המשפט. אני מאוד מקווה שבתוך פחות משנה יושב-ראש ועדת החוקה יעביר את החוק הזה. החוק הזה נעשה גם בשילוב והתייעצות עם כל הגורמים הרלוונטיים, הבנקים, לשכת עורכי-הדין, ארגונים של המגזר השלישי, וכמובן בתיאום עם כל הגורמים הרלוונטיים בממשלה. חוק נוסף שעובדים עליו בימים אלה בוועדת החוקה, והוא נמצא לפני סיום, ממש דיונים אחרונים, זה חוק הטרור, חוק לא פשוט שכבר חמש שנים נדון בכנסת, ואני שמחה מאוד שוועדת החוקה הגיעה כמעט לישורת האחרונה, אני מעריכה שבשבוע הראשון או השני של המושב הבא החוק הזה יגיע להצבעה. משהו מעניין שאני רוצה לספר לכם עליו זה אמנת מרקש, אמנה שראש הממשלה, שהוא שר החוץ, חתם עליה בשבוע שעבר, אמנה שאומרת שבעצם, אמנים וסופרים מוותרים על זכויות יוצרים אם רוצים להנגיש את היצירה שלהם לאנשים עם מוגבלות או לעיוורים. לדוגמה, אם יש ספר שרוצים להפוך אותו ולתרגם אותו גם לברייל, הסופר יוותר בעצם על זכויות היוצרים שלו כדי להנגיש כמה שיותר יצירות אמנות גם לאנשים עם מוגבלות. אנחנו חתמנו על האמנה הזאת בשבוע שעבר. מדינת ישראל חברה ב-WIPO, הארגון שאחראי לאמנה הזאת באו"ם. עד היום 16 מדינות חתמו על האמנה הזאת, ואני גאה שישראל היא אחת מאותן מדינות. תודה רבה. תודה לשרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת אי-אמון מטעם המחנה הציוני: ממשלת ישראל מתנכלת לחקלאים, מחסלת את החקלאות ומייבשת את הנגב והגליל, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הצעת סיעת המחנה הציוני להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. חברי הכנסת, בעד, 43, נגד, 44, אין נמנעים. הצעת האי-אמון של המחנה הציוני לא התקבלה. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס הודיעה על כוונתה להצביע בעד, אבל אנחנו מוסיפים את זה רק לפרוטוקול. הפגיעה המתמשכת בחקלאות על-ידי ממשלת ישראל והפקרת הפריפריה, של יש עתיד, מי בעד הצעת האי-אמון?

להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. חברי הכנסת, 44 בעד, 44 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת האי-אמון של יש עתיד לא התקבלה. שנת הכישלון של נתניהו, שנה עברה ושום דבר לא קרה, מטעם הרשימה המשותפת, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הצעת סיעת הרשימה המשותפת להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. חברי הכנסת, 39 בעד, 44 נגד, אין נמנעים. גם הצעת הרשימה המשותפת לא התקבלה. הכנסת דחתה את כל הצעות האי-אמון בממשלה. אנחנו עוברים לחקיקה. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 120 והוראות שעה), התשע"ו 2016, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת גפני יציג לנו את ההצעה. 220. למען הסר ספק, מס' 220. אדוני יושב-ראש הכנסת, ראש הממשלה,

חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 220 והוראות שעה), התשע"ו 2016. בהצעת חוק זו מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה ולקבוע שלושה תיקונים עיקריים אשר יקלו על השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית,

התיקון הראשון, משמעותו הקלה בשיעור ההחזקה של אמצעי השליטה בקרן טכנולוגיה עילית, כך שבמקום שיראו שליטה בהחזקה של 50%, מוצע לקבוע כי החזקת אחד או יותר מאמצעי השליטה בקרן בידי כמה קופות גמל, בשיעור שאינו עולה על 75%, לא תיחשב שליטה. התיקון השני נעשה במסגרת הוראת שעה לשלוש שנים, שבמהלכן יראו את עלות ההשקעה במניות אשר נרכשו במסגרת הנפקה לציבור של חברות מחקר ופיתוח כך שתוכר במועד ההשקעה כהפסד הון בר-קיזוז במקום שתוכר כעלות במועד מכירת המניות. והתיקון השלישי מאפשר ליחידים שהם בעלי שליטה בחברות מחקר ופיתוח להיות ממוסים על עליית ערך האופציות טרם רישום החברה בבורסה במסלול רווח הון שבו שיעור המס הוא 25% בלבד, במקום בשיעור המס השולי העומד על 48%. להצעת החוק לא צורפו הסתייגויות או בקשות רשות דיבור, לכן אבקש לאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. תודה רבה. תודה רבה.

לא נרשמו בקשות דיבור. אני מבקש מכולם לשבת. אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו מצביעים בקריאה שנייה על הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 220 והוראות שעה), התשע"ו 2016, קריאה שנייה. אני מבקש מכולם לשבת. בבקשה, מתחילים את ההצבעה. סעיפים

4 נתקבלו. 55 בעד, מתנגד אחד. לפרוטוקול, גם השרה גילה גמליאל, הצביעה נגד במקום בעד, וחברת הכנסת יעל גרמן, בעד. לפרוטוקול. אם כן, הצעת החוק התקבלה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים לקריאה שלישית. בבקשה. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 220 והוראות שעה), התשע"ו 2016, נתקבל. 54 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 220 והוראות שעה), התשע"ו 2016, עברה בקריאה שנייה וקריאה שלישית. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 22),

שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. החלטת ועדת האתיקה בעניין קובלנה של חבר הכנסת אבי דיכטר וקובלים נוספים נגד חבר הכנסת איימן עודה. החלטה בדבר פיצול הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 219), התשע"ו 2016, לפי סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת.

תודה רבה, גברתי. אנחנו עוברים להחלטת ועדת הכספים בדבר פיצול הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'

התשע"ו 2016. יציג את ההחלטה יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת גפני.

אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, השרים, חברי הכנסת, חברים, אני מבקש שקט מכולם. מי שרוצה לדבר יעשה את זה בצד.

על-פי הצעת ועדת הכספים של הכנסת,

לפי סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת, לאשר את החלטת ועדת הכספים לפצל את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'

התשע"ו 2016, להצעות חוק נפרדות, כך שהצעה אחת תכלול את סעיפים 3 ו-4(ב) וההצעה האחרת תכלול את יתר הוראות הצעת החוק. אני מבקש את אישור מליאת הכנסת לפיצול הצעת החוק.

אנחנו מפעילים את מנגנון ההצבעה כדי לאשר את התיקון. אנא מכם, אני מבקש מכולם לשבת. בבקשה.

57 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

החלטת ועדת הכספים בדבר פיצול הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 220), התשע"ו 2016, אושרה על-ידי הכנסת. אנחנו עוברים להצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 3), התשע"ו 2016, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת צחי הנגבי, אדוני. וזה כולל את לוח התיקונים. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להציג בפני הכנסת את הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון

שנייה ולקריאה שלישית. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים נועד להסדיר את כליאתם של מי שנטלו חלק בפעולות איבה נגד ישראל או נמנו עם כוחות המבצעים פעולות איבה נגד ישראל, ואינם נופלים תחת ההגדרה ״שבויי מלחמה״ שבאמנת ז'נבה השלישית, המסדירה את החזקתם של שבויי מלחמה. הצורך בחקיקת החוק, בשנת 2002, עלה בעקבות פסיקת בג"ץ בעניינם של דיראני ועובייד, שאף הם לא נפלו תחת ההגדרה של שבויי מלחמה לפי אמנת ז'נבה השלישית, ועל כן הוחזקו במעצר מינהלי. בפסיקתו של בית-המשפט העליון נקבע, כי אף שאפשר להחזיק במעצר מינהלי אדם שנשקפת ממנו סכנה לביטחון המדינה, אין להחזיק במעצר מינהלי אדם שאין ממנו סכנה והוא משמש רק קלף מיקוח במשמורת של מדינת ישראל. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים מגדיר מיהו לוחם בלתי חוקי ומסדיר את הליכי כליאתו ואת הביקורת השיפוטית עליה. בהצעת החוק המונחת על שולחן הכנסת מוצע לתקן את חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים ולקבוע בו הסדר שנועד לתת מענה למקרים שבהם יהיה על כוחות הביטחון להתמודד עם מספר גדול של לוחמים בלתי חוקיים. לפי ההצעה, במקרים שבהם הממשלה הודיעה לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת כי החליטה להכריז מלחמה, או שהממשלה הודיעה לוועדה על פעולות צבאיות בהתאם להוראות סעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה, היא תוכל לפנות לוועדת החוץ והביטחון בבקשה לאשר הכרזה על שינויים בהוראות החוק, שמייד אפרט. אעיר כי בהצעת החוק שאושרה בקריאה ראשונה ביקשה הממשלה לקבוע כי ההכרזה תהיה על "לחימה בהיקף נרחב", ואולם הוועדה סברה שאין מקום ליצור מונח חדש, שאינו קיים בחקיקה ועלול לעורר שאלות פרשניות ובלבול עם הסדרים אחרים שבהם ניתנות הכרזות במצבי חירום. מאחר שמשמעות ההכרזה היא מתן אפשרות לסטות מההסדר הראשוני שקבעה הכנסת לעניין לוחמים בלתי חוקיים, שמידתיותו מתבססת בין היתר על מארג של הסדרים הבאים לידי ביטוי בסעיפיו השונים, נכון יותר להתבסס על מונחים מוכרים בחקיקה הישראלית. חברים, אני מבקש שקט בצד שמאל. סליחה, אדוני. על כן החליטה הוועדה לבסס את ההכרזה על אחת משתי פעולות המצויות כיום בחוק-יסוד: הממשלה, הודעה על מלחמה והודעה על פעולות צבאיות. בהינתן אחת משתי הודעות אלה, תוכל הממשלה לתת את ההכרזה על שינויים בהוראות החוק. אציין כי הודעה על פעולות צבאיות לפי חוק-יסוד: הממשלה ניתנת בהתקיים מבצעים גדולים, כגון מבצע "צוק איתן", ועל כן נותנת מענה לצורכי מערכת הביטחון שבאו לידי ביטוי בהצעת החוק.

משעה שנמסרה לוועדה הודעת הממשלה על הכרזת מלחמה או על פעולות צבאיות, רשאית הממשלה גם להכריז על שינויים בתחולת החוק. מדובר בשלושה שינויים: 1. סמכות הממשלה להוציא צו כליאה תועבר מהרמטכ"ל לקצין בדרגת תת-אלוף שהרמטכ״ל הסמיך לכך, 2. הסמכות לערוך שימוע לפני הוצאת צו כליאה תועבר מקצין בדרגת סגן-אלוף לקצין בדרגת סרן, 3. תקופת תוקפה של הוראת הכליאה הזמנית, בטרם הוצאת צו כליאה, תעלה מ־96 שעות לשבעה ימים. הכרזת הממשלה על שינויים בהוראות החוק תובא לאישור ועדת החוץ והביטחון בהליך דומה להליך ההכרזה על מצב מיוחד בעורף. על הממשלה להביא את ההכרזה לאישור הוועדה בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-48 שעות מעת שניתנה. הוועדה תהיה רשאית לאשר את ההכרזה, לקצר את תקופתה או לא לאשרה. תוקפה של ההכרזה יפקע בתוך חמישה ימים אם לא אושרה בידי הוועדה קודם לכן. תוקפה של ההכרזה יפקע כעבור שלושה חודשים מיום שניתנה, או במועד מוקדם יותר שנקבע בהכרזה, או באישור הוועדה. הממשלה תהיה רשאית להאריך את תוקפה של ההכרזה לתקופות נוספות, שלא יעלו על שלושה חודשים, כל עוד מתקיימת המלחמה או הפעולות הצבאיות מתקיימות, או בתוך 30 ימים לאחר סיומן. אדוני היושב-ראש, להצעת החוק לא הוגשו

אבקש מחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית.

תודה רבה, אדוני.

אולי תוכל להסביר לנו

מי שאיננו שייך לצבא מובהק.

למשל, אנשי טרור הם לוחמים בלתי חוקיים. אכן, לא הוגשו הסתייגות, אבל, זה המושג המשפטי. אם, מתחיל פלנגות, אז זה לא טוב. אכן, לא הוגשו הסתייגויות, אבל יש בקשות דיבור. אקריא את שמות המבקשים. צחי, זה כולל נוער הגבעות, תגיד?

לא נמצא. חבר הכנסת מסעוד גנאים, לא נמצא. חבר הכנסת אחמד טיבי. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח.

תודה לך, אדוני היושב-ראש. יש שר במליאה? כן, כן. יש שר במליאה. השר אזולאי כאן.

אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אני עולה לדוכן הכנסת כדי להביע מחאה על ההשתלחות הפרועה, חסרת הרסן, של ראש הממשלה וכמה מהשרים, בארגון "שוברים שתיקה", השתלחות שבאמת חוצה כל גבול ועוברת כל קו אדום. עוברת כל קו אדום, אתה לא חושב שהדבר הנכון לעשות זה להשתלח ב"שוברים שתיקה"?

תגיד לי. אינני מטיף ל"שוברים שתיקה" על החובה לשמור על סודות מדינה. אותו ראש ממשלה, שבהיותו חבר כנסת,

על הדוכן הזה, הדליף מסמך מסווג, השתגעת?

חבר הכנסת חזן, אתה לא היית אז חבר כנסת,

אבל חבר הכנסת

כחבר כנסת,

ומעל הדוכן הזה,

לא, זה לא מדברים. הדליף, והקריא, וציטט מסמך מסווג, את מסמך שטאובר. ראש הממשלה נתניהו,

אותו ראש ממשלה שלא מהסס להדליף דיונים מקבינט ביטחוני,

באמת.

חבל שאתה לא שם לב, חבל שאתה לא מתייחס.

עמיתי חברי הכנסת, מדברים שרים שהדליפו למתנחלים ידיעות על מועד הפינוי של מאחזים שנבנו ללא היתר רשויות הצבא, דב חנין, מה ש"שוברים שתיקה" עושים עולה בחיי אדם. מה ש"שוברים שתיקה" זה לא יפה מה שאתה עושה עכשיו. וחבר הכנסת חזן, שניסה גם כן להלביש על "שוברים שתיקה" כל מיני דברים, הצליח, הצליח. ולא הצליח.

כי הארגון הזה היה זהיר,

והבין שמדובר בפרובוקציה, פרובוקציה שהמטרה שלה היא לפגוע בארגון ובפעילות שלו.

עמיתי חברי הכנסת, לא נעים לכם לשמוע עדויות על מה שקורה בשטחים הכבושים? באמת לא נעים, כי מה שקורה בשטחים הכבושים זה לא נעים. זה הרבה יותר מלא נעים.

חבר הכנסת חזן, אולי לך זה נעים, אבל לכל אדם שעיניו בראשו ממש לא נעים לשמוע את העדויות האלה, אבל אלה עדויות,

אם היה מדובר בעדויות אמת הייתי אתך. אלה עדויות על דברים שקורים בשטח.

לא נעים לכם לראות את הדמות שמשתקפת במראה? הפתרון הוא לא לנפץ את המראה. איזו דמות? זו חבורה של מרגלים. הפתרון הוא לא לנפץ את המראה. חבורה של מרגלים, איזו דמות? הפתרון הוא לא לתקוף את

ומבכה, ומתנגד. תשברו את המראה, אבל הדמות שנשקפת, דב חנין, אל תעשה את זה, זה לא מתאים לך. היא דמות שצריך לשנות אותה ולתקן אותה, לא מתאים לך להתנהג ככה. והפתרון הוא לא ברדיפה של ארגוני זכויות אדם, הפתרון הוא לא בהשתקת קולות ההתנגדות. אני רוצה לשאול שאלה אמיתית.

השלטון במדינה הזאת חושש מביקורת, רק תענה לי לשאלה, בבקשה. ויש קו ישיר שמחבר בין, דב, אתה יכול לענות לי לשאלה? אי-אפשר,

ארגוני דמוקרטיה, ארגוני התנגדות לכיבוש, ומחרתיים ומחר ההתקפה תהיה על אנשים אחרים ונוספים. ומי ממחנה המרכז שעושה את הטעות ומצטרף לגל ה"עליהום" הזה, שמקורו בימין הקיצוני עכשיו זה מכוון לשמאל בישראל, לא מבין שהוא כורת בעצמו את הענף שעליו גם הוא יושב. כי אם תיפגע הדמוקרטיה, אם תצטמצם הדמוקרטיה ביחס לאנשי השמאל, ביחס לאזרחים ערבים, ביחס לחברי כנסת ערבים, ביחס לפוליטיקאים ואנשי תקשורת שמעזים להשמיע קול אחר, רבותי, אנשי המרכז, מחר יבואו להשתיק גם אתכם. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. יעלה חבר הכנסת,

אתה באמת משווה דמוקרטיה לאסופה של בוגדים? חבר הכנסת חזן, חבר הכנסת חזן.

אתה משווה אותו לחברי כנסת, די, די. חבר הכנסת חזן, די. חבר הכנסת חזן, די, מספיק.

זה לי מפריע, אדוני, חבר הכנסת אוסאמה סעדי.

שחיילים הולכים לצבא ויש פה אנשים, אתה שקרן. חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף.

אותי. כשאתה צעקת אני לא הוצאתי מילה, אז אל תבקר אותי, חבר הכנסת חזן, אני קורא אותך לסדר

בבקשה, חברת הכנסת רויטל סויד, מה הצבעתך, חברת הכנסת סויד? בעד.

לוח המקשים שלה לא עבד, היא הודיעה לפני, אז אני מבקש להכניס אותה. אז 35 בעד ותשעה נגד, הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 3) עברה בקריאה שנייה. ואנחנו עוברים לקריאה השלישית, כולל לוח התיקונים. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 3), התשע"ו 2016, נתקבל. 38 בעד, שמונה מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 3), התשע"ו 2016, עברה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית, כולל התיקונים.

לסגן מזכירת

ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונח היום על שולחן הכנסת הסכם בין ממשלת ישראל

תודה רבה, אדוני.

לבשר שאכן הצלחנו באמת לייצב חוק חדש ללשכת עורכי-הדין, חוק, אני חושב, שיוביל את הלשכה להרבה יותר מצוינות, הרבה יותר שקיפות, וייצור הרבה יותר מכובדות לעריכת-הדין ולעורכי-הדין. בהזדמנות זו אני רוצה לברך את חברי חברי לשכת עורכי-הדין, בראשם את היושב-ראש, את אפי איתם, נוה, אפי נוה. סליחה, אפי נוה, שבשתא כיוון דעל על.

הוא לקח אותך לבית היהודי, לא סתם לבית היהודי,

למפד"ל הכנסת אותו. ואת אשר, את חנוך, את גדי ואת כל האחרים, ולאחל לכם, אפי, תחזירו את המפתחות. חברים, תאפשרו ליושב-ראש הוועדה. תחזירו את המפתחות. רבותי, לא. אני מבקש, חברת הכנסת רויטל סויד, לא מנהלים שיחות עם החבר'ה ביציע. אנא מכם, תכבדו את התקנון. ציבור עורכי-הדין בחר בכם, נתן לכם מנדט שלם, מלא, ואני מקווה שאנחנו, בחוק הזה, גם מסייעים רבות כדי שתוכלו להוביל את הלשכה לימים טובים יותר, כמו שאמרתי, של מצוינות מצד אחד ושקיפות מצד שני, ובעיקר לטובתם של עורכי-הדין ושל אזרחי מדינת ישראל. אז אני מברך אתכם וגם מודה לכם על שיתוף הפעולה לאורך כל הדרך בהתוויית החוק. החוק, חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון מס'

התשע"ו 2016. החוק הזה מורכב מהרבה מאוד רפורמות, ואני אזכיר רק מקצתן, על קצה המזלג. דבר ראשון, תפקידי הלשכה יורחבו הפעם בחוק, והלשכה תוכל להתעסק גם בדברים שהם לטובת חברי הלשכה והציבור הרחב, כגון לארגן השתלמויות מקצועיות, הליכי גישור, ניהול קשרי חוץ של הלשכה ועוד הרבה דברים נוספים. דבר נוסף, כדי לצמצם ולרכז את מוטת השליטה, הוועד המרכזי יבוטל, והמועצה הארצית תתפוס את מקומו כגוף המבצע של הלשכה. לכן, הצעת החוק דנה הרבה בתפקידים, בהגדרות ובסמכויות של המועצה הארצית, ומצד שני בכל מה שקשור בהקמת ועדות החובה שהיא חייבת להקים כדי שהמועצה תהיה אחראית עליהן, וכל מה שמופעל היום על-ידי הוועד המרכזי יעבור לתחומה ולסמכותה של המועצה הארצית. כנ"ל גם כדי למנוע אי-בהירות ומתחים שליוו את פעילויות הלשכה בשנים עברו, אז ישנן הגדרות מאוד ברורות מה הם היחסים שבין המועצה הארצית לבין הוועדים המחוזיים, ובמאמר מוסגר, גם יקום ועד מחוזי נוסף בעקבות הקמתו של בית-המשפט באזור המרכז, גם יקום ועד מחוזי שם, והוועדים המחוזיים יהיו כפופים להחלטות של המועצה הארצית. הדברים מוגדרים בחוק דבר דבור על אופניו, כך שלא יכולה להיווצר אי-בהירות, כי כשיש אי-בהירות ויש ספקות יכולים להיווצר מחלוקות ומתחים. פתרנו, אני מקווה, את הכול עד הפרט האחרון. עכשיו, מצד שני, אנחנו גם מקימים גופים שיבטיחו שכל העבודה של הלשכה ושל המועצה הארצית תהיה ישרה יותר, טובה יותר, שקופה יותר, תקום ועדת ביקורת, יהיה רואה-חשבון מבקר, יועץ משפטי ומבקר פנימי, כך שהדברים יהיו מסודרים ומאורגנים עם בקרה מלאה. כמו כן, פעם ראשונה שאנחנו מגדירים באופן מאוד מסודר את תקציב הלשכה, איך הוא מורכב, איך הוא יהיה מחולק, איך הוא יחולק בין הלשכה למחוזות, עם כל האישורים הנדרשים, ממה הוא יהיה מורכב, מאגרות ומשאר הדברים, כאשר המרכיב המרכזי זה דמי החבר, שוב, פה יש לנו הבטחה של אנשי הלשכה שמס החבר ירד. הם כבר הורידו ב-10%, והוא ילך וירד, ולמרות הכול לא תיפגע הפעילות השוטפת והטובה של הלשכה. עכשיו, כמו כן, לגבי הפריימריז או הבחירות של הלשכה, יצרנו בפעם הראשונה מערכת של שקיפות שדומה מאוד לשקיפות אצל חברי הכנסת, לפחות בנושא של ההודעה על מקור התרומות, וכל אחד יצטרך לפתוח, כמו שאנחנו מכירים, אבל זו הפעם הראשונה בלשכה. מהרגע שמוחלט, כל מי שמתמודד, אם זה למועצה הארצית, אם זה לתפקיד היושב-ראש ואם זה לוועדים, יצטרך לפתוח חשבון מיוחד שרק אליו יזרמו התרומות ורק ממנו יצאו התרומות, והכול יהיה חייב להיות שקוף ועם כל הפירוט שאמרנו. אמרנו גם שכל זה יהיה 90 יום לפני הבחירות, ובתרומה מיוחדת, מעל 50,000, יצטרך להיות, גם אם תרומה כזאת תגיע, אם היא מיוחדת לצורך הבחירות במשך השנה שקדמה, גם היא תצטרך להיות מדווחת. עכשיו, גם הכנסנו שני שינויים משמעותיים בנושא של עורכי-הדין. מאחר שאנחנו רוצים שבוגרי הפקולטות למשפטים יהיו ברמה יותר נאותה ויותר טובה, הכנסנו שני שינויים: שינוי אחד, שלוועדה שמרכיבה את הבחינות יצטרפו שני נציגים של האקדמיה, והרצון שלנו הוא שנציג אחד יהיה מהאוניברסיטאות ונציג אחד מהמכללות. ובגלל השינוי השני שאנחנו עושים, שהבחינה לא תהיה בחינה רק על התחום הפרוצדורלי אלא גם על הדין המהותי, זאת אומרת, שמי שירצה להצליח בבחינה הזאת לא יוכל ללמוד רק חודשיים לפני כן ולהצליח בבחינה, אלא יצטרך ללמוד כל ארבע השנים, כי הבחינות יהיו גם על הדין המהותי. וכדי שתהיה השלכה, שלא יהיו בחינות שלא מחוברות למציאות שלומדים בפקולטות, הוספנו נציג של האוניברסיטאות ונציג של המכללות, כדי שהם יתאימו את הדברים. וכהנה וכהנה, ואני יכול למנות את זה, אבל אני אומר שזה בקיצור. ושוב, נתנו כאן, מאחר שאנחנו מאמינים ומקווים שציבור עורכי-הדין בחר את הצוות כפי שהוא בחר, וקיבל את זה ברוב גדול, אנחנו נותנים לו תמיכה. הדברים האלה יעזרו לו מאוד לפעול ביתר מצוינות וביתר שקיפות לטובת עורכי-הדין, וממילא לטובתנו,

ולכן, אני רוצה להודות: א. כמו שאמרתי, לאנשי הלשכה שליוו אותנו בכל הדיונים והיו שותפים ועזרו רבות, אנחנו רוצים להודות לשרת המשפטים ולשני נציגיה שליוו אותנו גם כן בדיונים, אני רוצה להודות לייעוץ המשפטי שלנו, ובעיקר לאלעזר שטרן, שלא מש ועזר רבות בעניין. שלא יתבלבלו. לא, לא לחבר הכנסת אלא ליועץ המשפטי. ולרגע חשבנו שאתה יועץ משפטי. אני רוצה להודות לאורחת מיוחדת שליוותה אותנו במשך הדיונים, לשופטת העליונה בדימוס אילה פרוקצ'יה, שהיא גם הייתה יושבת-ראש ועדה שהכינה וליוותה אותנו בדיונים, וגם כששינינו הרבה מאוד דברים שהיא המליצה, היא קיבלה זאת בהבנה והייתה לתועלת הדיונים שלנו. אני רוצה להודות לאסף, מנהל הוועדה, נטלי וחופית, ולהודות לעוזרי, לרחלי, שליוותה אותנו גם כראש הלשכה שלי וגם כעורכת-דין, לרועי וולף ולרונן אליקים. ובעיקר להודות לחברי חברי הוועדה, שליוו אותנו, כבר חשבתי שזה לא יגיע.

אחרון-אחרון חביב,

רויטל ואוסאמה וכל האחרים שהצטרפו אלינו,

ותרמו את חלקם.

אני פונה לחברי ומבקש, אין הסתייגויות,

היו דיונים לעומק. אולי יש רשות דיבור, אבל אני מבקש מכל חברי לאשר את זה בקריאה שנייה ושלישית, וזה ייכנס לספר החוקים לתפארת מדינת ישראל ולשכת עורכי-הדין.

אדוני. לפעמים אתה עושה גם דברים נכונים. הרבה,

חיליק בר. חברת הכנסת רויטל סויד. לא, לא, יש רשימת דוברים.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 יושב-ראש ועדת חוקה, חברי בלשכת עורכי-הדין ובראשם יו"ר לשכת עורכי-הדין עורך-הדין אפי נוה, אני רוצה לשתף את כל חברי הבית הזה, ובמיוחד יודעים את זה חברי ועדת חוקה, חוק ומשפט, ואוסאמה נמצא פה גם כדי להעיד על זה: אין בחוקה, חוק ומשפט חוקים שעוברים פה-אחד.

יש מלחמות גדולות בוועדת חוקה על רוב החוקים, ואנחנו לעתים גם מגיעים לגבהים, ותמיד כל אחד מוביל את זה, כמובן, לטובת הציבור שהוא מייצג. אבל בדבר אחד במהלך השנה הזאת, ואנחנו חותמים שנה, חוק אחד היה עליו קונסנזוס חוצה מפלגות, גם הבית היהודי, יושב-ראש ועדת חוקה, גם הקואליציה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי מהרשימה המשותפת ואני מהמחנה הציוני, חוק לשכת עורכי-הדין.

אין לי אלא לברך על כך שהחוק הזה עומד לעבור היום, חוק שמעבר לזה שהוא מסדיר באמת אחת ולתמיד את כל ענייני הלשכה, הוא חוק שיש בו גם מסר חברתי מאוד מאוד משמעותי: חוק שבו הלשכה עמדה על כך שהמחוזות יישארו עצמאים, כך שבכל מחוז יהיה יו"ר מחוז נבחר; מחוזות שיוכלו לאפשר לעורכי-הדין שנמצאים בהם מתן שירותים לא רק במדינת תל-אביב, אלא גם במחוזות, בין אם זה השתלמויות, בין אם זה קבלת קהל ובין אם זה עצמאות. והדבר החשוב ביותר: סוף-סוף לשכת עורכי-הדין היא לשכה של שלום ושלווה, שאיננה לעומתית, שהיחס בין יו"ר הלשכה ליושבי-ראש המחוזות הוא יחס של שיתוף פעולה,

הכול כדי לבנות יחד את הלשכה לטובת ציבור עורכי-הדין. ואין לי באמת אלא להודות לך,

לחברי הוועדה וללשכת עורכי-הדין. אין לי ספק שמכאן תמשיכו בדרך המבורכת. ואת יתרת הזמן שנותרה לי אני רוצה, על זה נאמר, ובבניית לשכת עורכי-הדין ניוושע. לדבר על נושא כאוב מאוד, שמשום מה, גם הוא אמור להיות חוצה מפלגות, ולא כך הוא, וזאת החלטת הממשלה להקפיא את עלייתם של יתר בני הקהילה הממתינים באתיופיה. בנובמבר 2015 קיבלה סוף-סוף ממשלת ישראל החלטה פה-אחד להעלות את קהילת הממתינים שנמצאים שם עשר,

וחלק מהם 18 שנה. אצלי בלשכה ביקרו חיילים בני העדה האתיופית, חיילים שהם טובים להילחם למען המדינה, הם טובים למות למען המדינה, הם אוהבים את המדינה, המדינה טובה להם, אבל הם טובים אך ורק לשרת את המדינה כחיילים, הם לא טובים לכך שאבא שלהם, אימא שלהם, סבא שלהם, סבתא שלהם, האחיות.

כששמעתי את זה לפני כמה חודשים לא האמנתי שיכול להיות דבר כזה. והייתה לי הזכות לנסוע עם משלחת, עם חבר הכנסת ביטן, חבר הכנסת אמסלם וחבר הכנסת נגוסה, הייתה לי הזכות לנסוע אתם במשלחת לקהילת הממתינים בגונדר ובאדיס. ומה שאנחנו ראינו שם אלה מראות שאין אחד בבית הזה שהיה רואה אותם והיה נשאר אדיש, אנשים שעזבו את הכפרים שלהם לפני 18 שנה, יושבים בתת-תנאים בקהילת הממתינים, ומחכים, בלי תברואה, בלי בריאות, בלי חינוך, כי הסוכנות עזבה אותם, ו"נאקוץ'" עזבו אותם, ובכל זאת יש להם כיסופים לציון. כמעט לכולם, ליותר מ-95% מהם, יש משפחות פה בארץ. כן, אותם החיילים שמשרתים היום בצה"ל. ואז חזרנו, הגשנו הצעת מחליטים, הממשלה קיבלה החלטה פה-אחד. ומה קרה מאז? פתאום לפני שבועיים אנחנו שומעים: יש הקפאה של ההחלטה, אין תקציב. תראו לי עוד החלטה אחת שהממשלה הקפיאה בגלל בעיות תקציב, מלבד עליית יהודי אתיופיה. זאת התעמרות, זאת אפליה, זאת גזענות. אין עוד מדינה שיבואו ממנה עולים, 9,000 עולים בסך הכול עוד נותרו מתוך 150,000 בני העדה, אין עוד מדינה שסגרו לה את השערים. מברית-המועצות היו מעלים עכשיו 9,000, וגם יותר, וטוב שכך. כך מארצות-הברית, וכך מיהודי אירופה. איך יכול להיות שקהילת הממתינים באתיופיה היא היחידה שנוקטים נגדה אפליה וגזענות כזאת? ואני קוראת לממשלת ישראל, די, תפסיקו את ההתעמרות הזאת, תבצעו את ההחלטה שקיבלתם כלשונה ותעלו את היהודים שנמצאים באתיופיה לארץ.

אגב, אני רוצה לומר במאמר מוסגר, יש שני חברי כנסת מהליכוד, חבר הכנסת נגוסה וחבר הכנסת דודי אמסלם, שאינם מצביעים אתם, ובכל זאת, המחנה הציוני לא מקזז אותם. אני מאמינה שגם שאר הסיעות. בכל זאת, יש כאן סיעה אחת שמאפשרת להם את הקיזוז הזה. תפסיקו לקזז אותם. לא יכול להיות שממשלת ישראל, תודה רבה, גברתי. תפלה באופן גזעני את קהילת הממתינים באתיופיה, ומישהו פה יקזז את שני חברי הכנסת האלה, שהולכים נגד הקואליציה, נגד הממשלה שלהם. אסור לעשות את זה. תודה רבה.

את יודעת מי קיזז

חבר הכנסת איימן עודה, לא נמצא.

חבר הכנסת מסעוד גנאים, לא נמצא. חבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת אחמד טיבי.

א נעם, בידכ תחכי?

תודה, אדוני, אני אהיה קצר. אחרי שבכירי לשכת עורכי-הדין יפסיקו להצטלם, אני אגיד כמה מילים.

אני מעריך מאוד את זה שאתם כאן.

יודע שנציגי הרשימה המשותפת, אוסאמה בעיקר, בוועדה, תמכו בהצעות שלכם. אפי נוה, אני מכיר אותו שנים רבות. אומנם יש חילוקי דעות פוליטיים-מדיניים, רק כדי לעזור לך אני אומר את זה, אתו, חילוקי דעות פוליטיים?

כדי שאיילת לא תרשום אותך ברשימה השחורה אמרתי את זה,

אני חושב שאתם בכיוון הנכון. השילוב של עורכי-דין ערבים גם בלשכה, גם באגפים, במחוזות, הוא טוב יותר מאשר בעבר. יש מקום לשיפור, אני בטוח שאתם מביאים את כל ההערות של החברים, גם במחוזות, גם בלשכה, בחשבון. טוב שהשנה, אגב, לראשונה, יש לכם נציגים בכנסת, שני עורכי-דין, והם שני עורכי-דין עם יכולת, ואנחנו משתפים אתם פעולה, ועל כן מגיעה לכם ברכה על פועלכם. תודה, אדוני. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה.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

אני רוצה להצטרף לברכות. אדוני יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, אתה יודע, בלא מעט נושאים יש מחלוקות קשות בינינו, הפעם ועדת החוקה עשתה עבודה רצינית, מקיפה,

ואכן, כמו שצוין כאן בצדק, הגענו למצב נדיר ומיוחד בוועדת החוקה, בקדנציה האחרונה, שחוק כל כך מורכב, כל כך מפורט, אושר בוועדה פה-אחד, בתמיכת חברי הכנסת מכל הסיעות. ברכות ללשכת עורכי-הדין על השינויים והתיקונים בחוק, ברכות למשלחת עורכי-הדין, שמכבדת אותנו בנוכחותה, בראשות ראש הלשכה עורך-הדין אפי נוה. כמי שמגיע מהתחום הזה, אדוני היושב-ראש, בגילוי נאות, אני אומר לכם, לשכת עורכי-הדין היא גוף בעל חשיבות עצומה. זה גוף מיוחד במערכת החברתית שלנו, גוף מקצועי שהוא גם, במובן מסוים, איגוד מקצועי,

במובנים אחרים, אגודה מקצועית, וגם גוף שיש לו מעמד מרכזי במערכת המשפט הישראלית, ולגוף הזה יש חשיבות גדולה במישור המקצועי, אבל לא פחות חשוב, יש חשיבות חברתית גדולה. אני מברך על המעורבות והפעילות החברתית של לשכת עורכי-הדין, שבאה לידי ביטוי בשורה ארוכה של יוזמות שלשכת עורכי-הדין מקדמת בשנים האחרונות, בפרט בשנה וחצי האחרונה. אלה הן יוזמות חשובות, אלה הן יוזמות משמעותיות. אדוני היושב-ראש, כשלימדתי משפטים, זה היה לפני די הרבה שנים כבר, אמרתי לסטודנטים שלי שהתפיסה הנכונה של עורך-דין חייבת להיות לא רק מי שמשרת את לקוחו, אלא מי שהוא גם, במובנים רבים, officer of the court. אבל עורכי-הדין הם לא רק officers of the court, הם במובנים רבים officers of society. הם אמורים לבצע שירות חברתי לא רק לבית-המשפט הקונקרטי שבפניו הם עומדים, אלא למערכת החברתית כולה, כאנשים שאמונים על המשפט, אמונים על הפעלתו ואמונים על החיבור שבין המשפט לבין בני-האדם שבסופו של דבר אותם המשפט צריך לשרת. אז ברכות לנו, לכנסת, ברכות לעורכי-הדין וברכות ללשכת עורכי-הדין על אישור החוק החשוב הזה. אבל אני רוצה ללכת בדרכה של חברתי חברת הכנסת רויטל סויד, וגם לדבר על יוצאי אתיופיה, אבל בזווית קצת אחרת,

ואני רוצה לנצל את ההזדמנות, גברתי שרת המשפטים, שאת אתנו, בתקווה שהמסר יגיע גם אלייך. אני מקבל בשבועות האחרונים מסרים מאוד מדאיגים מפעילים של קבוצות יוצאי אתיופיה בישראל, שמוזמנים על-ידי המשטרה לחקירות סביב הרצון שלהם לארגן הפגנות, מחאות ופעילויות שונות שנועדו להשמיע את קולם ואת מחאתם של יוצאי אתיופיה בעניינים שונים.

בזמן האחרון המשטרה הזמינה לחקירה אנשים שמנסים לארגן צעדת שוויון של יוצאי אתיופיה, שמתוכננת להיות, באופן סמלי כמובן, בחול-המועד פסח. הזמינו אותם לחקירה, הזמינו אותם לשבת בפני קבוצה של חוקרים משטרתיים. ולא רק חקרו אותם, אלא בסופו של דבר גם הציבו בפניהם רשימה של תנאים לאותה צעדת שוויון, שהיא די מזעזעת.

עכשיו, עכשיו, בימים אלה. מה דורשים מהם כדי שהמשטרה תיתן אישור לאותה צעדת שוויון? דורשים מהם, למשל, לבקש רישיון עסק. כדי לעשות צעדת שוויון צריך רישיון עסק, מסתבר. דרשו ממארגני צעדת השוויון הזו ליצור הסדר שיבטח כל אחד מהמשתתפים. זו הדרך הפשוטה והמטורפת לחלוטין לחסל מחאה, תדרוש ממארגן המחאה להוציא ביטוח על כל משתתף. עמיתי חברי הכנסת, אני חושב שביום כזה שאנחנו מאשרים חוק של לשכת עורכי-הדין, אנחנו צריכים להשמיע קול מחאה מאוד חזק נגד ההתנהלות הזו של המשטרה כלפי מחאות יוצאי אתיופיה בישראל וכלפי מחאות חברתיות בכלל. זכותם של אנשים למחות, זכותם של אנשים לארגן הפגנות, זכותם של אנשים לארגן פעילויות אחרות שדרכן הם רוצים להשמיע קול מחאה והתנגדות. אסור למשטרה להטריד אותם, ואסור למשטרה להשתתף בהעברת מסר: עדיף שתשתקו ותשבו בבית.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, בבקשה.

כבוד היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, אני אתחיל בברכה ללשכת עורכי-הדין, לעמיתי במקצוע לשעבר שלי, והאמת, הברכה הראשונה היא על כך שהצלחתם, אולי בפעם הראשונה, לאחד את ועדת החוקה. אם אני לא טועה, חבר הכנסת ויו"ר הוועדה סלומינסקי, זו הפעם הראשונה שאני מצביע בעד הצעת חוק שאתה מעלה כאן. זה כשלעצמו רגע היסטורי, כנראה, ואני מקווה שבאמת זה גם פתח לרענון השורות בלשכה ולקידום המשימות החשובות שעליהן היא מופקדת. אז שיהיה בהצלחה. זה החלק היותר-חיובי. זה הספתח. אני בכל זאת רוצה לנצל הזדמנות זו ולשוחח על כמה דברים שאני חושב שצריכים לעבוד יותר ביחד כדי לקדם אותם, ואני רוצה להדגיש בעיקר את הסוגיה הזו של הגברת הייצוג של המשפטנים הערבים, של עורכי-הדין הערבים, גם בתוך הלשכה עצמה, אבל גם בתוך כלל השירות הציבורי. אני כמובן אתייחס בעיקר למשרד המשפטים, ואני שמח שכבוד השרה נמצאת אתנו. הייצוג בתוך משרד המשפטים היום עומד על כ-4%, 5% מכלל העובדים. אלה הנתונים היום. 9%. זה 9%, אבל תלוי איפה בודקים. אם בודקים פשוט את הדרגות הבכירות, זה הולך ומצטמצם. ואת צודקת שבממוצע זה כ-9%, אלא ש-9% זה פחות או יותר הייצוג שקיים בכלל השירות הציבורי. 9% זה פחות או יותר הממוצע. לצערנו זה יותר ממה שקיים במדינה.

הממוצע זה פחות או יותר 9%, ואני מאוד מקווה שדווקא משרד המשפטים יהיה חלוצי כאן. ואני אומר לך שבמקומות מסוימים כמעט שאין ייצוג. למשל, בלשכה שלך אין אף עובד מהחברה הערבית, בלשכה של מנכ"לית המשרד גם אין אף דובר של השפה הערבית.

לכן אני חושב שראוי שמשרד המשפטים, בתור, אחמד ממשרד המשפטים, בדיון על, כן, בדיון הזה. אבל את יודעת מה, מירב, לי לפעמים מפריע כשיש דיונים בוועדות, לא,

בוועדות של הכנסת, ושולחים את העובד הערבי אולי היחידי שנמצא בלשכה. דווקא אותו שולחים תמיד לדיונים. זה טוב, אבל עדיף שיהיו עוד אנשים, במיוחד כשזה נוגע לחברה הערבית, מפריע לי ששולחים רק את העובד הערבי שם. וזה אומר גם שלא מגיעים העובדים היותר-בכירים של המשרד. למשל, במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, שזו מחלקה מאוד גדולה יחסית, 210 עובדים, יש רק תשעה עובדים ערבים. זה 4%. האגף לרישום מקרקעין, שזה גם אגף מאוד גדול, 290 עובדים, רק 13 מהחברה הערבית, שזה גם 4%. האמת היא, אם לא ארחיק, גם כשאני מדבר על הכנסת, מה עם הוועדה

גם כשאני מדבר על הכנסת, במחלקה המשפטית בכנסת יש יותר מ-50 משפטנים, אין אף משפטן ערבי במחלקה. וכמובן, זה לא שחסרים עורכי-דין מהחברה הערבית.

האחרונות יש יותר ויותר עורכי-דין שמסיימים גם בארץ, גם בחו"ל, עורכי-דין מוכשרים, עורכי-דין מצטיינים. יכול להיות שלפעמים יש קשיים מבחינת המקום הגיאוגרפי וכו', אבל אלה קשיים שאפשר להתגבר עליהם.

חברי בלשכה, אני שוב מברך על הצעד הזה, ואני רוצה לברך במיוחד על הוספת המטרה של קידום זכויות אדם בתור יעד מרכזי בפעילותה של הלשכה, ואני בהחלט looking forward שנצליח לעבוד ביחד ולקדם נושאים של זכויות אדם בכלל ואת זכויות הציבור הערבי בפרט. אני אסיים ואומר גם, אם יסלח לי רק היושב-ראש, לפעמים חסר לי הקול של לשכת עורכי-הדין בדיונים בוועדות. חסר לי מאוד. דווקא בנושאים שקשורים לזכויות אדם אני רוצה לראות אתכם יותר, ובדרך כלל אני שמח שאתם נמצאים ומשמיעים דעה. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. אוסאמה סעדי, חבר הכנסת, בבקשה. בבקשה, אדוני.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 מובן שגם אני אתחיל בברכות. אני מברך את המשלחת ואת הנציגים הנכבדים. חברי יוסף ג'בארין אמר: "עמיתי לשעבר",

"חברים שלי למקצוע". אני היום לא עוסק בזה, אבל אני עדיין חבר בלשכת עורכי-הדין. אז אני אולי בניגוד אינטרסים, ואני לא אצביע אולי כי יש ניגוד, אבל מאחר שזה בהסכמה אז אנחנו כמובן נתמוך. אתה יכול להצביע. אין ניגוד עניינים? חלאס, אז אין ניגוד עניינים, בסדר. אתה לא משלם דמי חבר. אני משלם. הוא יכול לשלם. הוא יכול לשלם, זה בסדר. זה בסדר. אני מברך את ראש לשכת עורכי-הדין חברי עורך-הדין אפי נוה, את יו"ר ועד מחוז ירושלים חברי אשר אקסלרוד ואת יתר החברים. כמובן, מגיעה גם תודה לשרת המשפטים, אז אני מברך אותך פעם שנייה, פעם אחת כשמינינו את הקאדים והשרעים. זה יותר מדי ברכות, זה לא בסדר. אתה מדבר הרבה דברים טובים על איילת.

וגם ברכות ליו"ר הוועדה חברי ניסן סלומינסקי ולחברתי בוועדה רויטל סויד וליתר החברים בוועדת חוקה. בדרך כלל, גברתי השרה, אני באופוזיציה שם, ולרוב אני בבידוד מזהיר. לפעמים אני מצביע לבד נגד, וכל יתר החברים מצביעים בעד. זה קורה בכל החוקים הביטחוניסטיים, שרויטל אומרת לי: אני לא יכולה, אז אני, לא רוצה. לא רוצה. היא תומכת. אבל בחוק הזה, אדוני היושב-ראש, באמת עבדנו קשה גם עם משרד המשפטים, והצלחנו בסוף ליצור חוק שמוסכם על כולם, ובאמת הצבענו פה-אחד ואישרנו את החוק הזה. מלכתחילה, גברתי השרה, כשהבאת את החוק הזה לקריאה ראשונה, אני עליתי ואמרתי שאני מתנגד לשני דברים: לביטול המחוזות, שלא תישאר רק מדינת תל-אביב, ואמרת לי שבסדר, ואנחנו השארנו את הוועדים בפריפריה, במיוחד את ועד מחוז צפון, שביקרת שם, דבר שני, בעניין ההתמחות, למרות שזה לא חלק מהחוק הזה, אבל אני חושב שגם בזה הגענו להסכמה. אני אמרתי שאני לא אסכים לשנתיים, ובסוף באמת נתקבלה,

בוא נתפשר על שנה וחצי.

ובאמת התפשרנו על שנה וחצי, וגם בלשכה התפשרו על שנה וחצי. לכן שאר הדברים מבחינתי הם חשובים, אני רציתי להכניס הסתייגות אחת, אבל לא רציתי לעורר את כל הדברים, בעניין ביטול הוועד המרכזי. אני חושב שהמועצה כגוף רחב, קשה שהוא יהיה גוף ביצועי. אבל בסוף, כשראיתי שכל החברים וגם הלשכה תומכים בזה, אז ויתרתי, ואמרתי שניתן להם לרוץ ונראה איך זה יעבוד בפועל. חשוב מאוד שלשכת עורכי-הדין, וזה מהיום הראשון שאני קיבלתי רישיון, ב-1988, שהיא לא רק גילדה מקצועית, גוף של איגוד מקצועי, אלא היא יתרה מזאת. אני כל הזמן חשבתי והאמנתי שהלשכה עם ציבור כזה,

64,000. זו כמות אדירה, אולי מהגבוהות בעולם, שצריכים להיות לה גם משקל ותפקידים ציבוריים. אני אכן שמח שבסוף הכנסנו את העניין הזה שהלשכה תפעל למען הגנה על שלטון החוק, זכויות האדם וערכי היסוד של מדינת ישראל. אני חושב שהמטרה הזאת והתפקיד הציבורי הזה חשובים מאוד. אחרון-אחרון, בירכתי הכול, ובאמת מגיעה מילה טובה לכבוד השופטת בדימוס אילה פרוקצ'יה, שהיה לה תפקיד מכריע וחשוב בהבניית החוק הזה, עם כל ההערות שלה, שבאמת היו הערות חשובות מאוד. תודה, מברוכ (אומר בערבית: וברכות לכל עורכי-הדין ועורכות-הדין) וללשכת עורכי-הדין.

מעניין כמה עורכי-דין יש בכנסת. גברתי השרה, את רוצה לברך. כמה? 34. טוב,

אם ככה מתקדמים, אינשאללה שיבחרו איזה חמישה עניים שיהיו בכנסת. עכשיו יש פה חמישה. כרגע יש פה חמישה. אז אני מקווה שבכנסת הבאה יהיו עשרה עניים שייבחרו, ואז נוכל ככה בכיף.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, יושב-ראש לשכת עורכי-הדין עורך-הדין אפי נוה, יושב-ראש מחוז ירושלים עורך-הדין אשר אקסלרוד, אני מאוד שמחה ונרגשת שאתם, חברי הכנסת, עשיתם עבודה נפלאה על החוק הזה. אני אודה שכשמוניתי לשרת המשפטים לפני כשנה כמעט חשבתי שצריך לפרק את הלשכה, אבל די מהר למדתי שהגוף הזה הוא גוף מתפקד ומועיל וחשוב,

זו הייתה הצהרה או רק חשיבה? לא, חשבתי. עדיין לא מאוחר מדי. אני למדתי שזה גוף חשוב, מועיל ומתפקד. אני חושבת ששיתוף הפעולה בין המשרד ללשכה ובין הלשכה לכנסת ובין הלשכה לציבור עורכי-הדין הוא מאוד חשוב. אכן, חבר הכנסת אוסאמה סעדי אמר לי, יוסף ג'בארין ואוסאמה סעדי, אתם באתם אלי ואמרתם לי שאסור לפרק את המחוזות ושאפשר להתפשר על שנה וחצי התמחות, וזה באמת מה שעשינו. אני רוצה להגיד לך, חבר הכנסת ג'בארין, בזכותכם, בזכות זה שבאתם אלי לאותה פגישה וגם הערתם את תשומת לבי לכך שאין בית-משפט בעיר ערבית, אני אומרת לכם ומתחייבת שעד תום כהונתי יהיה בית-משפט בעיר ערבית. אני גם רוצה להעיר את תשומת לבך לכך שבוועדה לבחירת שופטים יש שני נציגים ערבים: ח'אלד זועבי, יושב-ראש המחוז הצפוני של לשכת עורכי-הדין, ושופט בית-המשפט העליון השופט ג'ובראן. אני חושבת שדווקא הלשכה היא מקום שמוכיח שאפשר לשתף שיתוף פעולה מאוד מוצלח בין יהודים לערבים, ואני באמת מקווה שנמשיך ככה. תודה רבה, ותודה רבה ליושב-ראש הוועדה ניסן סלומינסקי, שעשה עבודה רצינית ומקצועית. תודה רבה, גברתי. אנחנו עוברים להצבעה. אני מבקש מכולם לשבת. אנחנו מצביעים על הצעת חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון מס' 38), התשע"ו 2016, בקריאה שנייה.

1 34 נתקבלו. 29 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

אנחנו מייד עוברים לקריאה שלישית. בבקשה. חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון מס'

התשע"ו 2016, התקבל. מזל טוב. כל הכבוד לשרת המשפטים. 29 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון מס' 38), התשע"ו 2016, עבר בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. מזל טוב. שלוש הודעות, אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת. חברים, אנא מכם. אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת, שלוש הודעות.

כן ירבו. שלוש והצבעה. שלוש והצבעה. הייתה ישיבה ארוכה היום. חבר'ה, אני עובד על התיקון של הגבעה הזאת, אל תדאגו. שלא תחשבו ששכחתי. בהצלחה. תעמוד על זה שלא תהיה בחמש עם הקבינט. למה לא? כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, ועדת הכנסת קבעה כי ועדת הכספים תדון בהצעת חוק פיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) (תיקון מס'

התשע"ו 2016, לשם הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. הודעה שנייה: אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום על הקמת ועדה משותפת של ועדת המדע והטכנולוגיה וועדת החוקה, חוק ומשפט, לפי חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על-תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ד 2014. הוועדה תהיה בת שמונה חברים, ארבעה מכל ועדה, בראשות ועדת המדע והטכנולוגיה. מטעם ועדת המדע והטכנולוגיה: חברי הכנסת אורי מקלב, יושב-ראש, יואב קיש, יואל חסון ודב חנין, מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט, חברי הכנסת ניסן סלומינסקי, בני בגין, מיכאל אורן ויעל גרמן. יושב-ראש הוועדה, יושב-ראש ועדת המדע והטכנולוגיה, חבר הכנסת אורי מקלב. כאן קיבלנו את השמות מראשי הוועדות, לא הסתכלנו על הרכב סיעתי כזה או אחר, ואישרנו את זה. הודעה שלישית: אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום להגדיל את מספר החברים בוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת המדע והטכנולוגיה לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע 2009, בראשות ועדת החוקה, חוק ומשפט, מ-12 חברים ל-15 חברים. מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט, זה התוספת רק, תכהן חברת הכנסת נורית קורן, מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה תכהן חברת הכנסת רחל עזריה, מטעם ועדת המדע והטכנולוגיה תכהן חברת הכנסת שרן השכל. אלה ההודעות, ועכשיו הודעות בהצבעה. אני אקרא את שלושתן ונצביע, כדי שאני לא אצטרך ללכת ולבוא. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הכנסת החליטה להעביר מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות את ההצעות לסדר-היום שלהלן: 1. בנושא: הבטחת הפנסיה של העובדים והקשישים בישראל והעלאת קצבאות הזיקנה, של חבר הכנסת דוד ביטן, 2. בנושא: מחדל הטיפול בקשישים בבתי-אבות, מחסור חריף במטפלים סיעודיים, של חברי הכנסת איציק שמולי ואחמד טיבי, 3. בנושא: חוק ביטוח בריאות ממלכתי, פטור מתשלום לקשיש מעל גיל 80 שמשתלמת לו גמלה להבטחת הכנסה, של חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתן את הסכמתו להעברת ההצעות לדיון בוועדת הכנסת. ועדת הכנסת ממליצה לכנסת לשנות את ההחלטה ולהעביר את ההצעות האמורות מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בוועדת הכנסת. אבקש את האישור. מה שקורה, הגעתי להסכמה עם היועץ המשפטי, שבמקרה של הסכמה, אני אוכל להעביר הצעות לסדר-היום שנמצאות בוועדות אחרות ותקועות, לדיון בוועדת הכנסת,

יהיה דיון על שלוש ההצעות האלה בוועדת הכנסת, מ-09:00, כדי להריץ את העניין ולמנוע את כל העיכובים שיש. מי שרוצה לבוא, זה מחר מ-09:00 עד 10:30, בטלוויזיה. הודעה נוספת להצבעה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הכנסת החליטה בישיבתה ביום כ"ט באדר א' התשע"ו, 9 במרס 2016, להעביר את הצעת חוק כלי הירייה (תיקון, הגבלת גיל למתן רישיונות לכלי ירייה), התשע"ו 2016, לדיון בוועדת החוץ והביטחון לשם הכנתה לקריאה ראשונה. יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה ביקש להעביר את ההצעה הנ"ל מוועדת החוץ והביטחון לוועדת הפנים והגנת הסביבה. ועדת הכנסת ממליצה לכנסת לשנות את ההחלטה ולהעביר את הצעת החוק הנ"ל מוועדת החוץ והביטחון לוועדת הפנים והגנת הסביבה. גם להצעה זו אנחנו נבקש את אישור הכנסת. זה בטלוויזיה? לא, זה לא. מה ההצעה השלישית? יש דיון מחר, איך קוראים לאולם בקומה השנייה? "נגב".

של ועדת הכנסת, על שלוש ההצעות לסדר-היום האלה, מ-09:00 עד 10:30. אדוני, הצעה שלישית. רציתי ככה שתבואו בטוח, אני מכיר אתכם כבר. חברי הכנסת אוהבים את האקשן של הטלוויזיה, במיוחד ילין. בקומה 3 זה הרדיו. בקומה 3, הדבר היחיד שטוב בקומה 3 באולם "ירושלים" זה הכיבוד. שמים תמיד, כשיש דיון, כיבוד בצד. בבקשה, הצעה שלישית. הצעה שלישית, היושב-ראש מלחיץ אותי, אין לי ברירה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום להקים ועדה משותפת לוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, זה השם שלה, הוא הפך להיות גדול מדי, בהצעת חוק שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים ובהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה ולוועדת החוקה, חוק ומשפט, לדיון בהצעת חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי

ובהצעת חוק פינוי ובינוי (הסכמים לארגון עסקאות פינוי ובינוי), התשע"ו 2016. מכיוון שהועלתה הצעה של חבר הכנסת דב חנין, שיש פה עניין חוקתי, החלטנו שאנחנו לא נעביר את זה לוועדת הרפורמות באופן בלעדי, אלא נשלב אותה עם ועדת החוקה,

הוועדה תהיה בת 14 חברים, שבעה מכל ועדה, בראשות יושב-ראש הוועדה המיוחדת חבר הכנסת אלי כהן. להלן ההרכב: מטעם הוועדה המיוחדת, חברי הכנסת אלי כהן, דוד ביטן, יואב קיש, יגאל גואטה, יוסי יונה, חיים ילין ואורלי לוי אבקסיס, מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט, חברי הכנסת ניסן סלומינסקי, נורית קורן, מיכאל אורן, אורי מקלב, רויטל סויד, אוסאמה סעדי ומיכל רוזין. אבקש להצביע על ההצעה, מאחר שהצעת חוק פינוי ובינוי (הסכמים לארגון עסקאות פינוי ובינוי), התשע"ו 2016, שהועברה לוועדה המיוחדת ביום 1 במרס 2016, תועבר לדיון בוועדה המשותפת שהזכרתי. הייתה הצעה קודמת, שקשורה לעניין הזה, שהועברה לוועדה המיוחדת. מכיוון שאנחנו החלטנו בוועדת הכנסת ששתי הצעות החוק יידונו בוועדה המשותפת, שהן קשורות זו בזו, אנחנו צריכים את האישור של המליאה. תודה רבה.

אנחנו עוברים להצבעה על בקשות היושב-ראש, הודעות היושב-ראש, שהוא פירט. אני מבקש לשבת במקומות. אנחנו עוברים להצבעה.

יושב-ראש ועדת הכנסת נתקבלו. 19 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההודעות של היושב-ראש אושרו. אני מזמין

חברת הכנסת טלי פלוסקוב, בשם יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הצעת חוק הפיקוח על מזון לבעלי-חיים (תיקון מס' 2). לא, נאמר לי שזאת הצבעה אחת. אתה יכול לעשות הצבעה אחת על כולן? אחת על כולן. אין

חברת הכנסת פלוסקוב. להוסיף, להוסיף את שמך להצבעה. אני מבקש להוסיף את שמו של חבר הכנסת מקלב, לפרוטוקול, להצבעה בדבר הודעות יושב-ראש ועדת הכנסת. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק שבפניכם, שיזמה הממשלה, מבקשת לדחות את תחילתו של חוק הפיקוח על מזון לבעלי-חיים בשנה נוספת, עד חודש מרס 2017. נוסף על כך מוצע להסמיך את שר החקלאות ופיתוח הכפר, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, לדחות את תחילת החוק אף מעבר למועד האמור, ובלבד שסך כל הדחיות לא יעלה על שנה אחת נוספת בסך הכול. מטרת דחיית תחילתו של החוק היא לאפשר השלמה של הליך התקנת התקנות הנדרשות ליישומו של החוק, שאותן יש להתקין לפחות שישה חודשים לפני תחילתו של החוק. כדי להבטיח כי התקנת התקנות הושלמה, מוצע לחייב את שר החקלאות ופיתוח הכפר לדווח לוועדה על היערכות ליישומו של החוק עד תום שנת 2016. עוד מציעה הצעת החוק כי תקנות שעניינן ייבוא מזון לבעלי-חיים ומתן תעודת ייצוא יותקנו בהתייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה. אבקשכם לאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית.

תודה לחברת הכנסת טלי פלוסקוב.

להצעת חוק זו אין הסתייגויות ואין בקשות לרשות דיבור. אנחנו נעבור להצבעה בקריאה שנייה. הצעת חוק הפיקוח על מזון לבעלי-חיים (תיקון מס' 2), התשע"ו 2016, קריאה שנייה, מי בעד? מי נגד? סעיפים 1 3 נתקבלו. 18 בעד, חמישה מתנגדים. אני מוסיף את קולו של חבר הכנסת יוגב לפרוטוקול, זה לא משנה לנו את תוצאת ההצבעה.

הצעת החוק עברה בקריאה שנייה, 18 היו בעד וחמישה התנגדו בקריאה השנייה. אנחנו עוברים לקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד?

20 בעד, שישה מתנגדים. הצעת החוק עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. כן, חבר הכנסת אילן גילאון. חשבתי שאני ה-21. אתה ה-21. אני מוסיף את קולו של חבר הכנסת אילן גילאון לפרוטוקול. גם קולו של חבר הכנסת זוהיר בהלול, אני מוסיף גם אותו לפרוטוקול. אני מזמין את חבר הכנסת מאיר כהן. אני מבין שאתה צריך להציג את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 174), התשע"ו 2016, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת מאיר כהן, סגן יושב-ראש הכנסת. רשות הדיבור שלך.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס׳ 174), התשע"ו 2016, שהגישה הממשלה, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. סעיף 196 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי זכאותם של נכים לקצבאות נכות כללית תתחיל בתום 90 ימים מהתאריך הקובע, כהגדרתו בחוק. בהצעת החוק שלפניכם מוצע לקבוע כי בתנאים מסוימים יוקדם תשלום הקצבאות לנכים ליום ה־31, במקום היום ה-90 כאמור. התיקון המוצע יחול אך ורק על נכים עם ליקוי חמור, אשר נקבעה להם דרגת אי-כושר להשתכר של 100%, למשך תקופה של שישה חודשים רצופים לפחות. נכים אלו יהיו זכאים בעד התקופה שמהיום ה-31 ליום ה-90 לתאריך הקובע לתשלום קצבה חודשית מלאה, ללא תוספות בעד בן-זוג וילדים, ולקצבה חודשית נוספת. הוראה זו לא תחול על מי שכבר זכאי לתשלום בעד התקופה האמורה מכוח תקנות ילד נכה. מי שזכאי לתשלום בעד התקופה האמורה לפי תקנות שירותים מיוחדים יהיה זכאי לתשלום לפי תקנות שירותים מיוחדים, או לפי התיקון המוצע בחוק שלפניכם, לפי הגבוה בהם. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, ואני מבקש לאשרה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית.

תודה לחבר הכנסת מאיר כהן. כאמור, אין הסתייגויות ואין בקשות דיבור. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 174), התשע"ו 2016, בקריאה שנייה, מי בעד? מי נגד?

26 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים לקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? קריאה שלישית. חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 174), התשע"ו 2016, נתקבל. 28 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 174), התשע"ו 2016, עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו ממשיכים. סעיף 9 בסדר-היום: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 175), התשע"ו 2016, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת מאיר

הכנסת. חוק הביטוח הלאומי , התשנ"ה 1995, קובע את זכאותו של מבוטח שהגיע לגיל פרישה והוא תלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היום-יום, או זקוק להשגחה, לגמלת סיעוד. גמלת הסיעוד ניתנת לזכאי כשירותים בעין או כגמלה בכסף, כפוף לתנאים הקבועים בחוק האמור. החוק קובע כיום כי הזכאות לגמלת סיעוד תחל בתום 30 ימים מה-1 בחודש שבו הוגשה התביעה לגמלה. בשל הוראה זו, מי שהגיש את התביעה לגמלת סיעוד בתחילת החודש הקלנדרי נאלץ לחכות כחודש עד לתחילת זכאותו לגמלת סיעוד, ומי שהגיש את התביעה בסוף החודש, זכאותו לגמלה מתחילה בתוך ימים ספורים. בהצעת החוק שלפניכם מוצע לקבוע כי הזכאות לגמלת סיעוד תתחיל באופן אחיד, בתום שבעה ימים מהיום שבו הוגשה התביעה לגמלה. להצעת החוק לא הוצעו הסתייגויות, ואני קורא לכם לאשרה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. משהו בנימה אישית: הצעת החוק נולדה בסיור, לצערי, במחלקה האונקולוגית באחד מבתי-החולים, כשחולה אונקולוגית קשישה אומרת לי שלא יהיה לילדים שלה כסף לחכות חודש, כי זה היה בתחילת החודש ואמרו לה שאת גמלת הסיעוד היא אכן תקבל,

30 יום מהיום. אני שמח שהממשלה נעתרה, והצמדתי את הצעת החוק.

תודה לחבר הכנסת מאיר כהן. גם להצעה זו אין הסתייגויות ואין בקשות לרשות דיבור. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 175), התשע"ו 2016, קריאה שנייה, מי בעד? מי נגד? סעיפים 1 2 נתקבלו. 28 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים לקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? קריאה שלישית. חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 175),

27 בעד, 28, כולל קולו של חבר הכנסת עמר בר-לב. אם כן, זה לפרוטוקול. 27 בעד, 28 כולל קולו של חבר הכנסת עמר בר-לב, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה שלישית. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 175), התשע"ו 2016, עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו עוברים לסעיף 10 בסדר-היום: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 176 והוראת שעה), התשע"ו 2016, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. תציג את הצעת החוק חברת הכנסת טלי פלוסקוב, סגנית יושב-ראש הכנסת. תודה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מציגה לפניכם חוק גם בשם יושב-ראש הוועדה וגם כיוזמת החוק,

החוק הראשון שלי שמגיע לקריאה שנייה ושלישית, לכן אני קצת מתרגשת. אני מתכבדת להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 176 והוראת שעה), התשע"ו 2016. חוק הביטוח הלאומי קובע כיצד יחושבו דמי הלידה שישולמו לעובדת שכירה או עצמאית בתקופת חופשת הלידה. החישוב מתבסס על ההכנסה של העובדת לפני הלידה. ככלל, שכר העבודה של עובדת שכירה אינו משתנה בחודשי ההיריון, ולכן דמי הלידה שמשולמים לה משקפים נאמנה את השכר שהרוויחה טרם הלידה. לעומת זאת, דמי הלידה של עובדת עצמאית מחושבים כיום,

על בסיס הכנסתה בשנת המס שבה הייתה בהיריון. עובדות עצמאיות נאלצות על-פי רוב לצמצם את פעילותן העסקית בשנת המס שבה הן יולדות, הן בתקופה שלפני הלידה והן לאחר חזרתן לעבודה.

הכנסתן באותה שנת מס פוחתת, בהתאמה, וחישוב דמי הלידה המשולם להן כיום אינו משקף נכונה את הכנסותיהן. בשל כך מוצע לקבוע דרך נוספת לחישוב דמי הלידה לעובדת עצמאית, על בסיס ההכנסה שלה ברבע שנה בשנה שקדמה לשנה שבה היא ילדה. החישוב לכל עובדת עצמאית יהיה לפי הסכום הגבוה בשתי דרכי החישוב. מוצע לקבוע כהוראת שעה, לתקופה של שש שנים, שהמוסד לביטוח לאומי יאסוף נתונים על חישוב ההכנסות של עובדות עצמאיות בדרך זו וידווח על כך אחת לשנתיים לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. מדובר בהצעת חוק חשובה מאוד, שמסייעת לעובדות עצמאיות לקבל דמי לידה בסכום שמשקף נאמנה את השכר שהיו רגילות להרוויח לפני ההיריון והלידה. להצעת חוק זו לא הוגשו הסתייגויות, ולפיכך אבקשכם לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח שאישרה הוועדה. זה בעצם הנוסח שהכינו לי בוועדה, ועכשיו אני רוצה כמובן לומר כמה מילים משלי. כפי שהבנתם כאן,

אנחנו באמת הולכים לתקן עוול שנעשה לעובדות עצמאיות, נשים שנאלצו להחזיר סכומים לא מבוטלים לביטוח הלאומי אחרי שבביטוח הלאומי חזרו על חישוב דמי מענק הלידה ואז התברר כמובן שבשנה שבה הנשים היו בהיריון הן עבדו פחות, והן נאלצו להחזיר את הכסף. אני חייבת להגיד שהייתה לי שותפה להצעת החוק הזו, וזו חברת הכנסת עליזה לביא, ופה המקום להודות לך על העבודה המשותפת. עבדו אתנו כמה ארגונים, והיה להם חלק מאוד מאוד גדול בהצעת החוק הזאת, ולכן זה גם המקום להודות להם. אני רוצה להודות לצוות הוועדה, ליועצות המשפטיות, שאחת מהן בדיוק ילדה בתקופה הזאת, אבל היא הייתה שותפה בהכנת החוק. אני רוצה לספר לכם שבביטוח לאומי ביקשו מאתנו להעביר את החוק הזה בהתחלה כהוראת שעה. בהתחלה אפילו נאלצתי להסכים, ולהזכירכם, בטרומית העברנו את זה כהוראת שעה. אבל בתהליך הדיונים בוועדה ניסינו לשכנע והצלחנו לשכנע את כל הגורמים ללכת אתנו ובסוף כן לאשר את החוק הזה כחקיקה הרגילה ולא כהוראת שעה. זה, בעיני, הישג מאוד גדול. אנחנו יודעים שעלות החוק הזה נעה בין 10 ל-20 מיליון שקל, וכמובן החוק עבר בתמיכתו של שר האוצר משה כחלון. זה המקום גם להודות למשרד האוצר ולשר עצמו. אני רוצה להודות גם לעוזרים שלי, שעבדו לא מעט מול כל הגורמים, לאורון, חיים ויורי, שעזרו גם להגיע לסוף החקיקה.

אני חושבת שאחרי שאנחנו נחוקק היום, נאשר את החוק הזה בקריאה שנייה ושלישית, אנחנו יכולים באמת להעביר ברכה לכל הנשים העצמאיות, שבפעם הבאה כשהן יחשבו להביא ילד לעולם, הן לא ידאגו שהפרנסה שלהן תיפגע. אז תודה רבה, ואני מקווה באמת לתמיכתם של כל חברי הבית הזה בחוק הזה. תודה רבה לכולם. תודה לחברת הכנסת טלי פלוסקוב. רבותי, אנחנו נעבור להצבעה בקריאה שנייה. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 176 והוראת שעה), התשע"ו 2016, קריאה שנייה, מי בעד? מי נגד? סעיפים

3 נתקבלו. 34 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים לקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 176 והוראת שעה), התשע"ו 2016, נתקבל. אני אכריז על התוצאות תכף ואז אני אזמין את, 35 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אדוני, תוסיף אותי, בבקשה. אני מוסיף את קולה של חברת הכנסת מרב מיכאלי לפרוטוקול, לא משנה את התוצאה. 35 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה שלישית. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 176 והוראת שעה), התשע"ו 2016, עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אני רוצה להזמין את חברת הכנסת עליזה לביא לברך על, היא הייתה שותפה מלאה בכל העברת החוק הזה, ומגיע לה לומר מילות ברכה.

תודה, אדוני היושב-ראש. חברתי חברת הכנסת טלי פלוסקוב, אני רוצה לברך אותך על ההצעה החשובה הזאת, הצעה שעמלנו עליה הרבה מאוד כבר בכנסת הקודמת. זה שינוי מבורך,

שינוי שמתקן עוול היסטורי, שינוי שיאפשר עצמאות ויזמות של נשים. התיקון הזה, לא רק שהוא שם סוף לגזל הכלכלי רב-השנים כלפי הנשים העצמאיות והמשפחות שלהן, הוא גם מעביר מסר חשוב במיוחד: אימהות ועצמאות כלכלית אינן הפכים. בישראל בשנת 2016 ניתן להיות אישה, אימא, עצמאית ויוזמת. אסור שבנוסף לקשיים שבשילוב המטלות הכרוכות בניהול עסק וגידול ילד לאחר הלידה תיפגענה גם הזכויות של אותן נשים. במו-ידינו שמנו מכשול מפלה לנשים עצמאיות, שחסם את היזמות, ואת זה אנחנו מתקנים פה היום. אני מאוד שמחה ונרגשת אתך, גם הצעת חוק ראשונה שלך, וגם באמת לקחת את מה שהכנו פה בכנסת הקודמת, ואת ממשיכה את זה הלאה והיום מעבירים את זה. אז ברכות, ותודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לחברת הכנסת עליזה לביא, תודה לחברת הכנסת טלי פלוסקוב. אנחנו עוברים להחלטת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בדבר פיצול הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 23) (עונשין, עיצום כספי וסמכויות פיקוח), התשע"ה 2014, מ/891. תציג את הבקשה לפיצול חברת הכנסת טלי פלוסקוב בשם יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אחרי התרגשות רבה וחיבוקים ונשיקות, תודה רבה לכל המברכים. אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 23) (עונשין, עיצום כספי וסמכויות פיקוח), התשע"ה 2014, מ/891, נתקבלה בכנסת התשע-עשרה בקריאה ראשונה, והכנסת העשרים החילה על הצעת החוק דין רציפות. במשך חודשים ארוכים התנהלו בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ישיבות רבות להכנת הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית. במהלך הדיונים נדון גם הנושא של מודל הפיקוח על כוחות הביטחון, שכוללים, בין היתר, את הצבא, המשטרה והשב"כ. שאלת הפיקוח על כוחות הביטחון מעוררת סוגיות רבות ומשמעותיות, לפיכך נדרשים דיונים נוספים בוועדה, על מנת לגבש מודל פיקוח שמחד יאפשר פיקוח נכון על מערכת הביטחון לצורך שמירה על בריאות הציבור ומאידך לא יפגע בצרכים המיוחדים של גופי הביטחון השונים.

ועל מנת שלא לעכב את העברת יתר סעיפי הצעת החוק לקריאה השנייה והשלישית, החליטה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, לפי סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת, לפצל את הצעת החוק לשתי הצעות חוק נפרדות, כך שחלק אחד מההצעה יכלול את סעיף 60כו לפקודת הרוקחים, העוסק בפיקוח של מערכת הביטחון והדיון בו בוועדה טרם הסתיים, וחלק אחר יכלול את יתר ההוראות שבהצעת החוק. אני פונה אליכם וקוראת לכם לאשר את הפיצול האמור כפי שהציעה הוועדה.

תודה לחברת הכנסת טלי פלוסקוב. כאמור, חברי הכנסת, לא ביקשו חברים לדבר בנושא. אנחנו נצביע עכשיו. אני אסביר את תהליך ההצבעה: מי שבעד, הוא בעד בקשת הפיצול, מי שמתנגד, מתנגד לבקשת הפיצול. חברי הכנסת, אני מקריא: החלטת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בדבר פיצול הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 23)

עיצום כספי וסמכויות פיקוח) מי בעד בקשת הפיצול? מי נגד? הצעת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בדבר פיצול הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 23) (עונשין,

30 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, בקשת הפיצול אושרה. כבוד היושב-ראש, כבוד השרים, חברי חברי הכנסת הנכבדים, אגרות שמשתלמות לאוצר המדינה מוטלות לפי חוקים רבים. לעתים מדובר באגרות שנקבעו לפני שנים רבות. לגבי רוב האגרות קובע הדין את הדרך לעדכון סכומיהן. אין אחידות בחיקוקים שלפיהם נקבע תיאום סכומי האגרות, ולעתים אף קיימת בהם אי-בהירות.

אדוני היושב-ראש, מוצע לקבוע באופן ברור ואחיד את שיטת התיאום של כל סכומי האגרות שמשתלמות לאוצר המדינה, ולקבוע כי על אף האמור בכל דין, תיאום האגרה ייעשה בהתאם למוצע בהצעת חוק זו. מוצע להגדיר "אגרה" כאגרה המשתלמת לאוצר המדינה, ובכלל זה אגרה כאמור המשמשת למימון הוצאה המותנית בהכנסה, מה שנקרא אגרה ייעודית. מוצע לחלק את האגרות שחוק זה יחול עליהן לשתי קבוצות: אגרות שנקבעות על-ידי שר התחבורה, וכל שאר האגרות. מוצע לקבוע כי לגבי אגרות שנקבעו על-ידי שר התחבורה יום העדכון יהיה 1 באפריל, ולגבי כל שאר האגרות יום העדכון יהיה 1 בינואר. קביעה זו נעשית בשל ריבוי אגרות שנקבעות על-ידי שר התחבורה וכדי להקל על העומס המינהלי שבהפעלת החוק. חוק זה הוא חוק מסגרת לגבי עדכון אגרות. לפיכך מוצע לקבוע כי הוראותיו יחולו על כל אגרה שנקבעה בחיקוק, אלא אם כן נקבעה בחיקוק הוראה אחרת מיוחדת לעניין זה. כמו כן מוצע לקבוע כי הוראותיו יחולו על אגרות שנקבעו לפני יום תחילתו, קרי על אגרות קיימות בחוקים קיימים, אף אם נקבעו באותם חוקים הוראות אחרות לעניין עדכון אגרות. לפיכך, הוראות החוק יחולו על כלל האגרות הקיימות ועל אגרות שייקבעו לאחר כניסתו לתוקף, שלא תהיה לגביהן הוראה אחרת לעניין עדכון האגרה.

אדוני היושב-ראש, לקבוע כי סכום אגרה יהיה צמוד למדד, וישתנה ביום השינוי לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי כהגדרתם בסעיף 1. לפיכך, כאשר המדד יעלה, גם סכום האגרה יעלה, וכאשר המדד ירד, גם סכום האגרה ירד. מוצע לקבוע את עיגול סכומי האגרות בצורה ברורה ואחידה. מוצע לקבוע הוראות מעבר לגבי תיאום אגרות ביום השינוי הראשון שלאחר תחילתו של חוק זה, שתקבע כי סכום האגרה שיתואם יהיה הסכום שפורסם לאחרונה ברשומות לפני יום השינוי האחרון. לגבי אגרה שסכומה תואם בעבר, יהיה המדד היסודי המדד שלפיו נעשה תיאום האגרה לאחרונה, על מנת לשמור על רצף התיאום. לגברי אגרה שסכומה לא תואם לפני תחילתו של חוק זה, יהיה המדד היסודי המדד שפורסם בחודש שקדם לחודש שבו פורסם סכום האגרה ברשומות. מוצע לקבוע כי תחילתו של חוק זה תהיה ביום ג' בטבת התשע"ז, 1 בינואר 2017. אבקש מכם, חברי חברי הכנסת, לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעבירה לוועדת הכספים, מן הסתם יהיה שם דיון רחב מאוד, חברת הכנסת בן ארי מירב, להערתך, חוק האגרות יעבור לוועדת הכספים, ושם נדון בכל ההערות שהערתם במהלך הדיון במליאה, ואני מקווה שנגיע לאיזשהו סיכום לגבי הכנתו לשנייה ושלישית. תודה לכם, רבותי. תודה לסגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. אני פותח את הדיון בהצעת החוק. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת זהבה גלאון,

חבר הכנסת טלב אבו עראר, איננו, חבר הכנסת דב חנין, מוותר, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, מוותר, חבר הכנסת נחמן שי, איננו, חברת הכנסת תמר זנדברג, איננה, חברת הכנסת מירב בן ארי, מוותרת, חברת הכנסת מיכל רוזין,

חבר הכנסת יוסי יונה,

חבר הכנסת אראל מרגלית,

חבר הכנסת עמר בר-לב,

אורן חזן אסף,

ישראל אייכלר, אני חושב שאני לא אקרא את שמות חברי הכנסת. איציק שמולי, מוותר, עליזה לביא,

איילת נחמיאס ורבין, מוותרת, עיסאווי פריג' מוותר, זוהיר בהלול, מוותר, רויטל סויד, מוותרת, אוסאמה סעדי, איננו, יעל כהן-פארן,

עאידה תומא סלימאן,

יעל גרמן, מוותרת, אחמד טיבי, איננו, מנחם אליעזר מוזס, איננו, מנואל טרכטנברג, איננו, איתן כבל, איננו, נורית קורן, איננה. אם כן, חברים, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה ראשונה. הצעת חוק לעדכון אגרות, התשע"ו 2016, קריאה ראשונה, מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק לעדכון אגרות,

בעד, 24, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה, ותועבר לוועדת הכספים להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו 2016, לקריאה ראשונה, יציג את הצעת החוק סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. אני מציע שאדוני יישאר פה על הדוכן, לא צריך לרדת ולעלות. זה יקצר לנו בזמנים של העלייה והירידה. מורי ורבותי, הצעת החוק שמונחת לפניכם היא אירוע היסטורי,

יש לי הצעה להתייעלות. החוק השני, אתה יכול להציג גם את החוק השני, נעשה דיון משולב, נצביע בנפרד על כל חקיקה.

לא, נצביע בנפרד.

הרי כל העניין פה זה רשות הדיבור שאני נותן לחברי הכנסת אחר כך. הם יוכלו לדבר על כל חוק. אדוני יציג. אני חושש שתהיה בעיה, לא תהיה בעיה. כי אלה שני חוקים שונים. אם אין התנגדות, אין בעיה, זה לא משנה. אתה תציג את הצעות החוק,

נצביע עליהן בנפרד. אדוני, לא משנה, יתחיל. אם אין התנגדות, אין לי בעיה. חברי הכנסת, יש התנגדות? אין התנגדות. אדוני יכול. גם זה אירוע היסטורי כפול, שני חוקים במכה אחת.

אדוני יתחיל כדי שלא נבזבז זמן. אני חוזר ואומר, הצעת חוק שמונחת בפניכם היא אכן אירוע היסטורי שקורה פעם ב-67 שנים: הפיכת הפיקוח על שירותים פיננסיים לרשות פיקוח הון עצמאית, הפיכתה מהאגף לרשות,

אדוני היושב-ראש, אני מתכבד להביא בפניכם היום לקריאה ראשונה את הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו 2016. בהצעת החוק מוצע להפוך את אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לרשות פיקוח פיננסי עצמאית. פיקוח יעיל ואפקטיבי על השווקים הפיננסיים ועל מי שפועל בהם הוא כלי מרכזי לשמירה על ענייני ציבור המבוטחים והחוסכים. כיום פועלים בישראל שלושה רגולטורים פיננסיים מרכזיים, אולם בעוד הרשות לניירות ערך ובנק ישראל הם תאגידים עצמאים, אגף שוק ההון הוא יחידה פנים-אוצרית. במציאות המשתנה, שבה סך נכסי הציבור נמצא במגמת גידול אדירה, יש צורך בגוף מקצועי ועצמאי שישכיל להתמודד בצורה מיטבית מול האתגרים הרבים שעומדים בפניו. אני מכוון גם למחנה הציוני, שיקשיבו לי טוב. נדיר במחוזותינו ויתור על סמכויות ועל טריטוריה, לא נמצאים השרים שמוכנים לוותר על סמכויות וטריטוריה. יש לברך את שר האוצר משה כחלון על זה שהוא מוותר על סמכות ועל טריטוריה, כי אנו מאמינים כי עצמאות רשות פיקוח פיננסי היא חיונית להתנהלותה, כדי להבטיח שרשות כזו תוכל לממש את תפקידיה ביעילות, במהירות ובאופן נטול פניות. עצמאות רשות פיקוח פיננסי נדרשת על מנת להתאימה לסטנדרטים בין-לאומיים שאליהם מחויבת ישראל במסגרת החברות ב-OECD וב-IAIS. ארגונים אלה, וכן קרן המטבע העולמית,IMF, בוחנים באופן תדיר את הלימות הפיקוח והאסדרה בישראל לסטנדרטים הבין-לאומיים, בין היתר כדי לוודא שישראל ראויה להשתלב בגופים הכלכליים העולמיים השונים מבלי לסכן גופים פיננסיים הפועלים בכלכלות אחרות. ארגונים אלו מציינים כבר כמה שנים את הצורך בהפרדת אגף שוק ההון ממשרד האוצר ובחיזוק פעילותו העצמאית.

המודל שנבחר משרת היטב את התכליות העומדות בבסיס המעבר לרשות נפרדת. המודל יאפשר לרשות לפעול כיחידה ממשלתית עצמאית ונפרדת. הרשות החדשה תיהנה מתקציב עצמאי בדומה למשרד ממשלתי ומלשכה משפטית נפרדת שתלווה אותה בפעילותה השוטפת. הצעת החוק נותנת לרגולטור ארגז כלים שלם, שיאפשר לו להגן באופן מיטבי על האינטרסים של ציבור החוסכים והמבוטחים, בלי לפגוע בעקרונות בסיסיים שהיו נהוגים עד עתה. למה לא הבאתם לנו את זה? מפה זה עובר אליכם. קריאה ראשונה, עובר אליכם לוועדה, תדסקסו את זה, תדונו בזה. זה משהו חשוב. מאוד מאוד מאוד חשוב. אראל מרגלית, זו קריאה ראשונה. הממשלה מביאה. אתם תחזירו את זה לכאן. אני חוזר ואומר, הצעת החוק נותנת לרגולטור ארגז כלים שלם, שיאפשר לו להגן באופן מיטבי על האינטרסים של ציבור החוסכים והמבוטחים, בלי לפגוע בעקרונות בסיסיים שהיו נהוגים עד עתה. אנחנו שמחים לקדם הליך חקיקה שלפיו אגף שוק ההון במשרד האוצר יהפוך לרשות עצמאית.

שמפקח כיום על החיסכון הפנסיוני של הציבור ועל הביטוחים השונים שלו, ותחת הפיקוח שלו מנוהלים 1.4 טריליון ש"ח, 1.4 טריליון ש"ח, יותר מבנק ישראל, מקבל עצמאות נדרשת ונחוצה, שתבטיח התנהלות יעילה ותקדם שוק חיסכון וביטוח טוב יותר לאזרחי המדינה. חברי חברי הכנסת, אבקש מכם לתמוך בהצעת החוק בקריאה ראשונה, ולהעביר את הדיון בהצעת החוק לוועדה בראשות חבר הכנסת אלי כהן, ועדת הרפורמות, להכנה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה. אני מציע שיצביעו על זה, אדוני.

אדוני, אין בעיה. אני אתחיל בדיון. אני מודה לסגן שר האוצר. זו הצעת חוק היסטורית. אני מציע שיצביעו עליה, ואז נעבור להצעת החוק השנייה. אני מודה לסגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. אנחנו עוברים לדיון בהצעת החוק. ראשון הדוברים, חבר הכנסת ישראל אייכלר,

חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח. עבד אל חכים חאג' יחיא, רשות הדיבור שלך. שלוש דקות לרשותך. אחריו, מנואל טרכטנברג. אם לא יהיה במליאה, חבר הכנסת אראל מרגלית. אם ירצה, ידבר. שלוש דקות, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, להקים את הרשות הזאת, ולהכניס אותה לתוך משרד האוצר, ושהשר יהיה הממונה עליה, שר האוצר, זה חיובי, אבל זה לא מה שפותר את הבעיה. יש לנו בעיה של הביטוח והחיסכון. כל הרעיון הזה, לעשות פנסיה וביטוחים לפנסיה, זה כדי להגיע למצב שאדם שמגיע לגיל הפנסיה,

חברי הכנסת, יותר מדי רעש. כבוד היושב-ראש, אני אומר שכל העניין של ביטוחי הפנסיה, הכוונה שלהם זה להגיע לגיל הפנסיה,

שיוכל לחיות בכבוד, כי קצבת הזיקנה של הביטוח הלאומי לא מספיקה. לכן, מה שצריך לטפל זה לא העניין הטכני, לאחד, אלא העניין החשוב הוא שיהיה שינוי בעניין של דמי הניהול של חברות הביטוח, שמקבלות את כספי הפנסיה לטווח ארוך, כסף לטווח ארוך, אנחנו צריכים לקבל עבורו כסף, ולא לשלם דמי ניהול של 3% ו-4% חודשי ו-1.25% שנתי, כשבסוף התקופה, כשמגיעים לגיל הפנסיה, אנחנו מוצאים שחברות הביטוח לקחו אחוזים גבוהים מדי, והחיסכון הזה, והכסף הזה, אם המבוטח,

היה חוסך אותו אצלו, היה מרוויח מזה, היה עושה בזה פרויקט, היה מנהל אותו, ובכסף הזה היה יכול לחיות בכבוד,

אבל היום הפנסיה, כשמגיעים ליותר מ-25% בשקלול של הטווח הארוך, זה לא הגיוני. ופה אני חושב, ואני פונה גם לממשלה, ומגיע לשר האוצר, סגן שר האוצר נמצא פה? כן, שבזה צריך לטפל. לבטל את העניין של דמי הניהול האלה של החברות, כי עם הכסף הזה הן עושות את התספורות. התספורות האלה, של בעלי ההון, לא מספיק שהם לוקחים את כל הכספים, למה, זה עוד לא מאושר. אז אני פונה קודם כול, ולא ידעתי שמישהו מטפל בזה, אבל אני אומר שוב, ריבונו של עולם, אתה לוקח את הכסף, וזה לטווח ארוך. זה לא שאתה יכול למשוך אותו בעוד שנה ועוד שנתיים, אלא לטווח ארוך, ואתה מקבל ממני דמי ניהול באחוזים כאלה רצחניים, זה לא יכול להיות. זה עושק שאסור שהמדינה ואסור שהכנסת יסכימו לו. הנקודה האחרונה, מה שאני רוצה לומר, שלא המעבר הטכני הוא החשוב, אלא לדאוג לאזרחים, כי בלי זה הם עושקים, והממשלה והמדינה יהיו שותפות לעושק הזה. תודה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. יעלה חבר הכנסת דב חנין, ואחריו, חבר הכנסת נחמן שי. לא היה, לא. טעיתי ברשימה, לקחתי רשימה אחרת, ולכן גם דילגתי על דב חנין, שהיה צריך לדבר לפני כן. אין דבר כזה לדלג על דב. תודה, אדוני יושב-ראש ועדת הכלכלה, תודה, אדוני היושב-ראש, אדוני סגן שר האוצר, עמיתי חברי הכנסת, אני מברך על הצעת החוק, אני חושב שהקמת רשות עצמאית לפיקוח על שוק ההון היא מהלך חיוני וחשוב. עמיתי חברי הכנסת, אנחנו צריכים להבין ששוק ההון רלוונטי לחיים של כל אחד ואחת מאתנו, ומה שקורה בשוק ההון חייב פיקוח רציני, מקצועי ועצמאי. אנחנו כולנו למדנו, אני מקווה, את לקחי המשבר הכלכלי הגדול של 2008, ואנחנו ראינו מה קורה לשוק הון שמתנהל ללא פיקוח, כאשר מומצאים מכשירים פיננסיים חדשים, שבפועל מנתקים את המתרחש בשוק ההון, בשוק הפיננסי, ממה שקורה בעולם הריאלי, של נכסים, של מציאות כלכלית, של מצב כלכלי של חברה ושל בני-אדם, ולכן הפיקוח מאוד מאוד חיוני. לכן המכשיר של הפיקוח כל כך דרוש. אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי להעיר גם משהו לגופו של עניין. אחת החולשות הגדולות שלנו כחברה קשורה לעובדה שאנחנו חיסלנו את מנגנוני החיסכון לטווח בינוני וארוך. בישראל אין דרך לחסוך לטווח בינוני וארוך. חברי הכנסת. חברי הכנסת דוד ביטן, חיים ילין, אתם מפריעים. חברי הכנסת, אנא מכם. אדוני ראש הממשלה, אם אתה, חבר הכנסת יואב קיש. דב חנין אומר שהוא לא יכול לדבר. אדוני ראש הממשלה, אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה אצלנו בתחום הדיור, משבר הדיור, אנחנו צריכים להבין שעודף הביקושים בשוק הזה קשור גם לעובדה שלאנשים בישראל, אם כבר יש להם איזשהו סכום כסף, אין דרך להגן עליו, והדרך היחידה,

לחסוך ולשמור על ערך הכסף לטווח בינוני וארוך היא להשקיע בנדל"ן. ולכן, עמיתי חברי הכנסת, אנחנו לא צריכים רק את המנגנון של הפיקוח ההדוק על מה שמתרחש בשוק ההון, אנחנו צריכים מדיניות אחרת, בתחום ההון, בתחום החיסכון ובתחום עידוד החיסכון לטווח בינוני וארוך. עוד חוליה אחת הכרחית וחשובה במיוחד במערכת המוצעת היא הפיקוח על הביטוח. גם כאן יש הרבה מה לעשות. תחום הביטוח הוא תחום שבו הישראלים משלמים הרבה מדי, ומקבלים פחות מדי, על שירותי הביטוח. חברות ביטוח יודעות להתחמק מתביעות, חברות ביטוח יודעות להתחמק מתשלומים,

האזרחים פחות מוגנים. גם זה אתגר מרכזי שעומד בפני הרשות החדשה.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. יעלה חבר הכנסת נחמן שי, איננו. חברת הכנסת מיכל בירן, שלוש דקות לרשותך, ולאחרייך, חבר הכנסת אלי כהן, במידה שירצה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני הולכת להתנגד להצעת החוק שהבאתם כאן מכמה טעמים. הטעם הראשון והמרכזי ביותר הוא זה שלא דיברתם עם העובדים של אגף שוק ההון. לא החלפתם אתם מילה לגבי התנאים שלהם לגבי רפורמה שהולכת לשנות כל כך הרבה מהחיים שלהם, מאיפה הם ישבו, ואיך תהיה העבודה, ואיך זה יתנהל, והשכר.

לא מספיק שעשיתם דה-לגיטימציה לעובדים של חברת החשמל, של רשות השידור, ובזה הצלחתם לשכנע את הציבור, למישהו יש איזושהי טענה על העובדים של אגף שוק ההון? על העובדים המצוינים של אגף שוק ההון? זה לא דבר בסיסי כשרוצים לעשות רפורמה כזאת,

אדוני היושב-ראש, זה ממש מקשה על, חברי הכנסת, חברי הכנסת, נא לשמור על השקט. זה לא דבר בסיסי, אלמנטרי, כשהולכים לרפורמה כל כך מקיפה, לדבר עם העובדים? יש לזה כבר תקדימים ברשות מקרקעי ישראל, זה כבר קרה בעבר, ואנחנו תובעים שאם רוצים להמשיך ולקדם את הצעת החוק הזאת, צריך להכניס גם בה סעיף שמתנה את זה בדיאלוג והסכמות עם העובדים. זה טיעון אחד. סוג שני של טיעון מגיע בכלל מעולם אחר, והוא: האם התוכנית הזאת, האם הרשות החדשה באמת תגדיל את הפיקוח, או שמא תקטין אותו? היום, כשהרשות לניירות ערך רוצה לקדם חקיקה, שולחים את זה בסופו של דבר גם לחוות דעת משפטית פנימית באוצר. אגב, בסוף שולחים את זה לאגף שוק ההון. למי ישלחו את זה כשאגף שוק ההון יהיה רשות נפרדת? למי ישלחו לחוות דעת? לאגף תקציבים. בסוף, מה שנקבל זה פחות עצמאות של אגף שוק ההון. ולסיום-סיומת, אתם רוצים, נתת פה, סגן שר האוצר איציק כהן, נתת פה נאום חוצב להבות על כמה חשוב לפקח על כל כך הרבה כסף, כמה חשוב שתהיה רגולציה. ובעצם מה אנחנו רואים?

עכשיו מקדמים את הרעיון שחבר הכנסת עמר בר-לב ואני הצענו כבר לפני שלוש שנים, להקמת ברירת מחדל בפנסיה. החליטו לקדם את זה. איך מקדמים את זה? אגף שוק ההון, בחוזר, בלי ועדת הכספים, בלי חברי הכנסת, בלי אף אחד, עצמאים לחלוטין. כך שכל התיאוריה, כאילו היום הבעיה של אגף שוק ההון היא שהם לא מספיק עצמאים, היא פשוט מופרכת.

אם כבר יש משהו שצריך לתקן באגף שוק ההון זה קצת יותר דיאלוג, קצת יותר כבוד לכנסת ישראל,

להביא דברים בהליך תקין.

תודה לחברת הכנסת מיכל בירן. חברת הכנסת תמר זנדברג, מוותרת. חבר הכנסת אלי כהן, ולאחריו, מירב בן ארי. את מוותרת?

אני מודה לך מאוד. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לברך את שר האוצר ואת סגנו חבר הכנסת איציק כהן על הצעת החוק החשובה הזאת. מעטים הם המקרים שבהם שרים והרשות המבצעת מוותרים על סמכויות מתוך מטרה לבוא ולקדם תחרות, מתוך מטרה לבוא ולראות את התפתחות השוק. הצעד הזה הוא צעד מתבקש. אנחנו נמצאים היום במצב בשוק הישראלי שהבנקים בישראל מחזיקים סכום של 1.3 טריליון, כאשר הגופים המוסדיים מחזיקים סכום שהוא גבוה מזה. אם אנחנו רוצים לבוא ולהגדיל,

1.3 טריליון, ואת המוסדי ל-1.35. 1.4. 1.35 בערך מחזיקים הגופים המוסדיים. 1.4, וזה גדל כל שנה, תודה לך שאתה מציין, אדוני סגן השר, שזה באמת הגידול כל שנה. כולנו רואים את נתוני הצמיחה במדינת ישראל, ואנחנו בהחלט שואפים לבוא ולהגדיל אותם. על מנת להגדיל אותם, בהחלט הכספים שנמצאים אצל המוסדיים יכולים לשמש כר נרחב גם למתן אשראי, גם להשקעות בתעשייה מסורתית, גם להשקעות בתחום ההיי-טק, ולשם כך אנחנו צריכים, לצד בנק ישראל חזק ויציב,

רשות שתהיה עזר כנגדו ותבוא ותפתח את השוק החוץ-בנקאי, תבוא ותטפל בכספי החוסכים

לכן הצעת החוק הזאת שעולה כאן לסדר-היום היא חשובה ויכולה בהחלט לתרום לעצמאות הרשות שתחיה בד בבד לצד בנק ישראל, ובשימוש מושכל תוכל לבוא ולקדם את הצמיחה במדינת ישראל. תודה, אדוני. תודה לחבר הכנסת אלי כהן. תעלה חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת. חבר הכנסת יוסי יונה, שלוש דקות לרשותך,

חבר הכנסת אראל מרגלית.

אדוני היושב-ראש, סגן שר האוצר, דיברתי כאן על החשיבות הרבה ברפורמה הזו, שתהיה לנו רשות שוק הון, ביטוח וחיסכון כרשות עצמאית. אני חייב לומר שאני לא מצוי בעניין ולא גיבשתי לי עמדה אם אני בעד או נגד. יחד עם זאת, אדוני סגן שר האוצר, הבעיה היא, אם באמת אנחנו מקנים חשיבות כל כך גדולה לגוף הזה שילך ויתכונן כרשות עצמאית, ואני מוסיף על הדברים שאמרה חברתי מיכל בירן, כיצד אנחנו לא חושבים על האנשים האמונים על העבודה הזאת?

בכל אופן, בהצעת החוק הזו,

אז בוא ניכנס לאיזשהו דיאלוג קצר ונראה לאיפה אנחנו הולכים בעניין הזה. מדובר על 140 עובדים שעוסקים בתחום הזה. הם עובדי מדינה היום. אנחנו הולכים להקים את הרשות העצמאית, עולות השאלות: האם ה-140 האלה יהיו אותם 140? האם יהיה ניתן להעסיק עובדים אחרים? האם תנאי ההעסקה שלהם יהיו אותם תנאי העסקה? האם הם ישמרו על הזכויות שלהם, שאותן הם צברו עד כה? אלה שאלות שאני תוהה, אפשר שעל-פי ניד ראשך אתה אומר שכל הסוגיות הללו בעצם נלקחות בחשבון ויילקחו בחשבון ויינתן להן הפתרון הנכון. אבל אני רוצה להתריע, להגיד: בוא נשים למול עינינו את הנורית האדומה הזאת כי בכל אופן אנחנו נרצה לומר שאנחנו דואגים להם. אבל בכל אופן, אני רוצה לומר לך, סגן שר האוצר, הגיעו אלינו טענות ומענות מצדם של העובדים שעד כה לא ניהלו אתם שום שיג ושיח באשר למעבר הזה. לכן אני חושב שיאה לנו, יאה למדינת ישראל, יאה לרשות הזו שאתה מצדד בהקמתה, ויכול להיות שיש טעמים מאוד מאוד טובים להקמתה, שהעובדים יהיו למעשה חלק פעיל, או אם תרצה בדיאלוג ובשותפות מלאה בתהליכי המעבר. כי כפי שאתה אמרת, על המאזניים מונח סכום אדיר, איפה אלי כהן? דיבר על 2.5 טריליון שקלים, יפה מאוד. אז לכן חשוב לכולנו שהאנשים שיהיו אמונים על הכספים הללו, יהיו אחראים עליהם ויפקחו עליהם, אכן ייהנו גם מתנאי העסקה ושכר הוגנים, על מנת שהם יעשו את העבודה נאמנה. אתה מניד בראשך, אדוני סגן שר האוצר, לאות כן? אכן אתה מסכים אתי. אני מקווה שכאשר אנחנו נדון בהצעת החוק הזו בוועדת הכספים, מן הסתם,

בוועדת הרפורמות, הרי שניתן את דעתנו גם על החלק החשוב הזה של תנאי ההעסקה של העובדים ושהם יועברו לרשות החדשה.

תודה לחבר הכנסת יוסי יונה. יעלה חבר הכנסת אראל מרגלית, ולאחריו, חבר הכנסת עמר בר-לב. אם לא יהיה, אורן אסף חזן. שלוש דקות לרשותך, אדוני. רגע, רגע, רגע. אל תדאג, יש לך פלוס שנייה אפילו של יוסי יונה. אדוני היושב-ראש, מי השר כרגע באולם? יש לנו את זאב אלקין,

השר אלקין, אדוני, סגן השר, חברי וחברות הכנסת, קודם כול, אני מוחה על זה שאתם רוצים לקחת את החוק הזה לוועדת הרפורמות. יש מקום לחוק הזה. זאת רשות פיקוח על שוק הביטוח, והמקום לזה הוא ועדת הכספים. הדבר הזה צריך להיות נדון בוועדת הכספים,

דנים ברפורמות מרכזיות כאלה במשק, או שם או בוועדת הכלכלה. זה ועדת הכספים, כי מדובר פה בכספים. שלושה דברים. 1. אני מברך על הקמת הרשות העצמאית, ואני חושב שכמות הכסף שנמצאת היום אצל הגורמים המוסדיים היא לאין שיעור יותר גדולה מכמות הכסף שנמצאת בבנקים, ובאמת היא זקוקה לרשות פיקוח עצמאית. אבל חברתי חברת הכנסת מיכל בירן העירה את תשומת הלב, אנחנו עשינו את זה גם ברשות מקרקעי ישראל, העובדים צריכים להיות נדונים כחלק מהסיפור, כחלק מהחוק עצמו. גם יוסי יונה דיבר על זה, ואני תומך. 2. חברי איציק שמולי מעיר על הדבר הזה: הרבה מאוד מהבעיות המבניות בביטוח, בביטוח הסיעודי, במה שנשאר לחוסכים, באופן שבו לוקחים מהם דמי ניהול, במה משאירים להם לגיל המאוחר-יותר, חייב להיפתר, והדבר הזה לא פותר את זה. הוא שם את זה בתוך מסגרת, שמבחינת פיקוח היא נכונה, אבל הוא לא פותר את זה, וחייבים לפתור את זה ולהידרש לזה. והדבר השלישי, אדוני סגן השר, אדוני סגן השר, זה: הגיע הזמן שהכסף המוסדי במדינת ישראל יעבוד לא רק על נדל"ן ברומניה, ולא רק על ספקולציות במקומות אחרים בעולם, אלא יעבוד על צמיחה במדינת ישראל. נוצר מצב שבו הרבה מהכסף הזה לא יודע להיכנס ולתמוך לא בעסקים קטנים, לא בעסקים בצפון, שלא נמצאים במרכז, הארץ או בדרום, כי אין דרג ניהולי שינהל את הכסף הזה.

מה שאני חושב שצריך לעשות זה כמו שמדינת קליפורניה וכמו שמדינת ניו-יורק עשו עם הכסף של החוסכים בביטוח ובפנסיה,

1.5% מהכסף המוסדי שאנחנו חוסכים במדינה ילך לקראת הקמת חברות חדשות, חברת תעשייתיות, עסקים קטנים והעולם העסקי שנמצא בתוך המדינה שלנו.

לא היה ה-Silicon Valley בקליפורניה, בלי זה לא הייתה הצמיחה הגדולה בניו-יורק, והגיע הזמן שהעולם המוסדי במדינת ישראל יפריש, לא מעשר, אחוז, אחוז לצמיחה, גם בתוך מדינת ישראל, ואנחנו ניתן להם את היכולת להתחבר גם עם הבנקים, כי לבנקים יש כלים ניהוליים בדרך כלל, גם הבנקים צריכים להגביר אותם, וגם עם גורמים אחרים, כדי שישימו את כספי החוסכים גם בצמיחת המשק הישראלי. אני מעיר את תשומת לבנו, אנחנו נמצאים בהאטה בישראל, כי 2% צמיחה זה גידול האוכלוסייה, נא לסיים. ואנחנו חייבים למצוא את המשאבים שעליהם אנחנו מדברים פה, את קריאת הכיוון של הממשלה, ואת החיבור עם העולם העסקי, כדי להניע את המשק בחזרה באותם מקומות שמודרים מהצמיחה היום, שהם העתיד הגדול של צמיחת המדינה,

דרום הארץ, צפון הארץ, הערבים, המגזר החרדי והפריפריה החברתית בלב הערים הגדולות בישראל. תודה לחבר הכנסת אראל מרגלית. חבר הכנסת עמר בר-לב,

חבר הכנסת אורן אסף חזן, אינו נוכח. חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח. איציק שמולי, שלוש דקות לרשותך. אחריו, חברת הכנסת עליזה לביא. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, אדוני סגן השר, אני מכבד אותך נורא, ובחיים לא פגעתי בך באופן אישי, ומה שאני אומר כאן על הביטוח זה מדם לבי, וזה לא דמגוגיה ולא שום דבר. אז אם אתה רוצה תקשיב, ואם אתה לא רוצה אל תקשיב, אבל אני אגיד את מה שיש לי להגיד, וזהו, ואתם לא תסתמו לי את הפה. אני לא חושב שזו הכוונה שלך, אבל ההערה שזרקת לי פה הייתה מאוד מעליבה. אני לוקח אותה בחזרה.

הראשון בפברואר השנה היה יום מאוד מאוד עצוב לכנסת כרשות מפקחת, ולא בפעם הראשונה. כי על השולחן של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת הונחה הרפורמה בביטוחי הבריאות הפרטיים, רפורמה שבאותו הדיון חברי הכנסת אמרו עליה שבמקרה הטוב היא מקרטעת והיא לא אפויה, ובמקרה הרע היא מסוכנת למבוטחים. לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין מה יקרה כשנותנים לחברות הביטוח לייקר פוליסות כל שנתיים ב-20%, בלי לשאול את המבוטחים בכלל. ובאותה ועדה, מאוסאמה סעדי ועד נורית קורן, ויואב בן צור, וקארין אלהרר, ואורי מקלב, ומי לא, באותו הדיון אמרו לנציגי המפקח על הביטוח: הרפורמה הזאת מסוכנת, הרפורמה הזאת היא לא בשלה. אבל בסופו של דבר, תעזבו את זה שהמפקחת בכלל לא טרחה להגיע ולהשיב, הנציגים של המפקחת על הביטוח הגיעו לדיון עם מצגת וארבע שקופיות שבכלל לא התייחסו לטענות של חברי הכנסת. אבל מה הייתה הטרגדיה הגדולה, אדוני היושב-ראש? שהרפורמה נכנסה לתוקף עשר שעות לפני שהוועדה בכלל דיברה על הרפורמה. ומה זה אומר? שהכנסת לא הייתה בלופ, מליאת הממשלה לא הייתה בלופ, ועצם ההנחה שמביאים את הרפורמה הזאת והופכים את המפקח על הביטוח לרשות, ולא לאגף, היא קצת מתעתעת.

כי ההנחה המובנית כאן זה שיש פוליטיקאים שמפריעים בדרך. עכשיו, בואו נדבר על העובדות. הביטוחים הסיעודיים, הרפורמה בביטוחי הבריאות, מבחני הסיעוד המשפילים, ההתשה האין-סופית של המבוטחים בבתי-המשפט, כל הדברים הללו הם מהלכים שקודמו באופן מקצועי על-ידי המפקח על הביטוח, בלי התערבות של הפוליטיקאים. ואני ממש התגלגלתי מצחוק אחרי ישיבת הממשלה האחרונה, לא פחות ולא יותר, היו עיתונאים שבעידוד האוצר יצאו ותקפו את שר הרווחה, את חיים כץ, על זה שיש לו מה להגיד על הרפורמה. הרי מי כמו חיים כץ בבית הזה בלם חלק מהמהלכים שקודמו על-ידי המפקח על הביטוח לדורותיו והתבררו כמהלכים מיותרים ומסוכנים? אז אני חושב שהעניין, אדוני סגן השר, זה לא אם המפקח על הביטוח יהיה רשות או אגף במשרד האוצר.

משפט אחרון. העניין הוא שההצעה הזאת מנציחה את המצב, והמצב בשוק הפיקוח הוא מאוד מאוד ברור: יש רגולטור שלא ממלא את תפקידו, והוא לא ממלא את תפקידו לאורך זמן, במקום להתייצב ולשמור על המבוטחים, הוא מתייצב ומגן בעיקר על האינטרסים ועל היציבות של חברת הביטוח. ודבר אחרון, בהודעה של משרד האוצר בעקבות הרפורמה הזאת יצא שבעקבות הקמת הרשות, ועל זה אני מתקומם, מעכשיו נוכל להגן יותר טוב על המבוטחים ועל הלקוחות. כדי לעשות את זה לא צריך רשות, צריך מוטיבציה להגן על אותם מבוטחים, שתמיד תמיד נדפקים על-ידי חברות הביטוח. תודה לחבר הכנסת איציק שמולי. חברת הכנסת עליזה לביא, אינה נוכחת. איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת. זוהיר בהלול.

מוותר.

אינה נוכחת. יעל כהן-פארן, אינה נוכחת. עאידה תומא סלימאן,

יעל גרמן, אינה נוכחת. אחמד טיבי, אינו נוכח. מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח. מנואל טרכטנברג, ואחריו,

אם הוא לא יהיה, איתן כבל. אם גם הוא לא יהיה, נורית קורן. ואם גם היא לא תהיה, תסיים ותסכם את הדיון זהבה גלאון. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני חושב שההצעה הזאת היא צעד בכיוון הנכון, ואני אומר לידידי סגן השר איציק כהן,

מתבקשת רשות כזאת. הממצאים האמפיריים מראים שככל שהרשות הרגולטורית, ובפרט הזאת, פחות נתונה להשפעה של פוליטיקאים, כך המערכת הפיננסית במדינה יכולה לעבור משברים פיננסיים בצורה טובה יותר. אבל, ויש פה אבל:

חשוב מאוד לקבוע מה היא מה שנקרא האחריותיות, ה-accountability, של אותו גוף שיקום. כשזה חלק מהאוצר, זה ברור, כי זה אגף, כן? ושרשרת הפיקוד היא מאוד ברורה. כשמדובר ברשות שהיא די אוטונומית, הרבה פחות ברור איך ולמי הרשות הזאת צריכה לדווח,

הפיקוח וכדומה. אני לא מצאתי בהצעת החוק אמירה ברורה לגבי, שוב פעם אני אומר, האחריותיות, accountability. אני מבקש מאדוני סגן השר שייתן את הדעת על זה. הנקודה השנייה, שהיא הרבה יותר מהותית, קיימת בכל העולם בעיה קשה של תיאום בין הרשויות הרגולטוריות בעולם הפיננסי. יש בכל העולם לפחות שלושה גופים: זה שמופקד על הרשות לניירות ערך, זה שמופקד על שוק ההון, ביטוח וכדומה, וכמובן הבנק המרכזי, בנק ישראל במקרה הזה, שמופקד על הבנקים והיציבות הפיננסית. בעת משבר, התיאום או חוסר התיאום ביניהם זה הגורם הדומיננטי. ולכן, אדוני סגן השר, אני חושב שלא היה צריך למהר להקים את הרשות הזאת בלא שנקבעים מראש מנגנוני תיאום, מכיוון שכל זמן שזה בתוך האוצר, זה הרבה יותר ברור. הרי יש קשר כל הזמן בין נגיד בנק ישראל, או נגידת בנק ישראל,

ברגע שיש עוד שחקן במגרש, הצורך במנגנון התיאום הוא הרבה יותר אקוטי.

שבאוסטרליה הוקם גוף שנקרא CFR, Council of Financial Regulators, וזה נחשב למודל מאוד מאוד מוצלח של מועצה. Council of Financial Regulators, מועצה לתיאום בין הרגולטורים הפיננסיים. על כן אני מאיץ בכם בסדר, החוק יתקדם, תנו את הדעת בהקדם האפשרי למנגנוני תיאום,

אנחנו עלולים למצוא את עצמנו מול שוקת שבורה אם חלילה יהיה משבר.

אמירה אחרונה. תראה, זה חוק חשוב. זו לא עוד רפורמה. אתה יודע, המילה רפורמה כל כך מתגלגלת על לשוננו. אמרתי את זה לסגן השר, היה צריך לקיים התייעצות עם חברי כנסת מכל הסיעות, מכיוון שאין קריאה טרומית כי זו הצעה ממשלתית, כדי שיהיה מקום לגבש דעה, וגם האינטראקציה יכולה להיות מאוד מאוד משמעותית גם לגיבוש הצעת החוק. אז אני מציע שבפעם הבאה שנתראה כאן בעניין כזה, לא נהיה במצב שאנחנו נמצאים בו היום.

תודה לחבר הכנסת מנואל טרכטנברג. יעלה חבר הכנסת מיקי לוי, ואחריו, חבר הכנסת איתן כבל. שלוש דקות לרשותך, חבר הכנסת מיקי לוי. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן שר האוצר, אדוני השר,

אדוני סגן שר האוצר, חבר הכנסת גפני, תן לו שלוש דקות אתי. השר זאב אלקין נמצא, הוא יושב, משקיף עלינו. אדוני סגן שר האוצר, תאמין לי, אני רוצה רק את טובתך. קודם כול, אני מברך על ההצעה להפוך את אגף שוק ההון באוצר לרשות עצמאית. ואני, גפני, תעזוב אותו בבקשה, ואני אצביע בעד. גפני, קח את זה אלינו לוועדת כספים. אני רוצה,

אני אגיד לך על מה מתפלא גפני, למה זה עובר לוועדת הרפורמות ולא אצלו.

נכון, אני גם על זה רוצה לדבר. אני קורא לך את המחשבות, אדוני יושב-ראש ועדת הכספים? קראתי את המחשבות של כבודו?

בגלל שגפני לא רוצה את זה. אם מוזס אומר לוועדת כספים, לוועדת כספים, ואל תיתנו לו מים אפורים יותר בסיורים, כשהוא הולך לטייסת. נותנים לו מים אפורים, הוא שותה, הוא כמעט נחנק. הלך לי הזמן. תודה, אדוני. נושא המעבר, אמרתי כבר, אדוני חבר הכנסת סגן השר איציק כהן ידידי, אני אצביע בעד, אבל אני מקווה שנושא המעבר לא יהיה טכני, אלא מהותי עצמאי, ואני מייד אסביר למה אני מתכוון. אני מבקש להפנות את תשומת הלב של חברי הכנסת, ושלך, אדוני סגן שר האוצר, לכמה נושאים. נושא הפיקוח, מדובר באחריות כבדה, ברובה כסף של הציבור, ויש לתת את הדעת איך הנושא הזה של הפיקוח יבוצע. הנושא השני, וחלק מהדברים, חבר הכנסת טרכטנברג, וגם ניהלנו שיחה לפני כן, הם מהי מידת העצמאות. אם היא תהיה אמיתית, נטולת אילוצים פוליטיים, הרי זה מבורך, אם היא תהיה עם אילוצים פוליטיים והתערבות פוליטית, כל המהלך הזה ייכשל. ושאלת התיאום בין הרשויות, אני חייב אותך, אני מעביר יחד אתך, וזה יירשם בפרוטוקול, באמת דברים חשובים. שאלת התיאום בין הרשויות, וזה המבחן האמיתי.

התיאום בין הרשות להגבלים עסקיים לבין הרשות לשוק ההון. בכמה אירועים, אדוני סגן השר,

אי-אפשר לנאום פה. אף אחד לא מפריע לך.

אבל אתה מבין, אם הוא לא שומע מה אני אומר, אני מדבר לקירות. אדוני סגן שר האוצר, למה לא מקשיב? גם ככה אתה מדבר ללמפה. לא, את יודעת, אלו דברים מהותיים. אני עכשיו הולך לדבר על מכירה של חברת ביטוח. אם שוק ההון, שאחראי על הנושא הזה, לא יהיה מתואם עם הרשות להגבלים עסקיים, אנחנו נאכל תבן. ולכן אני אומר, שאלת התיאומים היא לא רק עוד אמירה, ולא דבר של מה בכך. אם לא יהיה תיאום, הנזק יהיה עצום. מכירת חברת ביטוח היא לא דבר שקורה בכל יום, ומכשירים פיננסיים שונים. כאן מחייבת המציאות שיהיה תיאום בין הרשות להגבלים עסקיים, הרשות לשוק ההון והרשות לניירות ערך. ואני אתן לך דוגמה שמגיעה לוועדת הכספים: מכשיר קופות הגמל לעצמאים הוא מכשיר, הרעיון הוא טוב, רק הביצוע הוא מאוד גרוע מבחינת הסכום, של 100,000 ועוד כמה וכמה נושאים. המכשיר הזה לא מושלם. למה הוא לא מושלם? אם אגף שוק ההון, בגלל שנגמר לך הזמן. חצי שנייה. אם אגף שוק ההון לא יהיה מתואם במכשירים פיננסיים עם הרשות להגבלים עסקיים, אז הכסף ילך לכיוון אחד, ולא ילך למשל להשקעה בבורסה, שגם ככה יש לה חוליים, והיא תקרוס קריסה. ולכן, אדוני השר, חלק מהדברים שאתם, אתה מבין מה אמרת פה עכשיו? בבקשה? הבורסה תקרוס קריסה, אמרת פה אמירה גדולה. מחר אתה יכול להפיל את השוק. אני אמרתי את זה בהקשר למשהו. לא אמרתי את זה, אתה צריך להיות אחראי. אתה תגרום למפולת בבורסה,

אתה צריך להיות אחראי.

תאר לך שאני אגיד את זה בניו-יורק, מה יקרה? אני אחזור על מה שאמרתי: אם לא יהיה תיאום בין הרשות להגבלים עסקיים,

בין הרשות לניירות ערך לבין האגף החדש לשוק ההון, שימציא איזשהו מכשיר פיננסי, כי פה קופת הגמל לעצמאים, במקום שהכסף ילך לבורסה, ילך לאותו מכשיר, לכן עלול להיגרם נזק. והתיאום הזה שאני מפנה את תשומת לבך אליו חייב להיות בראש סדר העדיפויות בעניין הזה.

ואני מבקש מכם, עוד פעם, להעביר את זה לוועדת הכספים, כי שם עניינו של הנושא הזה להתדיין, ולא בשום מקום אחר. אני אצביע בעד. תודה לחבר הכנסת מיקי לוי. יעלה חבר הכנסת איתן כבל, ואחריו, חברת הכנסת נורית קורן. שלוש דקות, אדוני יושב-ראש ועדת הכלכלה.

חברותי וחברי חברי הכנסת, רשמות פרלמנטריות, שני דברים חשובים קרו השבוע. קודם כול, זה יום ההולדת של מוטי יוגב. אני עוקב. מן המפורסמות, הוא הלך הביתה, זה עלה ל-10D? מן המפורסמות, אני עוקב. שיהיה לך בהצלחה בכול, חוץ ממה שאתה רוצה לעשות. אתה יודע למה אני מתכוון. ואני לא ארחיב.

אני מאחל לך הצלחה ובריאות בכול, ושלא תצליח במה שאתה רוצה לעשות בדברים האחרים. זה גם כולל ה-9D? כולל ה-D9, שלא תפעיל אותו. לא, לא, הוא רוצה רק את הספר "שאול הטרקטור". אוקיי, מזל טוב בשם כולם. אדוני היושב-ראש, אני עליתי כדי לנצל את ההזדמנות לספר את הדבר השני. חברתי חברת הכנסת זהבה גלאון, אני רוצה לברך את הסוכנות היהודית, באמת אני אומר את זה, על המבצע להעלאתם של יהודי תימן. זה לא עניין של מה בכך, אני אומר זאת בצורה מאוד ברורה. אני לא רוצה להתעסק מעבר, אבל אני יכול לומר שגם לי זו הייתה הפתעה מאוד גדולה. הם באמת נמצאים במצוקה גדולה, כי תימן היום היא אחד האזורים היותר-קשים ומוכים מבחינת טרור. גם ככה היא תמיד הייתה מחולקת לצפון ודרום ומחולקת לשבטים. ואני רוצה לומר כך: אינני מכיר את האנשים, אבל אני מכיר את ההוויה שלהם, אלה אנשים שרובם דתיים, באים ממשפחות דתיות ותרבות אחרת לגמרי, והמעבר הוא מעבר דרמטי ומעבר חד. ואם, אני אומר את זה כך, המטוסים ינחתו, ייקחו אותם ויעשו אתם תמונות וסלפי וכל הדברים האלה, ולאחר מכן הם יהיו, המעבר הוא כל כך דרמטי, הוא כל כך לא פשוט. אני פונה לראש הממשלה ואני רוצה לומר לו תודה, ולכל מי שהיה שותף לעניין החשוב הזה, שבאמת, כשצלילי המצלמות

אדוני השר, שיתחילו לפעול, שלא נצטרך להגיע אליך, אדוני שר הרווחה, ושידעו לתת להם את כל המענים, להבין, ולא לכפות עליהם להיות מה שהם לא, ולאט-לאט, כל אחד יבחר לו את הדרך שבה הוא ילך. ובאמת, אני, מעשה כל כך חשוב, מצד אחד, חבר הכנסת סגן השר יצחק כהן,

אבל מצד שני, לעשות את זה בשום שכל, בחוכמה, לחבק אותם, לאהוב אותם ולסייע להם.

תודה לחבר הכנסת איתן כבל. חברת הכנסת נורית קורן, ואחריה, תסכם חברת הכנסת זהבה גלאון, אחרונת הדוברים. שלוש דקות לחברת הכנסת נורית קורן, סגנית יושב-ראש הכנסת. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, הפיכת אגף שוק ההון לרשות עצמאית שתמונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון זה דבר טוב מאוד, אבל אני מקווה מאוד שהממונה על שוק הביטוח, דורית סלינגר, לא תהיה הממונה באגף הזה,

אני רוצה לספר לכם, חברי חברי הכנסת ואדוני היושב-ראש, מאז 1 בפברואר, כשהתחילה הרפורמה בביטוחי הבריאות, הגברת לא עונה לא לטלפונים, לא לפניות של חברי הכנסת, וגם לא מגיעה לוועדות בכנסת שהיא מוזמנת אליהן, וזה דבר חמור ביותר. בשפה שלנו, היא לא סופרת אף אחד. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. ואני רוצה לומר לכם שאני חושבת שזה זלזול בבית הזה, זה זלזול בעבודה של חברי הכנסת, ועוד יותר חמור מכך, זה זלזול בציבור. אדוני סגן שר האוצר, אני רוצה לבקש ממך שאם האגף הזה יעמוד כרשות עצמאית, בשום פנים ואופן לא תעמוד בראשו הגברת הזאת. זה דבר חשוב ביותר.

אני רוצה לספר לכם, דווקא לצאת באתנחתא,

לספר לכם על מעשי אתמול. אתמול ביקרתי את ההורים שלי בקריית-ארבע. אבי כבר סיעודי, לצערי הרב, ואמי די מתקשה. ההורים שלי הם ממשפחות המייסדים בקריית-ארבע. סיירתי גם ברחוב השוהדא, וראיתי את כל הבתים שנמצאים ברחוב, את בית המריבה, את בית רחל ולאה ואת מערת המכפלה. אני לא שומעת אותך. די שקט שם, ברחוב, בקושי יש תנועה. שקט מאוד, אבל אני רוצה לומר לכם שאפשר להפיח חיים ברחוב הזה. אני רוצה לומר לכם שאין מחלוקת שהמוכר, הבעלים הקודם של הנכס, יוסוף אלזעתרי, מכר אותם בלב חפץ ואף תועד בזמן שקיבל עבורם תמורה מלאה. המוכר והקונים, שניהם תמימי דעים כי הנכסים נרכשו על-פי חוק, זה רצה למכור ואלה רצו לקנות. ובכן, רבותי, אף שהבתים האלה נמצאים בשטח H2, שטח בריבונות ישראלית, זה חלק ממדינת ישראל. מדובר במעשה טירוף. האם יעלה על הדעת שנמנע מאדם שרכש דירה בשטח מדינת ישראל מלאכלס אותה? האם אותו דין חל על אדם שרכש דירה במרכז תל-אביב? זוהי צביעות, זהו מוסר כפול, דין חברון כדין תל-אביב. דין נדל"ן בחברון כדין נדל"ן בפתח-תקווה, באר-שבע או חיפה. אדוני שר הביטחון, גזל.

הם רוצים למכור. ואני רוצה להראות לכם שהם רוצים למכור.

אדוני שר הביטחון, אני קוראת לך להורות לאנשי המינהל להסיר מכשול שהם מציבים בפני היישוב בחברון, ולאפשר לאכלס אותו. תודה. רק שנייה. רק עוד משפט, אחרון. אני רוצה להודות לראש הממשלה ולסוכנות שהביאו את העולים מתימן, ואנחנו נעשה הכול כדי לקלוט אותם כאן, ושאר העולים שרוצים לבוא למדינת העם היהודי, אנחנו נעשה הכול כדי לקלוט אותם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לחברת הכנסת נורית קורן. אני מזמין את חברת הכנסת זהבה גלאון. אני רוצה להגיד משהו לנורית קורן, היה כבר מי שאמר: דין נצרים כדין תל-אביב, והוא שלח את הכול ככה, אפילו בלי פיסת נייר.

הוא אמר. אני קצת פוחד מלהגיד דין זה ודין זה, כי ביום אחד אנחנו זורקים את הכול ככה, אפילו בלי פיסת נייר. אריק שרון הוא לא בעולם הזה, זיכרונו לברכה. אדוני היושב-ראש, ההורים שלי גרים שם, ואני לא אתן יד לזה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני סגן השר איציק כהן, אני רוצה לומר שאני תומכת בהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה). אני רוצה להעיר הערה מאוד מאוד חריפה, חברת הכנסת קורן. לא יכולה לעמוד כאן על הדוכן חברת כנסת ולהסביר לנו שדורית סלינגר, הממונה היום, לא יכולה להיות מופקדת על האגף החדש שיוקם כי היא לא עונה לטלפונים של חברי כנסת. תגידו, אתם השתגעתם? זו הכנסת שמחליטה מי יעמוד בראש האגף הזה? כי הממונה לא עונה לטלפונים של נורית קורן? מה קרה לכם? אין לי מושג אם זה רעיון טוב או רעיון רע, אבל זה מה שאתם עושים, חברי הכנסת, משתלחים עכשיו ברגולטורים כי לא עונים לכם לטלפון? אמרת פה שזה פגיעה בציבור, נו באמת, אל תגזימי. אנחנו משרתים את הציבור, הגברת זהבה גלאון. תרגיעו, מה קרה לכם, לא משרתים את הציבור. מה אתם מרשים לעצמכם? השתגעתם לגמרי? סליחה.

יכולה להיות לי ביקורת כזאת או אחרת, את לא יכולה להסביר כאן על הדוכן ולהשתלח בדורית סלינגר, ויושבים פה סגן השר וכל חברי הכנסת, וכולם שותקים. מילאתם פיכם מים, מה קרה לכם? אני עולה לסכם, זהבה. אני מצפה שתעלה, תסכם. חברי חברי הכנסת, אני רוצה להגיד כמה דברים אחרים, נעלם לי לרגע חבר הכנסת יואב קיש, וחבל שראש הממשלה לא נמצא כאן, אני רוצה לדבר על הצעת החוק הנואלת, המחפירה, שאסור שתעלה כאן בכנסת ביום רביעי. זו הצעת חוק שנתפרה על-פי מידותיה או על-פי מידותיו של ארגון V15. זו הצעת חוק שבעצם באה לומר: אנחנו עומדים לטפל בכל ארגון של החברה האזרחית שהעז או יעז להגיד "רק לא ביבי". זה מה שאתם הולכים לעשות. והמסר הוא שמי שיעז לצאת נגד השליט ולארגן פעילות אזרחית שהמטרה שלה להחליף את ראש הממשלה בבחירות, הוא יחוסל. אנחנו מדברים על בחירות דמוקרטיות כמובן, ואפשר להריח עד כאן את הפניקה של ראש הממשלה מההיחלשות שלו בסקרים. ותראו מי מדבר, ראש ממשלה שמחזיק בעיתון פרטי כל השנה, לא רק בבחירות, נהנה מתרומות פוליטיות אדירות של טייקונים אמריקנים, שניצח בבחירות בכל מיני מניפולציות מסיתות, הוא מודאג מזה שיהיה תהליך דמוקרטי. חברי חברי הכנסת, המהלך העלוב הזה שמקדם חבר הכנסת יואב קיש מטעמו של ראש הממשלה, או מטעמו של העורך-דין של ראש הממשלה, בעצם מלמד שני דברים: האחד, עד כמה ביבי בהיסטריה, והשני, שלא חשוב לו שום דבר מעבר לזה שהוא ראש ממשלה. יש כאן פיגועים, יש גל טרור שאין לו מענה, מיליון ילדים רעבים, דור שלם לא סוגר את החודש, וכל זה ממש לא ראוי לתשומת לבו. במה הוא מתעסק? בלהשתיק ביקורת של החברה האזרחית, בלסתום את הפה לכל מי שמותח ביקורת על מדיניות השלטון, על מדיניות הכיבוש, ותומך בפתרון של שתי מדינות.

אז מחוקקים חוקים כי ביבי בהיסטריה? כי מישהו אומר "רק לא ביבי"? תתביישו. תודה לחברת הכנסת זהבה גלאון. אני מזמין את השר חיים כץ, שר הרווחה והשירותים החברתיים. יסכם את הדיון סגן שר האוצר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, רק שתדע שעל-פי התקנון,

לא, לא צריך. אם תצטרך עוד דקה, אני אתן. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שמעתי את דבריה של זהבה גלאון שהיא תומכת בהקמת הרשות. אני לא שמחתי כל כך על הקמת הרשות, ואני אגיד לך למה. כשהלאימו את קרנות הפנסיה ב-2003, העברנו חקיקה שכל שינוי בתקנון קרנות הפנסיה יעבור את אישור ועדת הכספים, אחר כך זה עבר לוועדת העבודה והרווחה. מה שאנחנו עוברים מהממונה על שוק ההון והביטוח, וזה לא משנה אם זה היא או יבוא אחריה או יהיה בעוד עשר שנים או יהיה בעוד חמש שנים, עמד פה שמולי יותר מפעם אחת ודיבר על חוק הסיעוד, שבאופן קטגורי סגרו, ואני בממשלה אמרתי שיש לי התניה, וההתניה, שכל שינוי בתקנון של קרנות הפנסיה החדשות יעבור אישור ועדת כספים. וקראתי למחרת בעיתונים שאנחנו רוצים להכניס את הפוליטיקה לתוך הרשות. אנחנו לא רוצים להכניס את הפוליטיקה. אנחנו רוצים שכל שינוי בתקנון שנוגע בילדים שלנו היום, בנכדים שלנו בעתיד ובכל הדורות, כל שינוי בתקנון יקבל אישור ועדת כספים אני חושב שהמבוטחים חייבים לך, אחרת, אני אומר לך, אחרת זה לא היה במקום. המבוטחים חייבים לך, אחרת זה לא היה במקום. זאת הייתה הדרישה, ואני שמח ששר האוצר נענה לדרישה הזאת, ואתם בוועדת כספים תדאגו שהיא תעוגן בחקיקה. אבל הם רוצים להעביר את זה לרפורמות. לא, לא. זה יועבר בחקיקה, זה עולה לקריאה ראשונה, זה יעבור שנייה-שלישית. אתם צריכים לדאוג שזה יעוגן בחקיקה, שכל שינוי בתקנון של קרנות הפנסיה החדשות, כל שינוי יעבור אישור ועדת כספים. אם ועדת כספים תאשר, אז אישרה, אבל יהיה דיון, תהיה בקרה. לא יכול להיות היום שבשליפה ככה, התפקיד, ואני לא אומר הממונָה או זה, התפקיד סוגר אפשרות של ביטוח סיעודי ל-700,000, 800,000 איש שמשלמים 40 שנה. זה מטורף. אותו דבר הולך להיות עכשיו עם ביטוחי הבריאות הקולקטיביים. הייתה מחויבות, ואני מכבד את שר האוצר, ואני בטוח שכמו שבעבר הוא עמד בהתחייבויותיו, הוא יעמוד גם בזה, יהיה דיון מחודש, והוא יעמוד, אין לי ספק בזה בכלל, בשביל זה תמכתי.

זה over power, לא יכול להיות שייתנו לבן-אדם שליטה בטריליונים, היום החסכונות הפנסיוניים, טריליונים. ולבד? בלי אישור של אף אחד?

כולו הפוליטיקאים, אנחנו, המושמצים הפוליטיקאים, רוצים שזה יבוא לוועדת כספים, זהו. זה העונש הגדול שאנחנו מבקשים. היום זה הממונה הזאת, מחר זה יהיה ממונה אחר או ממונה אחרת,

ולמה אתה לא מגן עליה פה מההשמצות שהיו פה? אתה שר, אתה עולה על הדוכן.

לא שמעת מה אמרה חברת הכנסת קורן? חברת הכנסת גלאון, לא צריך לעשות מזה איזה סיפור. כשלמדנו, היא לא אמרה משהו, בצעירותי, כשלמדנו לשון, אז היה נושא, נשוא, טפל. הנושא, מושא עקיף. זה הפנסיה של הילדים והנכדים שלנו, לא של אלה שיושבים פה כבר. אנחנו נכנסנו לפה בתקופה שאנחנו בקרנות הוותיקות, ובקרנות החדשות שאין פנסיה צריך להגן שתהיה פנסיה. וזה התפקיד שלנו בוועדת כספים, ואני מאוד רוצה לקוות, מאוד רוצה לקוות, שבוועדת כספים אתם תעשו את העבודה, ואנחנו נספוג שהפוליטיקאים מתערבים ברגולציה. אני חושב שההתערבות הזאת באה ממקומות טובים. ואמרתי את זה בשביל שיהיה אחר כך בפרוטוקול שאמרתי שהייתה התחייבות של האוצר, בקרה של ועדת כספים, ושיכניסו את זה בחוק. בשביל זה עליתי לפה לדבר. תודה רבה. פנסיה,

תודה לשר הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת חיים כץ. יסכם את הדיון סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. תסביר לנו.

אדוני היושב-ראש, אני אגיב לכמה הערות שהועלו פה.

אני רוצה למחות על הפגיעה בכבודה של דורית סלינגר, המפקחת על שוק ההון, ביטוח וחיסכון. הגברת הזו ואנשי צוותה עושים לילותיהם ימים בשביל לדאוג לאזרחי ישראל. זו פשוט חוצפה שעולים פה חברי כנסת ותוקפים פקידים. אנחנו לא ניתן לזה לקרות, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד לחברי הכנסת. יש גם ועדת אתיקה, אדוני היושב-ראש, לא יכול להיות דבר כזה.

עולה פה חברת כנסת, גם פקיד צריך לענות לטלפון. פקיד עונה לטלפון, הם עונים לטלפונים.

אני נמצא לידם והם עונים,

יכול להיות שלא, מה.

הם עונים לטלפונים. והיא תקבע מי יהיה יושב-ראש הרשות, מי לא יהיה ראש הרשות, עם כל הכבוד.

לגבי ההערות של פרופסור טרכטנברג, אנחנו מקדמים, אתה יודע את זה, עם בנק ישראל חקיקה להקמת ועדה ליציבות פיננסית, בראשות הנגידה, בשיתוף כל הרגולטורים, כל הרגולטורים הפיננסיים. זה בקשר להערה שלך, אני מקווה שזה ודאי יענה על העניין. לגבי העובדים, מיכל, התחייבנו, התחייבנו בממשלה לשמור על מעמד העובדים, אגב המעבר לרשות. אז למה אתם לא מדברים אתם? איציק, למה אתם לא מדברים אתם? מי אמר לך שלא מדברים אתם? אני יודעת בוודאות. את לא יודעת. כן מדברים אתם. אולי זה שמדבר אתך, הוא חושב שלא מדברים אתם. מדברים אתם. וזהו. ולגבי ההערות של השר חיים כץ, הוא אמר שיפעל בתיאום עם הממשלה בקידום החקיקה. תודה רבה. תודה לסגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק

חבר הכנסת יצחק כהן. הצעה זו קיבלה פטור מחובת הנחה. קריאה ראשונה, אדוני. סגן השר, לגבי החוק הקודם, בוא נגיד שזה ועדת כספים. זה חייב להיות בוועדת כספים. הממשלה ביקשה,

זה לא ועדת רפורמות.

הממשלה ביקשה ועדת רפורמות, אבל ביקשתי ועדת כספים. יש מנגנון של ועדת הכנסת.

כמו שהיה היום עם חוק קופת הגמל להשקעה שבסוף עבר לוועדת כספים.

בואו, בואו נזכה אתכם. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. אמן.

עם חצי קדיש.

אחר כך הוא יגיד גם "ברוך הוא ברוך שמו". חצי קדיש. הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס'

קריאה ראשונה. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, באוגוסט 2015 תיקנו את חוק קופות הגמל. במסגרת התיקון ביטלנו את האפליה הקיימת בין שיעורי ההפרשות לפנסיה במוצרי החיסכון השונים, הכוללים קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופות גמל. התיקון המונח לפניכם נועד למנוע מהחוסכים לפנסיה לקבל החלטות לא נכונות ולפגוע בחיסכון הפנסיוני שלהם. לפי התיקון, אם המעסיקים לא היו מתקנים את הסכמי העבודה שלהם עד פברואר 2016, הם היו נדרשים להעלות את שיעורי ההפרשה למקסימום של 7.5% תגמולים ו-8.33% פיצויים. במסגרת ההסכם שנחתם בין המעסיקים להסתדרות סוכם על שיעורי הפרשה אחידים לכלל מכשירי החיסכון הפנסיוני, בשיעור של 6.5% תגמולי מעסיק ושיעור שווה לגבי מרכיב הפיצויים, בין 6% ל-8.3%. הצעת החוק המובאת לפניכם אמורה לעגן את ההסכמות בין המעסיקים להסתדרות. אבקש מחברי חברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעבירה לוועדת הכספים, לוועדת הכספים של הכנסת, להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה לסגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. אני עובר לדיון בהצעת החוק. ראשון הדוברים, חבר הכנסת ישראל אייכלר, איננו, אחמד טיבי, איננו, מנחם אליעזר מוזס, איננו. עבד אל חכים חאג' יחיא, אדוני חבר הכנסת עבד אל חכים רוצה לדבר? כן. בבקשה, שלוש דקות. ואחריו, מנואל טרכטנברג, שאני לא רואה אותו, עיסאווי פריג' אני לא רואה, תמר זנדברג, אני לא רואה, זהבה גלאון, אני לא רואה, מירב בן ארי, אני לא רואה.

בירן תהיה אחרונת הדוברים.

אתה לא רשום, אדוני. אתה לא רשום, אבל אם אתה רוצה, ארשום אותך.

לא, אוסיף אותך, בשמחה. אתה לא רשום, אבל אני מוסיף אותך. תודה. אדוני, שלוש דקות לרשותך.

כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לנצל את הזמן שלי ולנצל את העובדה שכבוד שר הרווחה נמצא פה ולדבר על זה שהיום הייתה שביתה של העובדים הסוציאליים בכל הארץ, ובגלל נושא מאוד כאוב, חברי, אולי תקשיבו, כי, אדוני, פה, בצד הזה, בצד הזה. יש למישהו טלפון שעובד פה? סדרנים, אנא מכם, תבדקו. כבוד היושב-ראש, אני, יש פה טלפון באזור הזה. אני יכול להמשיך?

טוב. היום הייתה שביתה של העובדים הסוציאליים בארץ. ולמה

כי הנושא הזה לא טופל הרבה זמן, דיברנו על זה בנאומים קודמים מעל הבמה הזו, והיה יום העובד הסוציאלי לאחרונה, השביתה היום הייתה בגלל שירו לרכב של חדיג'ה אבו גזאלה מחאג'נה מאום-אלפחם. אבל צריך לדעת למה, ועל מה מדברים ומה הסיבות. הסיבות הן שהיא הכינה תסקיר לבית-משפט שבגינו הורחק בעל אלים,

ועל זה מדברים, אלה החשדות. השאלה: עובד סוציאלי, כשאנחנו שולחים אותו לעבודה, המדינה שולחת אותו, משרד הרווחה, הרשות המקומית, למה לא לדאוג גם לביטחון שלו? כי גם היו יריות לפני כמה שנים למחלקה באותו מקום. אז אדבר כמה משפטים על אום-אלפחם ומה קורה, ואני אנצל את ההזדמנות לדבר לא רק על האלימות נגד העובדים הסוציאליים, אלא בכלל על המצב של העובדים הסוציאליים. באום-אלפחם מעל 52,000 תושבים, יש להם 5,650 תיקים ברווחה, יש להם 70 עובדים. זה אומר שיש מעל 80 תיקים לעובד סוציאלי אחד. כבוד השר, יותר מ-80 תיקים לעובד סוציאלי אחד. זה מצב טוב.

אז אנחנו נראה שהם קורסים תחת העומס הזה, שהעומס הזה הוא מצב בלתי אפשרי.

יש גם שם, במגזר היהודי יש כאלה שיש להם 200 תיקים.

אני אומר: גם צריך לקחת בחשבון את העניין של העוני, את העניין של התסקירים, את כל העניין של העבודות שלהם. השר צוחק, אבל זה תיקים, אני מחייך, אני לא צוחק. כן, אתה מחייך. בסדר, תיקנו. אבל זה תיקים שצריכים טיפול. אני אומר: ראש העיר, העירייה, הציבו עכשיו שמירה במחלקה. אבל אני חושב שזה לא מספיק, שאנשים צריכים לקבל קודם כול את התמיכה ואת הביטחון ואת העמידה האיתנה מכבוד השר. וצריך לעמוד לצדם, כי הם עושים עבודת קודש, מה שנקרא. ולכן ניצלתי את הזמן הזה. העובדת הזו צריכה לקבל אישית את התמיכה גם מהרשות, גם מהמשרד, כשיורים לה על הרכב, ומדובר בעשרות כדורים. תודה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, איננו, עיסאווי פריג' איננו, תמר זנדברג,

זהבה גלאון, איננה, מירב בן ארי, איננה, אראל מרגלית,

מיכל בירן. ויוסי יונה יסכם את הדיון. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני הולכת להצביע בעד ההצעה הזאת, כמובן אחרי שהושגה ההסכמה בין המעסיקים להסתדרות, אבל אני רוצה לספר לכם קצת מאחורי הקלעים, איך הגענו למצב הזה שבו אנחנו באים לתקן את הבלגן שנוצר. כשזה עבר בפעם הראשונה, עמדתי כאן, זה קיבל פטור מחובת הנחה יחד עם עוד הרבה דברים אחרים, ואמרתי לשר האוצר כחלון שישב באולם, שאני והוא היחידים שקראנו את ההצעה הזאת. עברו שבועיים,

כל מיני דברים, אבל שבועיים עברו מהיום שזה עבר בהחלטת ממשלה עד שהסתיימה קריאה שנייה וקריאה שלישית. כשישבנו בוועדת הכספים הסבירו לנו במה מדובר, היה נשמע משהו באמת מאוד יחסית מינורי, כשחיים מתחיל לעבוד אצלי, שלא אגיד לו: אם תיקח קרן פנסיה אפריש לך ככה, אם תיקח ביטוח מנהלים אפריש לך אחרת. אני בין המעסיק ובין עובדים. נשמע אחלה, מעולה, כולנו. מה הסתבר כשזה נכנס לתוקף? שלא טרחו לספר לחברי ועדת הכספים שזה הופך את כל ההסכמים הקיבוציים במשק ללא חוקיים.

לא משהו שצריך לדעת כשמאשרים דבר כזה. בסופו של דבר אגף שוק ההון היה פה רשלני. ההתנהלות של פטור מחובת הנחה ומהר מהר מהר להעביר את הכול לא אפשרה את זה שעוד אנשים ועוד גופים יחשבו עד הסוף מה ההשלכות של התיקון הזה. יחד, מגיע תמיד עם ערימות של עוד דברים אחרים. מה קרה בסוף? ההסתדרות והמעסיקים היו פה המבוגר האחראי, הגיעו להסכמה ביניהם, וניקו את הבלגן שעשה אגף שוק ההון. עכשיו אני רק מקשרת את זה במילה למה שהיה קודם. מדברים שכאילו הבעיה הגדולה היא שאין מספיק עצמאות לאגף שוק ההון? הנה דוגמה למקום שבו העצמאות הזאת נוצלה לרעה, הדיאלוג עם כל הגופים לא מוצה. ומה שיצא זו הצעה לא טובה, שהנה עכשיו אנחנו באים, מתקנים ומפרקים את מה שהיה קודם, ומסדרים ומנקים את הבלגן שהשאיר לנו אגף שוק ההון.

תודה לחברת הכנסת מיכל בירן. חבר הכנסת יוסי יונה, שלוש דקות לרשותך. אני מבקש, סגן שר האוצר,

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לחלוק עם באי הבית, ביקור שערכתי אתמול במכינה הקדם-צבאית "הדסה נעורים", השוכנת בבית-ינאי. זו בעצם מכינה שמציעה הזדמנות שנייה לנערים שבאים ממשפחות קשות יום. אלה נערים,

שכל חטאם שהם לא קיבלו הזדמנות שווה לגדול ולהתפתח כמו ילדים אחרים. דיברתי אתם ארוכות, חבורה נהדרת של נערים, שאלו שאלות, היו מאוד מאוד סקרנים.

לאחר שסיימתי את דברי, דיברתי עם המדריכים ומנהלי המכינה, ומה התחוור לי? הפתעה מאוד מעניינת: שהיושב-ראש של המכינה של "הדסה נעורים" היה מאיר דגן, שהלך לעולמו לפני כמה ימים. האיש הזה, שכולנו זוכרים את נאומו שובר הלב לפני כשנה על אובדן דרך של מנהיגות, האיש שהזיל דמעה בכאב על כך שההנהגה של מדינת ישראל מובילה אותה אל עבר פי-פחת, האיש הזה, התחוור לי, וזו הפתעה שבאמת ריגשה אותי מאוד, תרם את כספו, כאשר היה הולך להרצות בחו"ל והיה מקבל שכר עבור ההרצאות שלו, הוא היה תורם את הכסף למכינה הזו, וגם מתרים עבורה כספים. זה היה באמת סיפור מאוד מרגש, עובדות שלמדתי שמאוד מרגשות על האיש הזה שהלך מאתנו, שהוא בעיני סמל של ענווה, של הנהגה ושל אחריות חברתית. אולי באמת הוא מסמן מה שחסר לנו היום. וחשתי צורך לחלוק את הסיפור הזה, הן על המכינה הזו והן על מאיר דגן, שיהיה זכרו ברוך.

תודה לחבר הכנסת יוסי יונה.

חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה ראשונה. רגע, יש

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)

16), התשע"ו 2016, קריאה ראשונה, מי בעד? מי נגד? חברי, זה בסדר, אל תרוצו, הכול יהיה בסדר. ההצעה להעביר את הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 16), התשע"ו 2016,

שני מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, מתנגדת או בעד? בעד. בעד, אני מוסיף אותה לפרוטוקול, גם את חבר הכנסת יגאל גואטה, לפרוטוקול.

אם כן,

החוק הזאת באה לתקן עוול קטן.

כשמישהו הולך לעולמו, לפי סעיף 310, משפחתו מקבלת תשלום. מענק פטירה כיום הוא כ-8,600 ש"ח, והוא נועד לסייע למשפחה בתקופת ההסתגלות לשינוי בשל הפטירה, להשתתפות בכיסוי הוצאות הקבורה, ימי השבעה והקמת מצבה לנפטר שבשלו שולמה הקצבה. כיום לא משולם מענק בשל פטירתו של ילד נכה, כהגדרתו בסעיף 221 לחוק.

בהצעת החוק הממשלתית שאני מביא לפניכם היום מוצע לתקן את המצב הקיים ולקבוע כי גם בפטירה של ילד נכה ישולם מענק הפטירה לפי סעיף 310 למבוטח ששולמה לו גמלה בעד הילד כאמור. מוצע לקבוע כי תחילתו של חוק זה,

תהיה ב-1 בחודש שלאחר פרסומו. אני חושב שלהצעת החוק הזאת אין, כנראה, מתנגדים, יותר מדי, ולכן, בשביל לקצר את לוחות הזמנים, אני לא אמשיך לדבר, ואני מבקש תמיכה של חברי הכנסת בהצעת החוק הזאת. תודה רבה. תודה לשר הרווחה והשירותים החברתיים חיים כץ. להצעה זו הוצמדה הצעת חוק דומה, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, מענק פטירה בעד ילד נכה שנפטר), התשע"ו 2016, של חברות הכנסת איילת נחמיאס ורבין ושולי מועלם-רפאלי. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, שלוש דקות לרשותך להציג את הצעת החוק.

אדוני היושב-ראש, תודה רבה, אדוני השר, הגדרת את זה כל כך יפה, זה עוול קטן, אבל יש בו כל כך הרבה נשמה, כי בדרך כלל המטרה שלנו, כחברי הכנסת, היא להעביר חוק שיסייע למספר רב ככל האפשר של אזרחים וישפר את חייהם, נקווה שלא נצטרך להשתמש בחוק הזה.

זה כל כך נכון, זה בדיוק היה המשפט הבא שלי, שאני באמת מאחלת לכל הציבור הישראלי שלא נזדקק לחוק הזה.

הורה לילד בן 11 שנפטר לאחרונה ממחלת שרירים נדירה, סיפר לי שברגע שאובחנה המחלה, רעייתו נאלצה להפסיק את הקריירה, כי לא היו מסגרות מתאימות, ואחר-הצהריים צריך להסיע אותו, להחזיר אותו, ללוות אותו לטיפולים. בשנתיים הראשונות היא לא עבדה בכלל, ולאחר מכן היא הייתה חייבת למצוא משרות חלקיות שמאפשרות גמישות רבה, שיאפשרו טיפול שוטף לילד ושיכללו גם מעסיק מבין.

אבא לילדה בת 11 החולה בסרטן, סיפר שאשתו נאלצה להתפטר כדי להיות לצד הילדה. ואנחנו עוקבים, אדוני השר, אני מניחה שגם אתה עוקב, אחרי המחאה המאוד-קשה ומורכבת של הורים לילדים חולי סרטן, ואני כבר יודעת איך אתה משתדל לעזור, במיוחד בעולמות של הביטוח הלאומי, אני יודעת איפה הנשמה שלך נמצאת, ואני בטוחה שאנחנו נמצא את הדרך לעזור גם להם, אבל באמת, בשנה, כ-250 משפחות לילדים נכים מתמודדות עם אובדן הילד. הצעת החוק שעולה היום באמת באה לתקן לקונה שמפלה בין משפחות הזכאים לקצבאות שונות, כי הביטוח הלאומי מקצה מענק פטירה לילד או לבן-זוגו של מי שהיה זכאי לקצבאות שמפורטות בחוק טרם פטירתו. מובן שהשאיפה היא,

זה איזשהו פתרון קטן לסייע בתקופת ההסתגלות המאוד-מאוד קשה, כמו שציין השר, להוצאות הקבורה, שבעה, להקמת מצבה, ובאמת יש פה קושי מאוד מאוד גדול בהתמודדות של המשפחות שעוברות תהליך כלכלי מאוד מאוד קשה במציאות הזאת שהילד שלהם פתאום מקבל איזושהי מחלה, הופך להיות נכה. זה מוזר לדבר על ילדים חולים, על התקציב המשפחתי, אבל באמת כל היסודות הכלכליים של המשפחה מתערערים ברגע. אחד הדברים,

שנתקלתי בהם, שהם לא בעולם של משרדך, אלא דווקא בעולם ששיתפתי את שר החינוך, זה פרויקט שנקרא "קדימה מדע", שאמור לעזור לילדים חולים ונכים, כדי שהם לא יאבדו את הרצף החינוכי שלהם, והתוודעתי לדברים מאוד מאוד קשים. ייאמר לזכותו שהוא התגייס לעזור בעניין הזה באמת. יש מקומות בארץ, בפריפריה, שבהם לא מצליחים למצוא לא מורים ולא פיזיותרפיסטים. כל הטיפולים שהם בעצם אמורים לקבל בבית, הם לא מצליחים לקבל אותם.

הצעת החוק באמת באה לתקן עוול מאוד מאוד קשה. אני באמת רוצה להודות לשר על זיהוי העוול הקטן והחשוב הזה,

חברת הכנסת שולי מועלם,

במקום שיש בו חמלה, שם צריכים להיות חברי הכנסת.

תודה לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. כאמור, אנחנו נקיים דיון משולב גם על הצעת החוק הממשלתית וגם על הצעת החוק שהוצמדה להצעת החוק הממשלתית, של חברות הכנסת איילת נחמיאס ורבין ושולי מועלם. אני פותח את הדיון עם חברת הכנסת תמר זנדברג,

מיכל רוזין, מוותרת. עבד אל חכים חאג' יחיא, מוותר. אראל מרגלית, מוותר. עליזה לביא, אינה נוכחת. עיסאווי פריג' אינו נוכח. עמר בר-לב, מוותר.

רויטל סויד, אינה נוכחת. יעל כהן-פארן. עאידה תומא סלימאן, מוותרת. אורן אסף חזן. אלי כהן. יעל גרמן, מוותרת. ישראל אייכלר, אינו נוכח. מירב בן ארי, מוותרת.

מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח.

מאחר שהיא מוצמדת, היא תרוויח את ההצבעה בקריאה ראשונה. אם כן, אנחנו מצביעים. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר

יש לי פה איזה 20 עמודים להקריא, ואני לא מתכונן להקריא אותם. מ-36,000 הנשים, מתברר ש-21,000 לא עובדות. אפס עבודה. יש עוד 1,000 נשים מהן שמרוויחות בדיוק 650 שקל. וכשבאים ומסתכלים ואומרים: אוקיי, למה? מה קרה? למה 1,000 נשים מרוויחות 650 שקל ו-21,000 נשים לא עובדות?

שאותן נשים חד-הוריות, או גברים חד-הוריים, שישנם, יש שני סוגי נשים: יש כאלה שמקבלות קצבת הבטחת הכנסה, של 3,377 שקלים, ויש גם כאלה שמקבלות מזונות באותו סכום, 3,375 שקלים. אם הם נכנסים למעגל העבודה, בעגה המקצועית קוראים לזה disregard. מה זה disregard? זה סכום שפטור ממס, אם אתה עובד. הסכום שפטור ממס הוא 648 שקלים.

קורה שיחד עם המענק, בן-אדם שנכנס למעגל העבודה מקבל 4,025 שקלים. הסכום הזה, של הקצבה, מול המענק פטורים ממס. ברגע שהם פטורים ממס זה בסדר. באה המדינה ואומרת: אם הם ייכנסו למעגל העבודה, אני רוצה שהם יחזירו את הקצבה. מה זה "יחזירו את הקצבה"? הם יהיו פטורים ממס מאחר שהם מתחת לסף המס, אבל הם ישלמו 60 אגורות על כל שקל שהן מרוויחות או הם מרוויחים מעל 4,025 שקלים. 60% מס.

הם לא נכנסים למעגל העבודה, או שהולכים לעבור בשחור. וזה דבר מטורף. ואני על הצעת החוק נלחם חמישה חודשים. יותר קל, אני חושב, לחבר כנסת להגיש הצעת חוק מאשר להביא הצעת חוק ממשלתית. הרבה יותר קל. מהוויה-דולורוזה שעברתי מול דיונים עם האוצר ורשות המסים, שהם אומרים לי: אתה מבין על מה אתה מדבר? אנחנו מוותרים על 100 מיליון. אמרתי: למה אתם מוותרים? היום 21,000 נשים וגברים לא עובדים. אם הם לא עובדים, אתם מקבלים אפס. אם ייכנסו למעגל העבודה 5,000 נשים, וירוויחו בסך הכול 3,600 שקל, המדינה תקבל 81 מיליון, לפי 27% שהן ישלמו מס. היום אזרח רגיל שלא מקבל את הקצבה משלם על הסכומים האלה 14% מס. אפשר לעשות סוויץ' וללכת בוועדה, ואני סומך עליכם, ולהגיד: 1,000 הראשונים ישלמו 18% מס מה-3,000, ואז גם סטטיסטית, כל מי שייכנס למעגל העבודה יצא מדוח העוני. 6,300,

אני מדבר לזהבה, ואתה מסתיר לי אותה, עם הגובה שלך, טוב שאתה לא 1.90 מטר. אם היית 1.90, בכלל הייתה לנו בעיה. גם סטטיסטית, אם אנחנו נוריד את זה ל-18% אני לא עשיתי את זה, למה התחייבתי שאני לא אעשה את זה. אבל אתם לא התחייבתם כלום. ואם אנחנו נוריד את ה-1,000 הראשונים ל-18% מס, אז הפער יהיה 90 שקל. ב-90 שקל האלה אנחנו מוציאים אותם ממעל העוני. אנחנו הולכים לפיילוט. ברור לי שאם הפיילוט הזה יצליח, אוכלוסיות נוספות ייכנסו. אי-אפשר בבת אחת לתקוף את הכול ולהביא את הכול ולנצח במשחק. אנחנו צריכים לעשות סדק בקיר, נעשה סדק בקיר. נראה שניתן אינסנטיב לאנשים האלה, שמקבלים את הקצבאות, להיכנס למעגל העבודה, וזה לא פשוט. אותו בן-אדם, גבר, אישה שמקבל קצבה, אומר: אם ייקחו לי, אולי ייקחו לי. ואנחנו באים בידיים נקיות, גם אני גם אתם. אנחנו רוצים ליצור רצון אצל האנשים, להראות למשפחות שלהם שהם נכנסים למעגל העבודה, יוצאים ממעגל העוני. גם הילדים יראו איזה ערך יש במשפחה, שהמפרנס,

האימא יוצאים לעבודה, מרוויחים משהו, מביאים הביתה לחם, זה לא לקבל קצבה.

יש ערך לעבודה, יש ערך משפחתי, יש ערך, יש לזה משקל. אני שמח להביא את הצעת החוק הזאת, אני עמלתי עליה רבות. אני אומר לכם, רבות. אני מצטער שאתם העליתם את הצעת החוק שלכם והייתי צריך להפיל, ועכשיו הייתם יכולים להצמיד אותה והיו לנו עוד שותפים. אני אומר לכם את האמת, אבל לא הקשבתם לי,

העיקר שיקבלו. העיקר שייכנסו, לא שיקבלו. העיקר שייכנסו למעגל העבודה. אם ייכנסו למעגל העבודה, ניצחנו. וזו תחילתה של דרך, זה הסדק בקיר. ויבואו ויגידו לי: תשמע, למה האוכלוסייה הזאת עוד לא נכנסה ולמה סח'נין לא נכנסה ולמה טייבה לא נכנסה? אבל נעשה, סח'נין זה בשביל אחמד טיבי. 2:0. 2:0 זה בגלל השופט. שמע, השופט פסל גול חוקי, שאם הוא מאשר אותו אין 2:0. חיים, זה חלק מהמשחק. תשמע, אנחנו לקראת סיום, פגרה, באווירה אופטימית. אבל זה אותו שופט שעשה לנו צרות, שופט יהודי. זה נכון, אנחנו מקבלים כל תוצאה ברוח ספורטיבית, אבל אנחנו רוצים, אדוני השר, יש פתגם בערבית, אתה יכול להגיד אותו ביידיש? (אומר דברים בשפה הערבית ומתרגמם). ומה זה אומר? מי שלא יודע לרקוד אומר שהאדמה עקומה. לא האדמה, הרצפה. בדרך כלל על הרצפה.

יש אצלנו, על הניצחון של סח'נין, מה שאמרת לו להגיד זה: גם תרנגול עיוור מוצא פעם גרגר. נו, אז הם ניצחו, נו אז מה? אז יאללה, שייהנו. האיש הזה פשוט עיוור בהיסטוריה. שבע שנים אתם אוכלים אותה פעם אחר פעם.

אני לא אוהד "בית"ר". עכשיו אתה פה, אוהד "בית"ר".

אני בסך הכול אומר, אתה יודע, גם תרנגול עיוור מוצא פעם גרגר, אז אני מקווה, חברי הכנסת, אני מנוע מלהצביע כי אני מקוזז, אבל שמחתי להישאר כל הערב הזה בשביל להביא אולי תקווה, ואני מקווה שחברי הכנסת יתמכו בהצעת החוק. תודה רבה לכם. תודה, אדוני השר. חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נמצא. חבר הכנסת אחמד טיבי מתלבט. חבר הכנסת מוזס, אינו נמצא. חבר הכנסת מרב מיכאלי. חברת, מצא למי להגיד, סתם פרובוקציה. לא תמכת היום, מכנס הרצליה אני מקבלת כל שנה הזמנה: לכבוד מר מרב מיכאלי. כל השנים, אני רגילה. אני רואה בזה הפגנת אמון. אדוני השר, אדוני, כן, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד שאני ממש מאושרת לעמוד כאן ולהודות לך על העמידה בהבטחה של עצמך, אתה פתחת לגבי ההצעה הקודמת שהבאת ואמרת: נכון, זה תיקון של עוול קטן, וזה תיקון של עוול עצום וענק וגדול מאוד. כל כך הרבה נשים שממש תקועות בחיים שלהן עם התקרה הזאת, שהיא לא תקרת זכוכית, היא תקרת בטון מטורפת,

של הכנסה של מקסימום מקסימום מקסימום 6,000 שקל, לא משנה מה תעשי. זה פשוט נוגד כל היגיון אנושי, כלכלי, מדינתי.

חוסר היגיון משווע שלא הצלחנו שנים, אני נאבקת בדבר הזה עוד הרבה לפני שבאתי לכנסת. למה לא רצית לאשר את זה היום, פטור מחובת הנחה? אני רציתי, א. לא הצבענו נגד, בוא נתחיל מזה. לא הצבענו נגד הפטור. למרות שבאופן עקרוני אנחנו מצביעות ומצביעים בדרך כלל נגד פטור, נגד זה לא הצבענו.

אני רוצה להגיד שבאמת כל כך הרבה שנים הרבה מאתנו, זאת חברת הכנסת זהבה גלאון, וחבר הכנסת מאיר כהן בשבתו כשר, וחברת הכנסת יחימוביץ,

ואתה, אתה עצמך כחבר כנסת היית שותף למאבק, וכולנו המשכנו להתנפץ מול קירות של,

אטימות. אין לזה שום שם אחר, זאת הייתה אטימות. אני מאוד מאוד שמחה שהצלחנו, סליחה שאנחנו שותפות ושותפים בזה, אבל הצלחת והצלחנו לעשות סדק בקיר הזה, ואתה צודק. אני מאוד מקווה שזאת סנונית ראשונה שתאפשר לנו להכניס את כל סוגי מקבלות ומקבלי הקצבאות חזרה לתוך מעגל העבודה והחיים המלאים, הקונסטרוקטיבי, שמאפשר לאנשים לא להיות נטל על החברה. זה כל כך חשוב, לא רק להן ולהם, זה חשוב לנו, לחברה שלנו, למדינה שלנו. אז באמת, ברכות עצומות לכל הנשים האלה שמתחילות, באמת, מתחילות חיים חדשים. וברכות לך, השר, שבכל זאת, שלושה חודשים. אחרי הפגרה ייקח, בוועדה. בכל זאת. בכל זאת, תודה רבה.

חברת הכנסת מיכאלי. חבר הכנסת חאג' יחיא. שלושה חודשים? בגלל הפגרה.

יש לנו את השיח' ויש לנו את דב חנין.

דב חנין הוא לא שיח' אפילו דב לא רשום. תיסלם, דוקטור. אהלן וסהלן פיכ, א-שיח'.

כבוד היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, קודם כול אני מברך על החוק הזה, וזה ממש סדק בקיר, וזה כיוון נכון. אבל אני הייתי רוצה, כבוד השר, גם לבדוק את זה, כי אולי אם לא, אז אנחנו אולי נגיש כהצעת חוק מה שאני אעלה עכשיו, כהצעת חוק פרטית, ואני מקווה שתתמכו. יש היום מצב של פגיעה בקצבה של הנכים שהולכים לעבוד, והחל מסכום מסוים יורד חלק מהקצבה. הקשבת למה שאני אמרתי?

אם אתה רוצה להשיג, אתה מתחיל במשהו. אם היינו באים, לא. לכן אמרתי להמשיך. חד-משמעית,

אני מברך על הצעת החוק הזאת, ואני מקווה שלהצעה הזאת יהיה המשך. וההמשך יהיה שגם הנכים יצאו, אני מסכים. ממצב הבדידות כשהם יוצאים לעבודה, ושהם ירוויחו. כי היום יש מצב שנכים עובדים, ועובדים מספר מסוים של שעות, לא רוצים להמשיך, כי זה פוגע להם בזכויות שלהם ובקצבה. אני חושב שזאת יציאה ממעגל העוני, זאת יציאה מהבדידות, ולהרגיש שהם שלמים כמו כל אדם. אני אומר שזה, איך אמרנו? המצווה זאת המצווה, וזאת עבודת הקודש. ואם תתחיל את זה, תבורך, אם לא, אז אנחנו נצטרך להגיש הצעת חוק פרטית, ואני יודע שזה יתעכב, אבל לטובת העניין אני אתמוך בכל הצעה שתהיה בכיוון הזה.

תודה, חבר הכנסת חאג' יחיא. חבר הכנסת טרכטנברג, איננו, חבר הכנסת פריג, מיש מאוג'וד, חברת הכנסת זנדברג, מוותרת. חברת הכנסת גלאון. כן, אדוני, אני באה. כרגיל, לא מוותרת. לא כרגיל.

למה אתה אומר דבר כזה? אתה מסית, אדוני היושב-ראש, זה לא בסדר. אתה ממהר לאיזשהו מקום? די, ניצחת, 2:0, מה? מה אתה ממהר? תנוח על זרי הדפנה.

שכחתי, מכבוד השר שהוא ישר התנער מ"בית"ר", אמר לי: לא "בית"ר", זה גם היה חשוב. לא, למה? אני "מכבי". בסדר, אבל אני אוהד "מכבי". "מכבי תל-אביב". אדוני היושב-ראש, אומנם ככה יש אווירה מבודחת, אבל אני רוצה לומר, אני ממש מודה שאני מתרגשת שהחוק הזה עובר,

וכל הכבוד. אמרה חברתי מרב מיכאלי, אנחנו שנים מנסים לקדם את החוק הזה, עכשיו גם של חבר הכנסת מאיר כהן וחברי כנסת אחרים, ובסוף בסוף בסוף אתה, הייתי אומרת, מחזק את התזה שאומרת שאם שר רוצה הוא יכול. ברצינות אני אומרת את זה. ואתה רצית. ואני רוצה לבקש רק דבר אחד. עמדת כאן על הבמה ואמרת: אני התחייבתי, אז הטרפתי את כל המערכת, ואני אומר לכם שאני יותר לא אתחייב. ואני אומרת לך: אל תגיד "נגיד". למה להתחייב שלא להתחייב? Never say never. בדיוק. בוא נשאיר את זה פתוח, אדוני השר. תודה רבה, וברכות. תודה, זהבה. חברת הכנסת מירב בן ארי.

אדוני היושב-ראש,

חברי וחברותי חברי הכנסת, אני הייתי חייבת לעלות, גם אמרתי לשר. אני חושבת, אומנם אני וחבר הכנסת אלי כהן פה רק שנה, אבל אנחנו מגויסים לעניין, אני חושבת שזה עוול היסטורי, מ-2003. אני יכולה להגיד את זה מהבית, אני חוויתי את זה עם אמי, וזה פשוט נורא בעיני שרואים במזונות קצבה. מזונות ילדים מגיעים לאישה כי היא הייתה אמורה לקבל את זה מהגרוש שלה, ומדינת ישראל בתפיסה מעוותת ראתה בזה קצבה, ופגעה בכל פעם שהיא יצאה לעבוד. ואני יודעת שזה היה לחוץ, ולוחות-הזמנים, אבל בסופו של דבר אתה עושה כאן צדק היסטורי, וכל כך הרבה נשים, ואני רוצה רק להגיד משהו אחד שכתבתי גם בפוסט שלי בפייסבוק, ופרגנתי לרווחה ולאוצר. מדהים אותי שהדבר הזה לא פתח את כל המוספים הכלכליים,

זה מה שהדהים אותי. ידיעה קטנה בעמוד 8 ב"דה-מרקר" למעלה. זאת היסטוריה. ומשום מה ההתעלמות הזאת מהדבר הכל-כך חשוב הזה זה הדבר שהכי מטריד אותי. אבל זה לא חשוב. יש כאלה שעושים, יש כאלה שרצים לתקשורת.

אבל אתה יודע מה? אני לא אומרת, אני אומרת שהתקשורת דווקא פה הייתה צריכה לתת לזה במה, כי זה באמת באמת תיקון של עוול היסטורי. וברכות באמת למשרד הרווחה, גם לאוצר, לכל השותפים, גם משרד המשפטים.

תודה רבה. חבר הכנסת אלי כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, שר הרווחה חיים כץ, חברי חברי הכנסת, התיקון של החוק הזה הוא תיקון נדרש. אנחנו רואים שהיום מעל ה-disregard משלמים 60%. צריך לבוא ולזכור שרק אנשים שמרוויחים מעל 40,000 שקל מגיעים לאותה רמת מס. גם בדיונים שהיו מול משרד האוצר התחילו להסביר מול פקידי האוצר, נחדד,

למה מעל 40,000 שקל מגיעים ל-60%?

אתה עושה 48% ועוד 10% 58%. פחות. 58%. אז אמרנו בערך 60%. וגם בדיונים התחילו לבוא ולהסביר למה הדבר הזה הוא לא נכון.

גם כשאתה שואל את האיש הפשוט ברחוב, כאשר שיעור המס או שיעור הקיצוץ בקצבה הוא 60%, עומדות בפניהם שתי אפשרויות, עבור אותם אנשים: אפשרות אחת היא לא לעבוד ולהישאר מתחת לקו העוני, והאפשרות השנייה היא לעבוד בשחור. ובשני המקרים האלה המדינה לא יוצאת נשכרת. ברגע שהאנשים האלה יצאו לעבוד, הם יוכלו לכלכל את ילדיהם בצורה מבורכת,

לצאת ממעגל העוני, וגם הכנסות המדינה מביטוח לאומי וממס הכנסה יגדלו.

ההצעה, ואחרי שאנחנו, אתה ואני דיברנו, הגשתי את הצעת החוק הזאת, לא הוצמדה להצעה שלך, אגב, היום, מהטעם שבהצעת החוק שלי, שהתייעצנו עליה, רציתי שייכללו כל מקבלי קצבאות הבטחת הכנסה. מכיוון שאם אנחנו מדברים על תיקון שיבוא ויעשה תיקון מושלם, ואני מברך אותך על הצעד הזה, ומברך את שר האוצר, שיחד הובלתם את זה, צריך שכל מקבלי קצבאות הבטחת הכנסה ייכנסו לאותו מעגל. מכיוון שברגע שנעודד אותם לצאת לעבודה הם ירוויחו והמדינה תרוויח. לכן, חשוב עכשיו לעשות מעקב אחר הדבר הזה. אין לי ספק שכולנו נצא נשכרים, וברכות. תודה רבה, חבר הכנסת אלי כהן. אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הבטחת הכנסה (ניכוי להורה עצמאי, הוראת שעה ותיקון),

לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. בעד, 29, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעה עברה להמשך דיון

גברתי שרת

של חבר הכנסת חיים ילין מס' 276: החטיבה להתיישבות, בבקשה, גברתי. כבוד היושב-ראש, כבוד השרה, החלטת ממשלה, כן, בבקשה, חבר הכנסת ילין. כבוד היושב-ראש, אם אפשר לעשות שקט, אז אני אשמע את עצמי. בבקשה, אדוני. החלטת ממשלה 2017 העבירה כ-200 מיליון ש"ח לחטיבה להתיישבות לצורך שיקום תשתיות ומרכיבים ביטחוניים בעוטף-עזה. רצוני לשאול: 1. מדוע הכסף עדיין במשרדך, ועל אף החלטת הממשלה איננו מועבר לטובת תושבי עוטף-עזה? 2. מדוע משרדך איננו פועל להחרגת עוטף-עזה מהחטיבה? אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת חיים ילין שאל מדוע כספים שהועברו לחטיבה להתיישבות לצורך שיקום תשתיות ומרכיבים ביטחוניים בעוטף-עזה מעוכבים במשרד המשפטים. עוד שאל מדוע משרד המשפטים אינו פועל להחרגת עוטף-עזה מהחטיבה.

המשרד הממשלתי המתקצב האחראי לפעילות החטיבה להתיישבות הוא משרד החקלאות. משרד המשפטים מסייע במתן חוות דעת, שנועדה להבטיח כי ההתקשרות בין משרד החקלאות והחטיבה תתבצע כחוק ובהתאם לכללי המינהל התקין. במסגרת הבחינה המשפטית נוצר עיכוב, שטופל וסודר לאחרונה. נמסר לי ממשרד החקלאות, כי בשבוע שעבר נחתם הסכם בין המשרד לחטיבה להתיישבות, ובכלל זה הכספים שהממשלה התחייבה עליהם בעניין עוטף-עזה. שנית, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, איני רואה סיבה למנוע מהיישובים בעוטף-עזה להסתייע בפעילותה הברוכה והחיונית של החטיבה להתיישבות. שאלה נוספת, בבקשה. תודה רבה, כבוד השרה, על התשובה. אני חייב להגיד שאת השאילתה הזאת אני הנחתי ב-9 בדצמבר 2015, כן. לפני כשלושה חודשים. ועדיין,

אני אומר את זה בידיעה ברורה לחלוטין, הקו השני שנקרא 4 7 קילומטר, לפחות 13 יישובים, לא נגעו בהם. כל התשתיות שם, הכסף לא הועבר. כל הנושא של חשמל, זאת אומרת גנרציה, כך אנחנו קוראים לזה, נגד פגיעות ישירות של "קסאמים" בעמודי חשמל, מתנתק החשמל לאותם יישובים ואין אפשרות גם למי שזקוק לחשמל להמשיך ולתפקד,

סך 50 מיליון שקל, גם עם ההסכמים שנחתמו. אנחנו מדברים על לפני שלושה חודשים, החלטת ממשלה,

שבאה להגן על עוטף-עזה מבחינת הצמיחה הדמוגרפית, לתת את כל התנאים. בסופו של דבר, משרד המשפטים עצר את זה. אני דיברתי עם דינה זילבר, אני דיברתי עם תהילה, והן אמרו לי: אנחנו מנסים לבדוק את האפשרות להחריג את עוטף-עזה. ממשלה יכולה לקבל החלטות נבונות, נכונות, שבאות לטובת היישובים, לטובת המתיישבים בעוטף-עזה,

ומצד שני היא לא מסוגלת על-ידי משרד המשפטים להתקדם. השאלה כמה זמן עוד יחזיקו את אותם 50 מיליון שקל. הם שוחררו.

בבקשה, גברתי. שאילתה שנייה, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. שאני אענה? אני אקריא את השאלה? ענית לו? חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. לא שמעתי. אמרתי שהם שוחררו, הכספים שוחררו. ממה שאני יודעת. אני לא אחראית לחטיבה. היום בבוקר.

אני לא אחראית לחטיבה. מי שאחראי לחטיבה זה משרד החקלאות. לי נאמר שההסכם נחתם. זה לא עומד יותר במשרד המשפטים. אני מודיע לך שהכסף לא הועבר, הקבלנים לא עובדים,

אני לא מעבירה כספים לקבלנים. זה לא אחריות של משרד המשפטים. תפנה את השאילתה למשרד החקלאות. תודה רבה. שאילתה מס' 287, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן: אי-עדכון קורבנות בהליכים משפטיים. בבקשה, גברתי. כבוד השרה, בדוח נציבות הביקורת על הפרקליטות נמסר ש-88% מקורבנות עבירות פליליות לא עודכנו בהליך המשפטי ו-92% מקורבנות עבירות מין ואלימות לא עודכנו בחתימת הסדר עם הנאשמים. רצוני לשאול: 1. אם המידע נכון, מה היא הסיבה? 2. אם לא, מה הם אחוזי העדכונים של הקורבנות?

ראשית אתכבד להשיב כי הפערים אינם מהותיים, ונובעים אך ורק מדרך בדיקה שונה. נציבות הביקורת על הפרקליטות ערכה בדיקה מבוססת על התיעוד הקיים בתיק הפרקליטות, ואילו הפרקליטות בחנה בנוסף את המידע המצוי בתכתובות הדואר האלקטרוני, בשיחות טלפון ובמסרונים. נקודת המוצא היא כי ייתכן שחלק מהפעולות אכן בוצעו, גם אם הן אינן מתועדות, אולם בביקורת מערכתית לא ניתן לבסס ממצאים אלא על מה שקיים בתיקים. ביסוס זה נדרש לא רק לצורכי הביקורת, אלא גם ובעיקר לצורכי התנהלות בתיקים.

ייתכן שפרקליט עמד בקשר הדוק עם נפגע עבירה, אך בשל חוסר תיעוד רשמי נסתר הדבר מעיני נציבות הביקורת על הפרקליטות.

פרקליט דיבר עם נפגע העבירה, עדכן אותו גם בטלפון, גם בסמ"ס, ולא תיעד בתיק. להערכת פרקליטות המדינה, לאחר בחינה הכוללת גם תיעוד שאינו רשמי, לפחות ב-80% מהתיקים מקוימת חובת העדכון בדבר גיבוש הסדר טיעון וניתנת לנפגעי העבירה זכות להביע את עמדתם בטרם קבלת עמדה סופית. אף שמדובר באחוזים גבוהים, אין בכך כדי לנוח על זרי הדפנה, ופרקליטות המדינה מפיקה לקחים מדי יום, תוך הידוק קשריה עם נפגעי העבירה בהליכים פליליים. כמו כן, פרקליטות המדינה קיבלה את הביקורת בדבר הצורך בתיעוד רשמי, ופועלת על מנת לטייב את פועלה בעניין תוך לימוד הדוח והפקת הלקחים. תודה. שאלה נוספת, עאידה. אני מאוד מקווה שבאמת המצב הוא כפי שהובא. אני מבינה שיש רצון לטייב את צורת הרישום. האם ברור כבר אם יצאו הוראות ברורות לפרקליטים? האם נעשה העניין באופן מסודר? אני באתי לפה מישיבת ועד הפרקליטות, פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה על נושא אחר. אבל בפתיחת הישיבה בדיוק אמר פרקליט המדינה שבעקבות הדוח הוא מוציא הוראות עוד יותר מחודדות כיצד לתייק ולרשום. ממש לפני חצי שעה.

תודה רבה. שאילתה 351, חבר הכנסת ליברמן איננו, ולכן התשובה תימסר לו בכתב. חבר הכנסת מיקי לוי, במקום חבר הכנסת גפני, החלטת ועדת הכספים בדבר פיצול הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 219). בבקשה,

אדוני היושב-ראש,

החלטה בדבר פיצול הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 219), 2016, לפי סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת. על-פי הצעת ועדת הכספים של הכנסת, מחליטה הכנסת לפי סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת לאשר החלטת ועדת הכספים לפצל את הצעת חוק לתיקון פקודת מס ההכנסה (מס' 219) להצעות חוק נפרדות, כך שחלק אחד יכלול את סעיף 5 וחלק אחר יכלול את יתר הוראות הצעת החוק. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 219) נתקבלה בכנסת בקריאה ראשונה ביום כ"ב בשבט, 1 בפברואר 2016, והועברה לוועדת הכספים. בהצעת החוק מוצע לקבוע חמישה הסדרים שונים ונפרדים זה מזה: הוראות לעניין תשלומים שהגיעו לעובד או לנותן שירותים אגב סיום יחסי עבודה, לרבות פרישה או סיום ההתקשרות, וכן טובת הנאה המשתלמת תמורת אי-תחרות, היו מקרים כאלה בעבר, של אי-תחרות, בגלל זה נזעקנו, קביעה שסכומים או טובת הנאה אחרת שרוכש מניות משלם למוכר מניות שהוא בעל מניות מהותי ונכללים בתמורה שמשולמת כאמור עבור אי-תחרות, ייחשבו לגבי הרוכש בעד מכירת המניות על-ידו בעתיד כחלק מהמחיר המקורי, ביטול סעיף 51 שעניינו ניכוי ההוצאות השוטפות של חברות לביטוח חיים ורכישת חוזים לביטוח חיים, לרבות תשלומים לסוכן הביטוח, החלת הוראות חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה, שעניינו שינוי מבנה ומיזוג גם על שותפויות רשומות, קביעה שהכנסות ורווחים של קרן נאמנות פטורה שמקורם בהכנסה חייבת מעסק של שותפות נסחרת בבורסה, יהיו חייבים במיסוי דו-שלבי כפי שחל על יחיד. כיוון שאין זיקה בין הנושאים וכדי לקדם את הנושאים שבהם סיימה הוועדה לדון, ראתה ועדת הכספים לנכון לפצל את הצעת החוק לשתי הצעות חוק נפרדות, כך שהחלק הראשון יכלול את נושא החלת הוראות חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה על שותפויות רשומות והחלק השני יכלול את יתר נושאי הצעת החוק.

תודה רבה, אדוני. אנחנו עוברים להצבעה. אתם יודעים, נמצאים במליאה שלושה חברי כנסת מהאופוזיציה. אנחנו יכולים בהחלט להפיל את הצעת הקואליציה. לא. זה לטובת האזרחים, אדוני. אבל היות שההצעה במהותה היא הצעה טובה, מה גם שגפני מבקש, אז שני האלמנטים האלה יחד מחייבים אותנו להצביע בעד. מנהלי בנקים קיבלו הרבה כסף בתמורה לאי-תחרות, שלא ילכו אחרי פרישתם לבנק אחר, ועל זה קיבלו כסף שלא מוסה. זה לא ייתכן. אז אתה אומר שאתה צריך להצביע בעד. נכון. עם כל הצער. למרות שאנחנו יכולים להפיל את ההצעה. אנחנו יכולים. תראה, שלושה חברי כנסת שממלאים את חובתם ונמצאים במליאה. רק לפני דקה הייתה נציגה של סיעת הליכוד והיא עזבה את המליאה, השאירה לנו את המגרש. לא נעים לשחק לבד. הצבעה.

גם כשאנחנו משחקים נגד קבוצה חזקה אנחנו מבקיעים שני שערים. זה חד-פעמי,

אדוני, תרענן את ההיסטוריה ואת הזיכרון. הצעת ועדת הכספים בדבר פיצול הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 219),

בעד, 3, נגד, אין.

אני לא זוכר תוצאה עגומה כל כך מאז שאני מנהל את הישיבות. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, י"ב באדר ב' התשע"ו, 22 במרס 2016, בשעה 16:00. ישיבה זאת נעולה. הישיבה הישיבה ננעלה בשעה 21:32. אני מודיע לך שהכסף לא הועבר,